חברי הכנסת, היום י"ג בכסלו תשע"ט, 21 בנובמבר 2018. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת (תיקון מס' 3), התשע''ט 2018, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, שאילתות דחופות, כרגיל ביום רביעי. אני מתכבד להזמין את שר התקשורת, חבר הכנסת איוב קרא, לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 572, של חבר הכנסת מוסי רז. נושא השאילתה: עליית מחירי הסלולר. חבר הכנסת מוסי רז יכול לקרוא את נוסח השאילתה ונשמע את תשובת השר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, לאחרונה הכריזה סלקום כי תעלה את מחירי חבילות הסלולר, ובעקבותיה, חברות נוספות. ברצוני לשאול: 1. מה הסיבה להעלאת המחירים? 2. האם משרד התקשורת או משרד

האוצר נוקט צעדים כדי למנוע העלאת מחירים רחבה בשוק הסלולר? 3. אם כן, באילו צעדים מדובר? תודה. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שוק התקשורת נמצא בשינויים תמידיים בשנים האחרונות. צריך לזכור שהשוק מנסה לתקן את עצמו בתחרות אגרסיבית, שנמשכת למעלה משמונה שנים. אולי אתם הספקתם לשכוח כאן עד לפני שמונה שנים שילמנו מאות ולפעמים אלפי שקלים מדי חודש עבור הסלולר. היום משפחה בת חמש נפשות לא מגיעה ביחד לסכומים האלה בחודש, וכל זאת בזכות פעולות שביצע משרד התקשורת בשנים האחרונות. אני מדגיש:

על מידת התחרותיות חשובה לנו ואנו ממוקדים בה, לצד שיפור חוויית המשתמש,

שיפור התשתיות והובלת תשתיות התקשורת לעידן הבא. המשרד ממוקד היום בשמירה על מידת התחרותיות, כמו שאמרתי, רווחת הציבור היא ערך עליון מבחינתנו.

הציבור משלם את המחירים שהם אולי הנמוכים בעולם, אבל בכדי שרמת השירות תעלה נדרשים לפעמים צעדים מאזנים, לצורכי השוק. אני מתכוון להוביל את תשתיות התקשורת בישראל לעידן הבא. מדובר באתגר לא פשוט, אבל אני מודיע כאן היום: זה בהישג יד, ואני בכיוון הנכון. לסיכום, תעריפי הסלולר אינם מפוקחים, ולא נדרשים להיות מפוקחים, על ידי משרד התקשורת. פשוט, התחרות בין הגופים או החברות השונות, התחרות עצמה מייצרת את התוצאות שאנחנו רואים, כולל הוזלת המחירים, כי האינטרס הציבורי כאן נשמר. בשנים האחרונות תעריפי הסלולר הוזלו, כמו שאמרתי, במאות אחוזים בעקבות שורת פעולות שקידם משרד התקשורת להגברת התחרות. העלאות המחירים, שפורסמו באמצעי התקשורת בשבועות האחרונים, מתבקשות. הגברת מידת התחרותיות בשוק הובילה לפגיעה ברמת השירות, המעכבת את השדרוג והפיתוח של רשתות הסלולר. אין ספק, חבר הכנסת רז, אנחנו נמצאים מבחינת המחירים במקום מצוין, אבל זה פגע בחברות. החברות נמצאות במצוקה קשה, כי אין למחירים האלה כמעט אח ורע בעולם. אז כדי לאזן את זה, ומאחר שאין פיקוח,

אנחנו רוצים שהשוק יעשה את העבודה ולא אנחנו נהיה צד לחקיקה כזאת או אחרת, מה שאתה רואה יוצא מכורח נסיבות התחרות הזאת, כדי לאזן את השוק,

תודה לשר. שאלה נוספת, חבר הכנסת רז. אדוני השר, ראשית אני רושם לפניי, אני לא יודע מי כתב את תשובתך, אך חשבון הוא לא יודע, משום שלא ניתן להוזיל מחיר במאות אחוזים. משמעות הדבר שהם ישלמו לנו, הצרכנים. אם יוזילו ב-100%, המחיר יהיה אפס. כשמוזילים במאות אחוזים, הדבר,

בלתי אפשרי, אלא אם כן חברות הסלולר יתחילו לשלם לנו, ואיננו יודעים. אז נא לבדוק מי כותב אצלך את הדברים. בעיניי, גם איכות התשובה כולה היא באיכות הזו. רציתי לשאול אותך, אדוני השר: כשאתה בא מביתך לכנסת או למשרדך, אתה עובר בוודאי בכביש 6, ובוודאי אתה עובר, לדוגמה, במחלף ניצני עוז. אם אתה תצלצל משם בטלפון הנייד שלך למישהו שנמצא מאות מטרים מזרחה, בטול כרם, לג'וואל, זה יעלה לך הרבה יותר מאשר לצלצל, נאמר, לניו יורק או לברזיל או לאירופה. האם זה נשמע לך סביר? פעם ראשונה שאני שומע על טענה כזאת. אני מבטיח לך שאבדוק אותה בכובד ראש. אני חושב שאתה צודק, בעיקרון. אני חייב לשאול את הדרג המקצועי ולהביא לך גם, אעדכן אותך בהמשך, פה או במקום אחר. מבטיח לך תשובה בעניין הזה. לא כביש 6, טלפון לג'וואל. השר הבין את השאלה. חבר הכנסת מוסי רז, אני מעריך מאוד את השאלה, אני חושב שהיא מתבקשת, אם זה קיים. אני בקשר מאוד קרוב בצד השני, עם הכתובות הכי חשובות ברשות הפלסטינית, כולל השר. אני מבטיח לך, אני אבדוק את זה. כמו שעזרתי להם בהרבה דברים, ללא צורך בפרסום, אני גם כאן אעשה את מה שצריך. תודה לשר התקשורת, חבר הכנסת איוב קרא. אנחנו מזמינים את שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ, לעלות לדוכן לענות על שתי שאילתות: הראשונה, שמספרה 570, היא של חברת הכנסת מירב בן ארי. נושא השאילתה: סגירת עמותת אל-סם. בבקשה, גברתי, נא לקרוא את נוסח השאילתה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. במשך 40 שנה טיפלה עמותת אל-סם באלפי בני נוער וצעירים. הטיפול ממומן בעיקר על ידי משרדך, משרד הרווחה. העמותה קיבלה הודעה פתאומית על הפסקת התקשרות בסוף השנה, ולכן צעירים המטופלים בסניפים רבים יפסיקו לקבל טיפול מהעמותה. ברצוני לשאול: מה בכוונתך לעשות בנדון, ולמה? תודה. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אמון, בין היתר, על טיפול בבני נוער צעירים ומבוגרים, שמצויים על רצף השימוש בסמים, אלכוהול והימורים. הטיפול באוכלוסייה זו נעשה באמצעות השירות להתמכרויות במשרד, במסגרת יחידות לטיפול בהתמכרויות ברשויות המקומיות ובמסגרות חוץ-ביתיות. עמותת אל-סם קיבלה הודעה על הפסקת ההתקשרות עימה בסיומו של הסכם התקשרות שיהיה ב-2018. את כל הטיפול אנחנו מעבירים לרשויות המקומיות. אני חושב ששם למטופלים יהיה יותר נוח, יותר עובדים סוציאליים, יותר הכול. והמטרה שלנו לנסות לעזור להם, ואם אנחנו רוצים, לפחות תשימו ברשויות החלשות. ואז ברשויות החזקות. מאחר שיש לי הרבה כסף.

ואתה בא ממפלגה שיש שם שר אוצר שהוא חבר שלי,

רגע. הוא חבר שלי,

אתה אמור לטפל באנשים שנופלים

תראה, אתה היית ראש דוח העוני, נכון. ואתה היית גם יו"ר ועדת העבודה והרווחה. עדיין יו"ר.

עדיין, ואתה בן אדם רגיש.

והבריאות. יחד עם זה, אני רוצה שתבין, כן. ששר צריך לקבל החלטות איך לחלק את הכסף, ובטח שר הרווחה, שלא לוקח הביתה, ומביא ניצול של 100% איך 40 שנה,

אין לו מספיק כסף.

הקיצוץ של השוטרים, הקיצוץ של השוטרים הולך לפגוע בתוכנית יתד, הולך לפגוע ב"נושמים לרווחה". מה לעשות? הם החליטו בשבילי. אני, אין לי ברירה. אני הצבעתי נגד, דרך אגב, היחידי, ככה. כי זה פוגע בתוכניות לחלשים. זה מאוד נחמד לבוא לפה: אתה שר הרווחה, תביא כסף. אין לי לתת כל כך הרבה מהבית, אני יכול לתת קצת. יש לך תקציבים לא מנוצלים. אין לי.

קיבלת את התקציב לתמיכה בנשים מוכות, אין לי תקציב.

שנתיים, פעמיים 11 מיליון.

אלי אלאלוף, אין לי תקציבים לא מנוצלים.

כל תקציב שיש לי לא מנוצל, אתה רוצה להקשיב? כמוך, אתה רוצה להקשיב? חברי הכנסת. יש לך אפשרות לשאול שאלה נוספת. אתה רוצה להקשיב?

בוא אני אגיד לך. יש לי תקציבים לא מנוצלים שהאוצר לא נותן לי לנצל אותם, ואתה יודע את זה יפה. כשבאתי אליך לוועדה, אתה משכת, ומה אמרת? "האוצר לא מרשה לי" גם בביטוח הלאומי, גם בזה. יש לי אחריות, אני רוצה את הסמכויות. ואז תגיד לי: יש לך תקציבים לא מנוצלים. כי אתה יו"ר הוועדה, ואתה יודע שאני מביא תקנות שעולות כסף, ואומרים לך: לא, ואתה לא מעלה אותן. אז בוא, אם הייתה לי יד חופשית, והתקציבים, אני נלחם. אז מה לגבי אל-סם, זה אומר שלרשויות החלשות לא יהיו קיצוצים. זהו, כי אתה, זה בסדר גמור. גם אני רוצה להיות נחמד. סיימת עם התשובה הראשונית. שאלה נוספת לחברת הכנסת מירב בן ארי, וגם לחבר הכנסת טלב אבו עראר. תודה, אדוני השר.

ציינת בתשובה שלך שאתה רוצה להעביר לרשויות המקומיות.

כבר היום, כבר היום יצא מכתב של מנכ"ל השלטון המקומי שבו הוא אומר שהשלטון המקומי לא ערוך בכלל לקבל את בני הנוער המטופלים. סליחה, אדוני, זה 300 בני נוער. אני גם אגיד לזכותך שהנושא של נוער בסיכון קרוב לליבך. אז רגע, שנייה, אני אשאל את השאלה. השלטון המקומי לא ערוך לקלוט את המטופלים, זה אחד. דבר שני, דיברת על תקציב, מדובר על עמותה שעובדת 40 שנה במדינת ישראל עם 2.5 מיליון שקל, ממשרד שהתקציב שלו 7 מיליארד. ועוד שאלה שלישית: גם אם תעביר לרשויות, גם אם החלטת, תן לרשות זמן להיערך, לקלוט כוח אדם מיומן, עובדים סוציאליים. תן להם אפשרות. אתה בא וסוגר את התוכנית בחודש הבא, ותסלח לי, שולח 300 בני נוער שבטיפול בהתמכרויות,

מי יטפל בבני הנוער? השלטון המקומי לא מוכן לקחת את זה על עצמו.

שנייה, אדוני השר. יש שאלה גם לטלב אבו עראר, ואז תשיב.

מכובדי היושב-ראש. מכובדי השר, בזמן שהמדינה הורסת בתים לתושבים הבדואים בנגב, המשפחות שם במצב נפשי ממש כאוב, ובעיקר הילדים. ילדים שם, אני חושב שמצבם הנפשי מחייב נוכחות של העובדים הסוציאליים. למה משרד הרווחה לא דואג לשלוח לשם עובדים סוציאליים, שילוו את הילדים לפחות? השאלה השנייה: האם בכוונת משרדך, מכובדי השר, לפתוח מעונות יום לילדים אוטיסטים בנגב, ובעיקר בחברה הבדואית?

ביקשת שאלה נוספת לשר?

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, גם שאלה נוספת,

אתמול נפגשתי עם קבוצה ממנהלי ומנהלות המקלטים לנשים מוכות, והבנתי שהתנאים של המכרז שיצא לניהול המקלטים לשנים הבאות כולל סעיפים שהם בלתי נסבלים לעמותות ועלולים להביא למצב שניהול המקלטים האלה יעבור לידיים של אנשים שאין להם את המיומנויות, במיוחד כשאין תנאי סף לקבלה למכרז הזה שמדבר על מומחיות בטיפול באלימות. תודה. בבקשה, אדוני. טוב,

ששאלה באמת לגוף השאילתה. כשקובעים תאריכים, אז הצדדים מתבצרים. אני יכול להבטיח לך שאף ילד לא יהיה ברחוב. אם הם לא יקבלו, אם לא, תירגעי. אני באמת מודאגת.

כשיש תאריך, אז יש מטרה של הצדדים להתכנס. כל אחד לוחץ קצת. את רואה שבן אדם שוחה בבריכה, הוא צף בבריכה,

כשהוא רואה את המעקה, הוא מתחיל להרביץ על המים,

ברגעים האלה צריך סבלנות. אנחנו נשמע מה הם אומרים. הם רוצים תקנים, על כל דבר הם רוצים תקנים, הם רוצים ביטול המצ'ינג, הם רוצים הכול. דרך אגב, בשבילך, אלי, מאחר שאני כל כך מכבד אותך, כשישבנו על התקציב עשינו תוכנית איך להוריד את המצ'ינג, לעשות סיוע נמוך, ועשינו 5%,

15% ולא נוגעים בכלל. הלכנו על תוכנית של 250 מיליון שקל. זה היה מצ'ינג דיפרנציאלי לגופים שאין להם.

כן, רשויות שאין להן. אני לא צריך להסביר לך מי לא הסכים. אני לא רוצה. לא רוצה להזכיר. לוקח את זה עליי. אני לא הצלחתי להביא. כולם הסכימו, אני לא הצלחתי להביא.

כי יישובים ערביים מחזירים תקציבים, כי אין להם את המצ'ינג הזה.

מחזירים, אתה יודע כמה, זה בדיוק מה שהשר אומר.

אני אומר: מחזירים, מחזירים תקציבים, לא רק הם. אתה מבטיח שתשב עם השלטון המקומי, שהילדים האלה לא ילכו לרחוב?

אם אני אגיד לשלטון המקומי: אל תדאגו, הילדים האלה לא יצאו, אז הם לא יעשו כלום.

בואי, בואי. כבר ניהלתי משא ומתן בחיים שלי, למרות שאני לא מנהל את זה ישירות, אבל סבלנות.

אתה רוצה להתייחס,

לשאלות של טלב אבו עראר ועאידה תומא סלימאן? אני אוהב אותו, אני אתייחס אליו. אחר כך יש מעונות, אז אני אענה לך על המעונות, יש את השאילתה הבאה על מעונות. אבל אם היית בודק, אז היית רואה שכל מקום מראה שכשיש פינויים וכשיש זה, אז יש עובדים סוציאליים. באים עובדים סוציאליים.

נכון שחסרים עובדים סוציאליים דוברי ערבית, נכון. אבל איפה שיש אירועים טראומטיים אנחנו שולחים מיידית עובדים סוציאליים. אני נכחתי, חבר הכנסת, תבדוק.

בזמן שהיו הריסות בתים אני נכחתי שם. לא ראיתי אף עובד סוציאלי. כי הן באות שעה אחרי. אה, שעה אחרי.

אתה עכשיו תיתן לה מכות, תחשוב שהיא הורסת. עאידה תומא סלימאן, אדוני רוצה להתייחס לשאלה הנוספת?

תודה, עד כאן.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. שאלת שאילתה דחופה מס' 573, בנושא: הרשויות לא יספיקו להגיש בקשות תכנון למעונות יום. בבקשה, גברתי, נא לקרוא את נוסח השאילתה. השר יתייחס. הרשויות לא יספיקו להגיש בקשות תכנון למעונות יום: בהתאם להוראות מנכ"ל 7.9, לרשויות המקומיות ניתנה תקופה של 16 ימי עבודה בלבד להגשת בקשות תכנון. מדוע לא יוארך המועד האמור מעבר ל-27 בנובמבר, בהתחשב במאפייני הרשויות ובבחירות שהתקיימו? תודה. אני אתן לך סקירה על מעונות היום. מעונות היום עברו אליי לפני שנתיים. החלוקה היא חלוקה קשיחה: 25% למגזר הערבי, 15% לחרדים, 15% לפריפריה ו-45% לכללי. אני רוצה לציין שבפעם הראשונה בשנה הזאת המגזר הערבי ינצל את כל ה-25%, 77 מעונות. פעם ראשונה. אחרי לחצים אדירים שלי על ראשי רשויות, לפני שבועיים חתמנו. האחרונים מילאו את הכסף,

לפני שנה החזרנו מהרשויות הערביות הרבה מאוד כסף. כן, אבל זו בעיה. איך אתה מסביר, אני אסביר לך איך. כי כשקנינו את החבילה, זה לא היה עם ביטול מצ'ינג, זה היה גם עם פרמיה של מי שבונה בתוך השנה הראשונה. אבל זה, קניתי את החבילה, את זה נתנו לי. הקרב היה שבפעם הראשונה בינואר 2018, ההקצאות של 2018 ניתנו ב-2018. בדרך כלל הן היו ניתנות עכשיו, בנובמבר על 2018, ואז לא היו מספיקים. השנה גם הקדמנו פריפריה וחרדים. הקדמנו את המעונות של הפריפריה, את 2019 נתנו להם כבר. לחצנו. בפעם הראשונה כל אלה שקיבלו מעונות, ואמרנו שמי שלא יבנה, ניקח לו, קיבלו אבני דרך, קיבלו צעד של 30%, ואני רואה בנייה. דרך אגב, בשנתיים האחרונות קיבלו 320 סמלים. 320, תכפילי ב-75, זה בערך 22,000, 23,000 ילדים, ההורים שלהם יכולים לצאת לעבודה ולקבל סבסוד. זה היה בשנתיים, 320 סמלים. עכשיו, רציתי כבר לצאת עם התכנון. יש קול קורא. כשאני עושה תכנון, הכסף של המגזר צבוע. מילאו, אז מילאו חברים מהמגזר, אף אחד לא לוקח לו. לא מילאו,

כי הוא הבא בתור. הכסף צבוע. אנחנו מדברים על התכנון. אני יודע. התכנון אותו דבר, זה מגיש, בסדר, הוא יכול להגיש. אפשר להגיש אחרי 27 בחודש? אם יגישו לפניו, יגישו מהמגזר, כי אף אחד לא יכול לקבל את המעונות של המגזר. אף אחד. התכנון, אותו דבר, זה מקיש, כי אני מחלק, אני עוצר. השאלה, אפשר להגיש אחרי 27 בחודש? הוא יכול להגיש.

הוא יכול להגיש, אבל אלה שהגישו לפניו במגזר יקבלו לפניו. בואי, תקשיבי, אנחנו אוהבים את ההתנחלויות, אנחנו מאוד אוהבים את ההתנחלויות. יש בחור חרוץ, ראש מועצה אזורית שומרון, וכשמגישים למרכב"ה הכול שקוף. כשמגישים למרכב"ה, כל אחד יכול ללכת למרכב"ה לראות מתי הוא הגיש. הבן אדם מגיש ראשון. עובד שישי-שבת. שיגישו. הוא עובד במוצ"ש, לא עובד בשישי-שבת, סליחה. מוצאי שבת בבוקר. אני מנסה להסביר, הוא יוכל להגיש. הקול קורא לא נסגר. אני יודעת, הקול קורא לא נסגר. בסדר, אני יכולה להסביר רק דבר אחד. יש לך שאלה נוספת. אם השר השיב, אז שאלה נוספת, אני רוצה עוד נושא. תעלי עוד נושא.

אנחנו לארג'ים היום, בבקשה, שאלה נוספת לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. וגם לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא יש שאלה נוספת לשר. אחמד טיבי, אתה לא רוצה לשאול שאלה נוספת, משהו? עאידה השתלטה על המליאה. הוא מסמיך את הח"כים מסיעתו לשאול. בבקשה, גברתי. במקום שתהיה שמח שהשתלטתי על המליאה? מה הבעיה שלך? הבעיה שלו, הוא רוצה להוציא אותך החוצה ולהכניס את האנשים שלו. זה לא יקרה. זה לא יקרה, אבל לא חשוב. Never say never, אמר מישהו פעם. זה אפילו היה היום בחדשות. אני יודעת, אבל לא דובר עליי. לא, אין דברים פרסונליים בפוליטיקה. לא הכריזו שם שמות. הנחות בלי, בבקשה, אנחנו חוזרים לעבוד. בבקשה, גברתי. אני יודעת, כבוד השר, קודם כול, אני שמחה לשמוע שאפשר להגיש אחרי 27 בנובמבר. המטרה של השאילתה שלי הייתה, כולנו יודעים שנכנסו ראשי מועצות חדשים. כולנו יודעים שתקציב התכנון הגיע בגלל הבעייתיות הקיימת בתוך הרשויות, ביכולת שלהן לתכנן. לא, ממש לא. רגע, רגע, תן לחברת הכנסת לשאול. סליחה. הערך, או צורת העבודה של כל הקודם זוכה תמיד תחזק את החזקים, שיכולים להגיש את הבקשות בזמן, ולא תאפשר לאלה שכולנו יודעים שיש להם בעיות. אולי אם נאריך את התאריך של הגשת הבקשות ונתייחס לכולם לפי הצרכים הקיימים בשטח, נצליח יותר בתכנון מעונות היום, ואני יודעת שעברנו כברת דרך בשנתיים האחרונות. תשמעי,

רגע, רגע, אדוני השר, תתאפק, שנייה. איפוק זה כוח, כפי שהיה אומר פעם ראש ממשלה. בבקשה. השאלה השנייה שלי: התקיים אתמול דיון אצלי בוועדה בכל הנושא של מניעת אלימות, תוכנית החומש המפורסמת. גיליתי שם שכאשר האוצר מדבר איתי על 30 מיליון שקל, בעצם הוא מדבר על 9 מיליון תוספתיים ותו לא, בבחינת 2019. האם זה נראה רציונלי שתוכנית כזאת רחבה תתוקצב רק ב-9 מיליון תוספתיים? כאשר תוך שלושה שנים הייתם צריכים לקבל, שלוש, שלוש שנים. שלוש, סליחה. 150 מיליון, וקיבלתם 30 מיליון. תודה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, ואז נשמע את התשובות של השר. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, היה דיון ביום כת"ף, בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, וכבוד השר דיבר על 100 מיליון שקל למעונות יום ליישובים הערביים שלא נוצלו, לא אמרתי כזה דבר. אז תחזור לפרוטוקול. מתי? היה בוועדה לפני כמה חודשים, במושב הקודם.

טוב. אתה רוצה לעדכן, זה יהיה עוד יותר? בסדר, בסדר, בסדר. העלינו שם,

ואני רוצה שהשר יענה: מה הסיבות, למה החזירו אותם, מחוסר תכנון או שאין קרקע לבנות? כי אנחנו מדברים על אישור תוכניות מתאר מפורטות שהן לא מתקיימות,

שלא יצא כאילו שראשי רשויות ערבים הם כושלים, ומציעים להם כסף לבנות והם לא בונים. אז אני רוצה את ההסבר הזה. והאם הכסף הזה, שהוא מתוכנית 922, התוכנית הכלכלית, האם זה עדיין יישמר, כמו שאמרת, שזה צבוע, האם זה יישמר גם לשנים הבאות? תודה. בבקשה, אדוני השר, עכשיו אתה תתייחס. תראה איך אתה מסיק שישתמע שראשי הרשויות הערבים הם כושלים.

תקשיב, כשאני קיבלתי לידיי את נושא המעונות היה סיכום עם האוצר. אחרי תוכנית טרכטנברג היה איזה מיליארד שקל. נבנו 23 מעונות, 23 מעונות. אני באתי וסגרתי עם האוצר על שלוש שנים: כל שנה 108 מעונות, 350 מיליון שקל. למה 108? כי יולי אמר לי: קח 108, זה שש פעמים ח"י, ו-350, זה נגמר בחמסות, זה 70 חמסות. הוא אמר לי: קח את זה, וככה גמרנו. וההתניה הייתה שכל מעון שלא נבנה, ניתן לו גרייס של שמונה חודשים. אם לא, זה יחזור לאוצר. זאת הייתה ההתניה. אני אומר לך, צלצלתי לכל ראשי הערים.

אתה לא תאמין למה שאני אגיד לך, צלצלתי לחיפה, ליונה יהב. אמרתי לו: תשמע, יש לך תשעה מעונות, למה לא בנית? אז הוא מחזיר לי ווטסאפ ואומר לי: תקשיב, אתה לא יודע מה קורה אצלך? והוא מראה לי את התמונות של המעונות, עובדים. אמרתי לו: אוה, כל הכבוד. תפטר את אנה. אומר לי: מי זאת אנה? אמרתי: זאת שלא ביקשה שקל אחד על תשעת המעונות. היית צריך לקבל 30 מיליון.

אתה ביקשת ממני לבנות מעונות, נתתי לך אישור, בנית אותם כאילו הם מעונות פרטיים, ההורים לא קיבלו סבסוד ואתה לא קיבלת את ה-30 מיליון, ואתה מדבר,

לא ביקשת, אף אבן דרך. אפס. לחצנו ולחצנו ולחצנו, ויש אפילו מעון חדש אצל אבו עראר, אני חושב בכרם שלום, אני לא יודע איפה, אין שם אף אחד. לא מאוכלס. יש יותר, אפילו, בנגב, לא מאוכלסים. בנוי ולא מאוכלס.

אני לא נכנס לזה. החזרנו והתחלנו להפעיל לחצים. אני רוצה שתבינו, הכסף צבוע. אני לא יודע להעביר. בניצול 2018 נשארו איזה 21 מיליון מה-350, וזה בערך שישה מעונות. ביקשתי להקדים לפריפריה, לפי הסדר. אמרו לי: אנחנו רוצים עוד זמן. הפעלנו לחץ על הרשויות הערביות, ניצלו את הכול. מה זה ניצלו, התחילו לבנות, קיבלו כסף, קיבלו אבני דרך. 77 מעונות בינואר. אף אחד לא יכול לקחת כסף של המגזר. זה 25% מהמעונות. אני חושב שזה הרבה יותר מדי, כי לפני זה הם לא בנו בחלוקה. גם 20% יספיקו. כי אני רואה שהמגזר הכללי לא מקבל בכלל. התור בהמתנה של המגזר הכללי הוא ענק. חרדים לא מנצלים בגלל קרקעות, ערבים אולי לא מנצלים בגלל קרקעות. בדאלית אל-כרמל היה לי ויכוח ענק איתו: תשאיר, אנחנו נבוא, אנחנו נבנה. בסוף לקחנו חלק, אבל זה נשאר במגזר. שתבין, כשאני לוקח, זה לא הולך למגזר אחר. זה נשאר במגזר, כי זה צבוע. התכנון הוא אותו דבר, הם יכלו להגיש. גם אם הייתי נותן חודש,

לא הייתי נותן חודש אלא חודשיים. הייתי אומר: התכנון פתוח לחודשיים. אלה שהיו מקבלים את הכסף שמחולק הם אלה שהגישו ראשונים. עכשיו, בשביל שלא יצא מצב שמישהו לוקח הכול, עשינו cap. עשינו cap של חמישה מעונות, 15 כיתות. אבל זה נראה לא רציני. למה זה נראה לא רציני? כי אם באים היום, ויש תנופת בנייה של מקומות גדולים: בקריית גת בנו 1,500 יחידות דיור במחיר למשתכן, אז באים לשם זוגות צעירים. לזוגות צעירים יש ילדים. בעניין הזה לא הכניסו מעונות. לא הכניסו מעונות, אני עוצר אותו בחמישה. אני עוצר אותו בחמישה מעונות, וזה היה ל-2017 2018. אז זה חמישה מעונות ל-2017 2018 בשביל שאחד לא ייקח הכול.

מי שהיה בא ראשון ועובד היה לוקח הכול ביישובים שיש בהם התפתחות. כמו חריש, בחריש באו ומשרד השיכון הקצה למעונות שלא דרכנו, אבל זה סיפור סיפור. אני חושב שיש שם שינוי דרמטי. דרמטי. בינואר 2019, אני מחכה לינואר כי הם לא נותנים לי להגיש את האישורים, כל כללי שממתין בתור יקבל. אנחנו יוצאים בקול קורא עכשיו. אין אף אחד במגזר הערבי שממתין, אף אחד. אף יישוב. אין אף יישוב שממתין בתור. אין אף יישוב במגזר החרדי שממתין בתור. אף אחד. אני מקווה שעכשיו יבואו, מה? בגלל שהם, אני לא נכנס. יש 77 מעונות מתוך, 118. 77 מיליון שקל מתוך ה-350 בא למגזר, ואף אחד לא יכול לגעת בזה. זה שלכם, של המגזר. המגזר צריך לאתר קרקעות. יש גם בעיה במגזר שהם לא רוצים לשלוח למעונות, הם רוצים יותר משפחתונים. זה לא נכון. הם רוצים יותר משפחתונים. אין להם מעונות, איך, לא בונים.

השנה ניצלו את הכול, אין אחד בתור.

אין מעון אחד שמחכה במגזר. בשנה שעברה?

אני לא שומע מה שאת שואלת. כמה ביטלו בשנה שעברה ברשויות מקומיות, כמה ביטלו בשנה שעברה. לא חתמו עם קבלן, אבני הדרך, תשמעי, אם הייתה לו תוכנית והוא עשה חוזה עם קבלן, עשה חוזה עם קבלן, הוא קיבל 30% מהכסף, קיבל 30% מהכסף, אני נמנע מלקחת לו. אבל אם אני רואה שהוא מחכה שנה ולא בונה כלום, אז יאללה, בוא תעביר את זה למישהו אחר שכן צריך. אנחנו לא לוקחים הביתה ואנחנו לא לוקחים מהמגזר ונותנים לחרדים ולא לוקחים מהחרדים ונותנים לכללי. אז אולי תאשר לראש האגף לשבת, אנחנו רוצים, בשנה הבאה, אני לא יודע מתי יהיו הבחירות, אבל בשנה הבאה אנחנו מכניסים פה שינוי נוסף. אנחנו אומרים שביוני, כל מי שלא מנצל את הכסף עד יוני,

לא מתחיל חוזה קבלן, יהיה אפשר להסיט ממנו למי שממתין, כי אני לא רוצה לשרוף כסף. מירב אמרה 2.5 מיליון, ההוא אומר 1.5 2 מיליון. זה נכון, אבל אני לא יכול להסיט כספים ואני רוצה לנצל את הכסף שלי. השאלה השנייה, על התוכנית.

בואי, תחזרי על השאלה. את אמרת שהאוצר הבטיח 30, נתן 9, שאל: למה אתה לא מסתפק ב-5, ותביא עודף מ-1. זה מה שאמרת. זה הקרב, הקרב על הכסף. זה הקרב על הכסף. אנחנו מנהלים קרבות כל יום. אני מקווה שיהיה שינוי דרמטי בכספים. יש שינוי, כי אנחנו לא מתכוננים בינואר להעביר את עודפי הגבייה של הביטוח הלאומי לאוצר, ואז נראה מה יקרה עם החור הזה שייווצר. הכסף הזה, שילך לאן שהוא צריך, לביטוח.

תודה לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (חובת חיסון תלמידים במוסד חינוכי), התשע"ט 2018. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה והיא של חברת הכנסת מירב בן ארי. בבקשה, גברתי, עד עשר דקות לרשותך. איפה סגן שר הבריאות? אנחנו נשמח שיהיה באולם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רבותיי השרים, כנסת נכבדה, לחכות לסגן השר או לא?

עד עשר דקות יש לך, מקסימום נוסיף. הינה, סגן השר

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (חובת חיסון תלמידים במוסד חינוכי). בשבועות האחרונים אנו שומעים המון על חשיבות החיסונים. הנושא התפרץ בעיקר בגלל מחלת החצבת, עם כמה הידבקויות ברחבי הארץ, כשהאירוע המצער ביותר היה מותה של תינוקת לפני כשלושה שבועות, שלא חוסנה, מוות עצוב שייתכן שאפשר היה למנוע אותו. אנחנו חיים בשנת 2018. זהו עידן של רפואה מתקדמת, שבו החיסונים נחשבים לפריצת דרך ברפואה המונעת ומהווים את אחת ההמצאות הרפואיות החשובות והתורמות ביותר בתולדות האנושות. החיסונים הביאו להצלת חיים של מיליוני בני אדם בארץ ובעולם, למניעת מחלות, נכויות וסבל רב. הצעת החוק שלי מתייחסת למצב שבו פורצת מחלה, ממש כמו בימים אלה עם החצבת. היא קובעת שמנכ"ל משרד הבריאות יקבל את הסמכות להחליט כי לא תתאפשר כניסתם של ילדים, מורים ובכלל אנשים שלא חוסנו למוסדות חינוך, החל מגנים, בתי ספר ואוניברסיטאות. מי שאינו מחוסן לא יהיה רשאי להיכנס למוסד. שואלים אותי רבים בתקופה האחרונה מה זה משנה אם ילד לא מחוסן אם שאר הילדים סביבו מחוסנים. אז חשוב להדגיש כי גם אם יש אוכלוסייה שלמה שמחוסנת סביבו, מה שנקרא "תופעת העדר", עדיין יש הרבה אנשים באוכלוסייה שהם מדוכאי חיסון, יש אנשים מבוגרים שחשופים, חיסונים, יש ילדים קטנים, כמו אצלנו בגן, שיש ילדים מחוסנים, אבל לצידם יש תינוקת בת תשעה חודשים שטרם קיבלה את החיסון. ולכן הסכנות הן רבות. אני יודעת גם על הרגישות שקיימת בציבור. נפגשתי גם עם הורים של ילדים נפגעי חיסונים, הורים שמובילים ברשתות את ההתנגדות לחיסונים. פגשתי גם אותם, הם מעטים, אבל הסיפורים שלהם בהחלט קשים. לכן קיימת החרגה בחוק שלי, שבמקרה של אישור מרופא מומחה ניתן יהיה לקבל את הפטור. אנחנו, כמובן, עוד בשלב של קריאה טרומית. לכן, כשזה יגיע לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות אני מניחה שהחוק עוד יעבור שינויים, אבל המהות תישאר. חשוב גם לומר שכמעט בכל העולם, ובדקתי באמצעות הממ"מ, גם בארצות הברית, גם בקנדה, גם באוסטרליה, גם באירופה, ילדים שנכנסים לגנים חייבים להביא אישור שהילד מחוסן, אלא אם כן הם מבקשים פטור. דווקא אצלנו זה הפוך. ברוב המדינות הרגולציה הרבה יותר מחמירה. אני רוצה גם לומר משהו אחד על חיסונים בכלל. לפני כשלושה שבועות, מה זה קשה לי. אני מדברת, וכאילו,

רק דברו קצת יותר בשקט כי אני מרגישה שאני צועקת. תשמעו, כי בדיוק באתי להגיד לכם שהלכתי לעשות חיסון במרפאת הכנסת, של שפעת, שנייה, גברתי, את צודקת. הנושא חשוב. חברי הכנסת מאיר כהן ועפר שלח, הדוברת מתקשה להציג את טיעוניה.

טלב אבו עראר, השר איוב קרא, נא לשבת. לא שומעים שום דבר. אני רק אומר, חברים בתאים, השר אקוניס, תעזור ליושב-ראש, בבקשה, תעזור ליושב-ראש לעשות שקט שם בתא. אני מבקש ממך, כסגן יושב-ראש לשעבר, תעזור לי בניהול הישיבה.

תודה, אדוני. אני רציתי לומר שלפני שבועיים הלכתי להתחסן פה, במרפאת הכנסת, בחיסון נגד שפעת. גם סגן השר ליצמן, נכון? פרסמת תמונה. כשהלכתי להתחסן אמרו לי כאן שתי חברות כנסת שאם אני אלך להתחסן אני אהיה חולה בשפעת. תתייחס לזה גם, כשאתה עולה, אני אשמח. אז טפו-טפו, ברוך השם, הכול בסדר.

להפך, לקחתי גם את בתי התינוקת להתחסן נגד שפעת. אני רוצה להגיד תודה רבה, ראשית לוועדת השרים שאישרה את החוק, חברי הכנסת טיבי וחנין.

הכנסת טיבי וחנין, תודה.

אני מאשים אתכם בטרפוד נושא החיסונים במדינת ישראל, ד"ר טיבי. טיבי, כדוקטור, כרופא, אתה בטח יודע כמה החוק הזה חשוב. אז אני התחלתי לומר תודה לוועדת השרים שאישרה. לסגן השר יעקב ליצמן על הסיוע, וגם לעוזרך הנאמן מוטי בבצ'יק. אני רוצה לומר תודה להסתדרות הרופאים, שאיתה נכתב החוק הזה. אני רוצה להגיד תודה לכל הארגונים החברתיים, ל"גן המחוסן", לרופאים, לאחיות. תודה לגננות שנמצאות על המשמר ומנסות לעשות את המקסימום בשביל ילדינו. אני רוצה להגיד תודה לחברות וחברי הכנסת שנמצאים פה ומסייעים ומתבטאים בעניין, זה מאוד מאוד חשוב. ראינו רק השבוע קמפיין גדול של כל מיני אנשי תקשורת, של כוכבים, שבאו ודיברו על חשיבות החיסונים. כל דבר כזה עוזר לנו להפיץ את בשורת החיסונים. אני רוצה להודות לצוות שלי ולכל מי שעזר לקדם את החוק. זה אירוע חשוב וזה אירוע מרגש, כי אחרי שנים של דיבורים, או לפחות חודשים ארוכים, אנחנו מגיעים לחוק. אני רוצה להודות גם לחבר הכנסת יואל חסון, לחברתי האהובה חברת הכנסת שולי מועלם, שתציג פה גם את החוק שלהם. זה חשוב מאוד. כולנו מגיעים מאותה מטרה ומאותה משימה. אני קוראת, כמובן, ביום זה לשים את כל שיקולי האופוזיציה בצד, להתגייס למען עם ישראל ולהעביר את החוק החשוב הזה והכל-כך משמעותי הזה. והכי חשוב: הורים, לכו חסנו את ילדיכם ותעזרו להם להימנע מהמחלות האלה, שניתן למנוע אותן. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי. יש לנו הצעת חוק דומה, לא מוצמדת, אבל דומה, של חברי הכנסת שולי מועלם-רפאלי ויואל חסון. אז אני מזמין אותם לנמק אותה, ואחר כך נשמע את סגן שר הבריאות, ברשותכם. הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מדיניות חיסונים לאומית ומתן תמריצים להתחסנות), התשע"ט 2018, גם היא קיבלה פטור מחובת הנחה. חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, חמש דקות, אחר כך חבר הכנסת יואל חסון, חמש דקות גם הוא. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי השרים, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני ממשיכה מהנקודה שבה הפסיקה חברת הכנסת מירב בן ארי.

מבקשת לדבר על המהות של תוכנית לאומית, של מדיניות חיסונים לאומית. המטרה של הצעת החוק של חבר הכנסת חסון ושלי היא בעצם לדבר על פתרון מערכתי וארוך טווח. ברור לחלוטין שהמשמעות של חיסונים היא הרעיון של חסינות קהילתית. חסינות קהילתית מושגת כשרובו המוחלט של הציבור מתחסן. זה הזמן להתנגד מכול וכול לאיזשהן האשמות שווא של ציבורים כאלה או אחרים, שלצערי, נשמעו בבית הזה. רוב הציבור הישראלי בוחר להתחסן. כיסי ההתנגדות האידיאולוגית לחיסונים נמצאים בכל חלקי החברה הישראלית. הם נמצאים במה שאנחנו קוראים, כמטפורה, פרדס חנה-כרכור: הם נמצאים בציבור החרדי, הם נמצאים ביהודה ושומרון, הם נמצאים בכל חלקי החברה הישראלית ואסור לנו לסמן אף ציבור כגורם,

להתפרצות של מחלות והידבקות בהן. ואחרי שאמרתי את זה אני מבקשת לדבר על מי שמתנגד לחיסונים באופן אידיאולוגי, ומי שאנחנו מכירים כהססני חיסונים. מי שמתנגד אידיאולוגית, הצעת החוק שלנו מדברת גם עליו, אבל אני מבקשת לדבר בעיקר על הכמות המשמעותית יותר של הססני חיסונים, שהם לא בטוח שמעו משהו, לא בטוח קראו משהו. היום הרשתות החברתיות, שהן פלטפורמה למעשים אדירים וחיוביים, מביאות אל פתחם של הססני החיסונים סיפורי קצה. בהצעת החוק שלנו אנחנו מדברים על התחסנות קהילתית, שתיעשה באופן הדרגתי. אנחנו נסביר את החשיבות של חיסונים, אנחנו ננגיש את החיסונים למשפחות וגם בסוף יש סנקציה כלכלית. והסוף הסוף הוא הרשות שתהיה לשר הבריאות לסמן מוסד חינוכי ככזה שילדים לא יכולים להגיע אליו אם הם לא מחוסנים או,

הוא ייסגר מפאת היותו מוקד להתפרצות של מחלה שדורשת התחסנות. אחד הדברים המשמעותיים ביותר, מבחינתי, הוא ההבנה שהדרך הזאת היא דרך שעושים כל אחד ואחת מאיתנו, בבית הפרטי שלנו אבל בעיקר כשליחי ציבור ומובילי דעת קהל. יש אנשים במדינת ישראל שלא יכולים להתחסן, לא עליהם אנחנו מדברים. יש אנשים שסובלים ממחלות של דיכוי המערכת החיסונית שלהם, להם אנחנו נמצא דרכים אחרות, אצלם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את שני האחוזים בקצה שאפשר שלא יהיו מחוסנים. לא עליהם אנחנו מדברים. להפך, הם אלה שנתונים בסכנת חיים ממשית מכל אלה שבוחרים, מסיבות לא נכונות, שלא להתחסן. כשמגיע אדם לא מחוסן אל מחלקת ילדים אונקולוגית או אל המחלקה האונקולוגית, או נפגש עם אדם שעבר השתלת איברים והוא בדיכוי חיסוני כל אדם כזה, שיכול להיות המעביר או הגורם להתפרצות של המחלה, בעצם מסכן את חייו של האדם הזה, חוץ משהוא מסכן גם את חייו. ובקריאה אחרונה אל ההורים במדינת ישראל: האחריות לחיסון הילדים היא של ההורים שלהם. גם אחרי שנעביר את התוכנית המצוינת הזאת, ביחד עם סגן שר הבריאות, ביחד עם ההסתדרות הרפואית, ביחד עם עמותת מדעת, שאיתה כתבנו את הצעת החוק הזאת, גם אחרי זה, האחריות לחיסון ילדים במדינת ישראל היא על ההורים שלהם. אסור לנו ליצור מצב שבו בעצם ילדים נפגעים בגלל החלטות לא ראויות של ההורים שלהם. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. חבר הכנסת יואל חסון, גם לרשותך עד חמש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני לא צריך להוסיף יותר מדי, חברת הכנסת מירב בן ארי וחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי הציגו את החשיבות של החוק הזה. אני קודם כול רוצה לומר תודה לשתי חברות הכנסות, שפעלו חודשים ארוכים יחד איתי בקידום הנושאים האלה של הסדרת נושא החיסונים במדינת ישראל. אני רוצה גם להודות לצוותים גם לצוותים הפרלמנטריים של חברות הכנסת, גם לצוותים הפרלמנטריים שלי, שעסקו בחוק הזה חודשים ארוכים, אדוני היושב-ראש, בעיקר גם בעבודה יד ביד עם שר הבריאות ועם צוותו. בנוסף, אני מבקש להודות לאנשי עמותת מדעת, אנשים נפלאים, שעושים עבודה גדולה בהסברה, בהנגשה של כל הנושא הזה של החיסונים, ולאזרחית האכפתית סתיו אורפלי, שגם היא פעילה בנושא והייתה מעורבת מהרגע הראשון. אני מבקש גם להודות לד"ר אמיתי ערמון, יושב-ראש הפורום לתיקון מערכת הבריאות אצלנו במחנה הציוני, שהיה מעורב בנושא הזה. מילה נוספת וחשובה לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, שהייתה שותפה מהרגע הראשון, זה גם הרקע שלה ומשם היא באה, מתחום בריאות הציבור ובריאות בכלל, שהייתה חלק הארי בחוק הזה. אני יודע שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מתוחה. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק ציבורית, שתעזור לבריאות העם והציבור. יש עליה קונסנזוס מלא. אנחנו השותפים כולנו התחייבנו, אדוני היושב-ראש, לתיאום מוחלט עם משרד הבריאות, תיאום מוחלט עם משרד הבריאות, משרדי האוצר, כל המשרדים הרלוונטיים. אין לחוק הזה יכולת להתקדם ללא תיאום עם הממשלה,

ויש לכולנו מטרה: להסדיר את הנושא הזה של החיסונים. אף אחד מאיתנו לא חסין, אף ילד שלנו לא חסין בפני המחלות הללו. כולנו רוצים לשפר את המצב הבריאותי של המדינה הזאת, והחוק הזה הוא חוק חשוב, שישפר את המצב הזה. אז שוב תודה לכל העוסקים במלאכה, ואני מקווה שחברי הכנסת והשר יתמכו בחוק.

תודה, חבר הכנסת יואל חסון. אני מתכבד להזמין את סגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן להשיב על שתי ההצעות. ההצבעות, ודאי, יהיו בנפרד. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (חובת חיסון תלמידים במוסד חינוכי), התשע"ט 2018, והצעת חוק בריאות העם (מדיניות חיסונים לאומית ומתן תמריצים להתחסנות), התשע"ט 2018. שתי הצעות החוק המונחות בפניכם מבקשות לתקן את פקודת בריאות העם, 1940, על ידי הוספת הוראות שמטרתן שיפור מערך החיסונים הלאומי והגנה על האוכלוסייה בעת התפרצות מחלה מידבקת שכנגדה ניתן חיסון מחיסוני השגרה. הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (חובת חיסון תלמידים במוסד חינוכי), התשע"ט 2018, של חברת הכנסת מירב בן ארי, מטרתה לקבוע סמכות למנכ"ל משרד הבריאות במקרה של חשש להתפרצות מחלה שכנגדה ניתן חיסון מחיסוני השגרה, להורות שלא תתאפשר כניסה למוסד חינוך למי שלא חוסן בחיסון לתקופה שתיקבע. הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מדיניות חיסונים לאומית ומתן תמריצים להתחסנות), התשע"ט 2018, של חבר הכנסת יואל חסון וחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי,

בנוסף לאמור, הוראות כמו קביעת הזכות לחיסון, הקמת מאגר מידע לאומי לחיסונים, קביעת הוראות וסנקציות להורה המסרב לחסן את ילדו ועוד, וכן סמכות למשרד הבריאות להפסיק פעילות של מוסד חינוך בשל חשש להתפרצות מחלה מידבקת. בכל הנוגע להסדרת סמכות למנוע כניסה למוסד חינוך לאדם שלא חוסן בחיסון מחיסוני השגרה, וכן הסמכות להפסיק פעילות של מוסד חינוך בשל חשש להתפרצות מחלה מידבקת, מדובר בהצעות שמטרתן לשפר את מערך החיסונים ולהגן על בריאות הציבור, ויש לבחון את קידומן בתיאום ובהסכמת המשרדים הנוגעים בדבר, ובראשם משרד הבריאות. בכל הנוגע לנושאים האחרים אשר מוצע להסדיר בהצעת החוק, אין מקום לתיקוני חקיקה בנושאים אלה. הזכות לבריאות וקבלת חיסוני השגרה המפורטים בסל הבריאות קיימת לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. כמו כן, משרד הבריאות מפרסם מידע בנוגע לחיסונים וכן מתן מענה לפניות הציבור. בשל כל האמור, ובהתאם להחלטת הממשלה, אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעות החוק בקריאה טרומית, בכפוף להמשך קידום הצעות החוק על ידי חברי הכנסת המציעים בהסכמת המשרדים הנוגעים בדבר: הבריאות, האוצר, החינוך והמשפטים. הצעות החוק יוחזרו לאישור ועדת שרים לחקיקה לפני הקריאה הראשונה. תודה לסגן,

אני פשוט לא שומע גם את עצמי כאן.

אני לא שומע. הרעש פתאום, חברי הכנסת, ביקשתי כבר כמה פעמים, נא לשבת, אי-אפשר לנהל כך את הישיבה. אי-אפשר לנהל את הישיבה כך. שרת המשפטים וחבר הכנסת רוברט אילטוב, נא לשבת. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להעיר שתי הערות. ההתפרצות של החצבת היום, אני לא שומע. כן, אי-אפשר לשמוע. חברי הכנסת, נא לשבת וגם להוריד את מפלס הרעש קצת. ההתפרצות של החצבת, מה שישנו היום, באה בעיקר מחוץ לארץ. תושבי חו"ל שהגיעו לכאן הם אלה שהביאו את זה. חלקם לא חוסנו שם, בחוץ לארץ.

אדוני השר, רק שנייה, אני מפסיק אותך לשנייה. ראיתי שם את מנכ"ל הכנסת, אדוני המנכ"ל, איפה מנכ"ל הכנסת? היה פה לפני שנייה. אדוני המנכ"ל, תודיע למנהלי ומנהלות הסיעות שאי-אפשר לנהל ככה את הישיבות. אם עוד חמש דקות לא ידולל כאן הקהל בתאים ולא ייפסק הרעש שם, אנחנו נפעיל את הנוהל שהפעלנו בהצבעות מיוחדות: רק באישורים מיוחדים. אז מנהלי הסיעות, מנהלות הסיעות, אתם תישארו פה לבד במערכה, ואני מבין את הקושי. עוזרי השרים ויועצי השרים, אין לכם מה לחפש פה, זה חקיקה פרטית. תשבו מאחורי המליאה. כל השיחות של הקואליציה עושות בעיות. באופוזיציה אין דברים, תודה, חבר הכנסת זחאלקה. אני רוצה לציין שההתפרצות של החצבת בעיקר באה מחוץ-לארץ, ששם חלק גדול לא חוסנו. היו שם כמה חלקי אוכלוסייה שלא מחוסנים. חלק היה חרדי, חלק היה ערבי. אנחנו במגזר החרדי, בהסכמת כל הגורמים, הרבנים של המגזר החרדי, חוסנו כולם, פחות או יותר. עם הוראות של רבנים עשינו מבצע מיוחד, גם במאה שערים ובעוד מקומות, ואנשים חוסנו. המגזר הערבי, אני פונה לחברי הכנסת הערבים, אני מבקש מכם: רבותיי, תפנו למגזר שיתחסנו. חשוב מאוד שתרד ההוראה מכם, דרך חברי הכנסת, לחסן.

אני רוצה להעיר משהו בקשר להערה של שר האוצר היום בכלי התקשורת. שר האוצר היום אמר שהקיצוץ במשרד הבריאות הוא סך הכול 30 ומשהו מיליון שקל, וזה לא כצעקתה. אז אני רוצה להגיד לשר האוצר, אם הוא יודע חשבון: הקיצוץ השבוע היה 44 מיליון שקל, לפני חודשיים היו עוד 9, שזה 56, ולפני כן, חודש לפני כן, היו 43. ביחד, 96 מיליון שקל. זה מה שהיה, בארבעה חודשים, 96 מיליון שקל קיצוץ בבריאות. אני הייתי אצל שר האוצר לפני שבוע ימים, ופניתי אליו וביקשתי ממנו שייתן לי 150 תקנים לאחיות לבריאות הציבור, שיוכלו לחסן נגד החצבת. התשובה שקיבלתי: קיצוץ של עוד 36 תקנים, זה מה שקיבלתי בקיצוץ האחרון. אז לפני שהוא עולה לכלי התקשורת ותוקף אותי ומסביר לי שאני כאילו לא מנהל את המשרד, שייתן לי תשובה איך מסתדר קיצוץ 36 תקנים על זה שביקשתי 150 לפני שבוע ימים. הוא אמור לתת לי תשובה. אז, אנא, אני מבקש משר האוצר. שמעתי, אבל יש גם מה להגיד לשר האוצר. הוא עולה לכלי התקשורת, אני עולה אל העם. זהו, פשוט. אז עם כל הכבוד לשר האוצר, יש פה עוד דברים. אנחנו לא נוכל לתת ייצוב לקופות החולים, ולתת לכל מיני בתי חולים ציבוריים, שנצטרך להציל אותם. לאוצר, הישועה. תודה רבה. תודה לסגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. יש תמיכת ממשלה.

אם יש מתנגדים להצעת החוק,

חבר הכנסת עיסאווי פריג' בתנאי, ודאי, שהמציעים מסכימים עם ההתניות ששמענו. אני רואה שחברי הכנסת, חבר הכנסת יואל חסון, אתה גם הודעת שאתה מסכים לכל ההתניות. כן, כולם מסכימים.

חבר הכנסת עיסאווי פריג' יכול, עד שלוש דקות, להתנגד להצעה. שלום, אדוני היושב-ראש. חברים, אני מסתכל. איזה כיף לראות אתכם בכיסאות, ח"כים טובים, ממושמעים, יושבים. קיבלתם צו 8, תמשיכו להיות כך. הלב מתרחב למראה המליאה, אתה אומר. כן, הלב מתרחב למראיה. היינו רגילים לראות מהצד הזה, אבל זה ממש ראוי לציון שמתחילים לראות ח"כים. אתה יודע מה הבעיה, עיסאווי. כל הזמן, הזמן לא לטובתי. תראה, ראיתי את ראש הממשלה, גם בזמן השאילתות,

כמו מפקד שהולך בין החיילים, מסתכל שהכול בסדר, הכול בשליטה. אני לא מקנא בו. הוא במצב חירום. גם הוא לא מקנא בך. בוא, שלא תתבלבל, חברים, אני רציתי, ברשותכם: כשאנחנו מדברים על החיסונים, הרי החיסונים גם מגיעים למערכת הפוליטית. כשאתה יוצא מהגבעה הצרפתית לכיוון מעלה אדומים, אתה מסתכל בצד שמאל ורואה את מחנה הפליטים שועפאט, רואה עשרות בניינים, גורדי שחקים של 30 קומות ומעלה, בנייה משתוללת, ללא תכנון, ללא תכנון,

אף אחד לא שואל, זה לא מעניין את עיריית ירושלים.

כי זה מחוץ לחומות, שיבנו איך שבא להם. שיבנו איך שבא להם. פתאום היום אנחנו מתבשרים: ברקת, ראש העירייה, מוציא התראה של 12 שעות להרוס 12 חנויות באותו מקום, כי בא לו. כי בא לו. תוך 12 שעות הוא מפעיל את ה-D9. למה? היום יש חוק חיסונים, הוא רוצה להצטרף למערכת החיסונים, הרי הוא רוצה לרוץ בליכוד, הוא צריך להיות גבר על ערבים, כי הליכודניקים חושדים בו. הוא צריך להראות להם. אז יש לי עצה לליכודניקים: לא תעזור מערכת החיסון שברקת מנסה להפעיל. תמשיכו לחשוד בו. הוא לא ליכודניק. הוא אופורטוניסט, שמשתמש במקרה כזה בשביל לקבל כרטיס כניסה ל-base שלכם. עשרות שנים גורדי שחקים במחנה הפליטים, והוא לא עושה כלום.

לרגל יציאתו, הוא נזכר לעשות שרירים על ערבים. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. כפי שכבר נאמר, טוב לראות את המליאה במצב הנוכחי. אני רק מקווה שבשבוע הבא, כשינאם פה נשיא צ'כיה, ידיד ישראל, גם יהיו 115 חברי כנסת באולם, גם אם אין הצבעה. חברי הכנסת, מכיוון שאנחנו כאן במצבים צמודים בהצבעות, אני כבר מודיע שחוץ מן התוצאה על לוח ההצבעות, אני מצרף את קולה של חברת הכנסת שרן השכל, בהתאם לבקשתה, איך שהיא תצביע, בעד או נגד. אני אצרף את קולה בהצבעה ידנית כנראה ברוב המקרים לצד הקואליציה, אלא אם היא תודיע לי אחרת. הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (חובת חיסון תלמידים במוסד חינוכי), התשע"ט 2018, של חברת הכנסת מירב בן ארי, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חבר הכנסת עיסאווי פריג', אתה לא יכול להצביע בעד. מצטער, אבל עלית להתנגד. אמרו לי, אתה לא יכול להצביע בעד. זה בניגוד לתקנון. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (חובת חיסון תלמידים במוסד חינוכי), התשע"ט 2018, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

112, אפס מתנגדים, נמנע אחד. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית, ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה, לא שומע את עצמי עוד פעם. כן,

אתה בהצבעה חופשית, כי התנגדת רק להצעה

סליחה, 115. אני בעצמי שכחתי: 115 בעד,

אין מתנגדים או נמנעים.

ההצעה הזו תועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ועדת החינוך. ועדת החינוך.

חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק באה, למעשה,

אשר צפויה לפוג ביום 14 בדצמבר 2018, עד ליום 1 בינואר

1. לאחר הקריאה הטרומית תקודם הצעת החוק בכפוף להצעת חוק ממשלתית בנושא, שתובא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה ביום ראשון הבא, 2. הצעת החוק תתוקן כך שהוראת השעה תוארך ב-18 חודשים, במקום בחמש שנים, 3. במידה שלא תובא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק ממשלתית עד ליום ראשון הבא, תקודם הצעת החוק תוך שמירת ההתניה בדבר הארכת הוראת השעה ב-18 חודשים.

תודה לסגן השר משולם נהרי. חבר הכנסת יואב קיש, אתה מודע להתניות ומקבל אותן,

בבקשה, האם יש מישהו שמעוניין להתנגד?

חברת הכנסת ציפי לבני, בבקשה, גברתי. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו הורדנו היום משולחנה של הכנסת את הצעות החוק לפיזור הכנסת, אבל אנחנו ממש לא מתכוונים להוריד את זה משולחנו של הציבור, כי הכנסת הזו צריכה להתפזר לבחירות,

ולהחליף סוף-סוף את ממשלת ישראל. חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. ועכשיו, הרי כבר ראש הממשלה אומר ויודע שאם אנחנו נלך לבחירות, לא הוא ולא אתם תהיו בשלטון. הרי לכן שכנעת את חבריך לממשלה להחזיק את כיסאך, כי ההקרבה שנדרשת איננה מאזרחי מדינת ישראל, אלא אתה נדרש להקריב את הכיסא שלך, מכל הסיבות הנכונות, כי כששרת התרבות משתמשת בדמו של ילד קטן, כדי לעשות סיבוב פוליטי, ואתה אינך, גברת לבני, זה מה שהוא אמר, השימוש בפחד, השימוש בטרור כדי להישאר בשלטון, לא יחזיק מעמד. שמעתי היום את שרי הממשלה עולים בזה אחר בזה ופתאום מאיימים בראשו של סנוואר ובכיבוש מחדש של עזה, אז אני רוצה להמליץ ולהזהיר.

אדוני ראש הממשלה, הפסקת אש מאוד שברירית. אל תשאיר את תושבי עוטף עזה והדרום תלויים בחסדם של הקטארים ובמזוודות הכסף הבאות שלהם. תעשה שינוי אסטרטגי. אמץ את האסטרטגיה שלנו. תעבוד עם המתונים נגד הקיצונים, ותגיד פעם אחת לשרים שלך שילמדו מהלקח שלך. האיום, שבסוף אין מאחוריו כלום, הוא הפגיעה הכי גדולה בכושר ההרתעה של מדינת ישראל. ולכן, ממשלה שמפקירה את תושבי הדרום, ממשלה מושחתת, ממשלה שמשתמשת בטרור, בפחד ובדם, ממשלה שהורסת את הדמוקרטיה צריכה ללכת, וטוב שעה אחת קודם. תודה לחברת הכנסת ציפי לבני. אני מזכיר לך,

שלא תוכלי לתמוך בהצבעה בהצעת החוק המדוברת כי התנגדת לה. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון, הארכת הוראת השעה), התשע"ט 2018, של חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי כנסת. מי בעד? מי נגד? אפשר להצביע. ההצעה להעביר את הצעת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)

חברי הכנסת, בעד, 72, נגד, 35, ויש נמנע אחד. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית,

לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה ראשונה. הצעת חוק הממשלה (תיקון, ביצוע בדיקת פוליגרף לחברי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת אילטוב. כבוד יושב-ראש הכנסת, כבוד ראש הממשלה, חבריי חברי הכנסת, כבוד ראש הממשלה, אל תלך. זה חוק שנועד לממשלתך. דרך אגב, מאז שאני באופוזיציה אני רואה אותך יותר מאשר כשהייתי בקואליציה. טוב שיצאתם. רוברט. לפחות יש לזה אפקט. שוב, כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, כבוד היושבת-ראש, אני לא שומע את עצמי, באמת.

רבותיי, אנחנו מבקשים לשמור על השקט באולם. זה לא בסדר. אני שומעת עוד פעם את הצוותים. שמעתם מה אמר היושב-ראש. תודה רבה.

חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציע את הצעת החוק הזאת, מכיוון שבתקופה האחרונה אנחנו עדים לכך שיש הרבה מאוד הדלפות מוועדת השרים לנושאים מדיניים, הנקראת הקבינט המדיני-ביטחוני. אנחנו רואים תחרות של שרים, בעצם, מי הדליף יותר. רק היום השר גלנט, כבודו, אתה אמרת שזמנו של סנוואר קצוב. האם זו הדלפה מתוך הקבינט או שזו השערה שלך? שאלה מאוד מעניינת: האם הדיון היה על הנושא הזה, ואתה פשוט מדליף לסנוואר כדי שהוא יתחבא? או שאתה באמת רואה, מנבא את הבאות, מה מחכה לסנוואר. אבל למה להגיד את זה אם אתה יושב בקבינט כה סודי והדיונים שם כל כך רגישים? בחייך, אז אני הייתי רוצה לדעת ממך אם אתה באמת הדלפת פעם משהו, שאתה רוצה לקבל כותרת. הרי גם תיק הביטחון כבר נשאר אצל ראש הממשלה, והתחרות עליו נגמרה. אם אני לא טועה, חבר הכנסת טיבייב אמר לתקשורת שאם יציעו לו את תיק שר הביטחון אז יכול להיות שהוא ישקול, ישקול לעבור לקואליציה. לגבי תיק הביטחון.

לגבי תיק הביטחון, לא רצית את תיק הביטחון? הינה, הוא אמר שהוא מוכן עכשיו. הוא מחה, בשביל תיק הביטחון. אז חברים, הצעת החוק הזאת באה לשמור על הסודות בקבינט, באה לסגור את הפיות של אותם השרים שמדליפים מידע,

כדי לפגוע אחד בשני ברמה הפוליטית, ופוגעים בביטחונה של מדינת ישראל. כל הדברים האלה וכל ההדלפות האלה לא מוסיפים לאף אחד שום דבר, חוץ מזה שהוא יגיע לעוד כותרת בעיתון. לכן הצעת החוק של בדיקת הפוליגרף באה לשולחנה של הכנסת היום. דרך אגב, אני לא רואה פה את השר בנט והשרה שקד, שבזמנו אמרו שהם תומכים בהצעת החוק. כשהתחיל הדיון על הצעת החוק, הם פשוט נעלמו מכאן.

הייתי רוצה לשמוע את עמדתם בסוגיה הזאת, כי התחרות והאולטימטומים שהיו, שהתנפחו והתפוצצו, אנחנו רואים באמת מה עמוד השדרה של הקבינט שלנו, של חברי הקבינט שלנו. כמובן יש שם שרים ששומרים על סודות המדינה ולא מדליפים, אבל החברים שיושבים משמאלם פשוט פוגעים בביטחון מדינת ישראל, כאשר הם, בשביל הצרכים הדקים, הזולים, כדי לקבל כותרת בעיתון, מדליפים דברים חשובים. חבל שראש הממשלה פרש בתחילת הדיון על הצעת החוק הזאת, כי הצעת החוק באה לעזור לו,

לשמור על הקבינט שלו, על הסודות שהוא מחלק ומתחלק בהם עם אותם חברי הקבינט. חברים, הקבינט הפך לכלי פוליטי של חלק מחברי הקבינט.

אנחנו מחויבים, מחויבים, לעשות את הפעולה הזאת של בדיקת פוליגרף פעם בשנה, עם שאלה אחת מאוד פשוטה: האם הדלפת את הסודות מהקבינט או לא הדלפת? כבוד יושב-ראש יש עתיד, אני זוכר שאתה, גם כשהיית בקבינט, תמכת בהצעת החוק הזאת. אני חושב שהצעת החוק היא ראויה. אדם שמגיע לקבינט צריך להיות כן ואמיתי עם מה שהוא עושה, ולא להשתמש בידע שיש בתוך הקבינט, ואותם הדיונים הסודיים הרגישים ביותר, לא להוציא אותם בשום פנים ואופן. ושוב אני רוצה לחזור על אותה התבטאות של השר גלנט, שהיום אמר שזמנו של סנוואר קצוב. איזה מין דבר זה? לא מספיק שאנחנו מודיעים להם, התרעה מחיל האוויר, שאנחנו הולכים להפציץ להם בניין כזה, בהשאלה, מאותו סוג. הוא נהיה נביא, נכון? איך הוא לא ניבא את ירידת המחירים של הדירות? הוא כבר פתר את כל הבעיות של ירידת הדיור? האם היום הזוגות הצעירים יכולים להרשות לעצמם דיור זול יותר? הוא פתר את כל הבעיות? או שאנחנו שומעים פה את שר התחבורה. הוא בכלל יודע מה קורה בתחבורה היום בישראל? הוא יודע כמה זמן לוקח להגיע מנתניה לירושלים? עוד מעט יהיה יותר קל להגיע לאילת מנתניה. אבל הדלפות חופשי, כדי לקחת את השרביט של הביטחוניסט הידוע והחזק ביותר, כמה שהוא שומר על הביטחון. אתם פגעתם בביטחון עם ההדלפות שלכם ואתם פוגעים בביטחון בהדלפות שלכם.

ברחתם מפה עכשיו, כל חברי הקבינט, חוץ מהשרים ארדן ושטייניץ, ואני מעריך אותם מאוד על כך שהם יודעים לשמור על סודות המדינה. כל השאר ברחו, כי הם פשוט פוחדים, פשוט פוחדים, כי הם המדליפים הגדולים. לכן, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא אחת החשובות, מכיוון שקבינט מדיני-ביטחוני שומר על ביטחונם של אזרחי המדינה, וכל הדלפה שיוצאת משם פוגעת באזרחי המדינה ומביאה לעוד קורבנות ולעוד קורבנות. אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת. מי שהגיע למעמד הזה של חבר קבינט צריך לשמור על סודות המדינה. לא משנה אם הוא ימין או שמאל, הוא צריך לשמור על סודות המדינה. ככה מדינה צריכה להתנהל. יש פה נוהל תקין, ומה שקורה היום בקבינט זה פשוט זוועה, זה פשוט לתת לאויבים שלנו לדעת מה אנחנו רוצים לעשות. תודה רבה. אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

כל אותם השרים שנמצאים בקבינט והצהירו הצהרות בזמנו שהם תומכים בהצעת החוק מוזמנים לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת רוברט אילטוב.

השר המקשר בשם ראש הממשלה, השר יריב לוין. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות, אדוני, לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי השרים, חברות וחברי הכנסת, גברתי, אני קורא הרבה מאוד פעמים שמחפשים את התרופה, את הפטנט, את המרשם, שיאריך לאנשים את החיים, ייתן להם חיי נצח.

אולי בהתחלה תוחלת החיים הממוצעת תהיה 120 שנה, 150 שנה, אחר כך אולי זה, אבל אני חייב להגיד את האמת, אני לא מבין למה משקיעים כל כך הרבה במחקר, כשאפשר פשוט לאמץ את הנוסחה של סיעת ישראל ביתנו, ובראשה, חבר הכנסת ליברמן. תראו, חבר הכנסת ליברמן הרי אמר, אנחנו זוכרים: כשאני אהיה שר ביטחון, בתוך 48 שעות אדון הנייה איננו איתנו. מאז עברו 48 שעות, ועוד 48 שעות ועוד 48 שעות.

רגע, רגע, אני אגיע.

חבר הכנסת שלח, חכה. מי מנע ממנו? אל תקשה עליי בשאלות טובות. רגע, סבלנות.

רבותיי, אתם צריכים להיות מאושרים. התגלית הזאת, לא שמענו על זה מעולם.

חברת הכנסת יחימוביץ,

תחשבי, כי מאז עברו 48 שעות,

ועוד 48 שעות ו-48 יום. גברתי היושבת-ראש, תכף אנחנו גם נגיע לכמה, שנתיים פלוס שכבר עברו. והינה, 48 שעות הן לפחות, לפי מדד הזמן של ישראל ביתנו, למעלה משנתיים. אז נפתרה כל הבעיה. תחשבי שאם היום תוחלת החיים הממוצעת היא 80 שנה, במשוואה הזאת לא צריך יותר מחקר: מובטחים לנו, חבר הכנסת אילטוב, חיי נצח, כפי שכנראה אתם הבטחתם לאדון הנייה, וגם קיימתם. עכשיו אני תוהה בשאלה שנייה, שגם היא מעניינת אותי ומבלבלת אותי לחלוטין. אני מסתכל מעל הבמה כאן, אל מול המליאה כאן, ואני רוצה לשאול, חבר הכנסת אילטוב: אתם מתואמים עם חבריכם לאופוזיציה מהרשימה המשותפת בעניין ההצעה הזאת? חבר הכנסת זחאלקה, אתם מתואמים איתם על ההצעה? פשוט אתם כבר יושבים באותו גוש, באותו מקום, אולי תעשו איחוד סיעות? מה אתם אומרים? אתם מקבלים אותם לסיעה שלכם? חבר הכנסת אילטוב, אפשר לשאת כאן נאומים גדולים, אבל אתם יודעים היטב שמקומה של ישראל ביתנו, ומה שהציבור שהצביע עבורה היה מצפה שתעשו, הוא להיות בממשלה ולייצב אותה לאורך כל הקדנציה, ולא להתחיל את הקדנציה מחוץ לממשלת הימין, אחר כך להצטרף לממשלת הימין ואחר כך לנסות להפיל את ממשלת הימין. לא בשביל זה הצביעו בעבורכם.

לא זה מה שהציבור הלאומי במדינת ישראל מצפה לו, ואני חושב שאלף הצעות חוק לא יפצו על השגיאה הגדולה גדולה שעשיתם, וחסרת האחריות. עכשיו אני אומר משהו גם בעניין הצעת החוק לגופה. ראשית, אני חייב לומר דבר אחד: תופעת ההדלפות מהקבינט היא תופעה חמורה מאין כמוה, ראויה לכל גינוי, חוסר אחריות מוחלט. בזה בכלל אין ספק. אבל השאלה היא מה הדרך להתמודד איתה. ואם אתם שואלים אותי, הדרך הטובה ביותר להתמודד איתה היא,

לבחור בנבחרי ציבור אחראים שיושבים בקבינט ולא מדליפים. זה הדבר הבסיסי. הדבר השני שאפשר לעשות, הרבה לפני שרצים ושולחים אנשים לבדיקות פוליגרף, אם אתם שואלים אותי, הוא להסיר את החיסיון העיתונאי על מקורות לגבי הדלפות מהקבינט. והדבר הזה, יש לו סיבה מאוד מאוד פשוטה, חיסיון עיתונאי נועד כדי לאפשר לעיתונות לבצע את תפקידה הסופר-חשוב בדמוקרטיה, ובין היתר, כדי לקבל מידע, על מה שנעשה בממשלה ובמשרדי הממשלה. זה חיוני. על זה בוודאי צריך להגן ולשמור מכל משמר. אבל בכל הכבוד, אין שום אינטרס ציבורי, משום סוג שהוא, שיודלף חומר מתוך הקבינט. זה דבר שמסכן את ביטחון המדינה, מסכן את אזרחי ישראל, מסכן את חיילי צה"ל, ולא תורם דבר, דבר, לשום אינטרס ציבורי, משום סוג שהוא. גם לא למדליף.

אני לא מכיר אף הדלפה, חבר הכנסת לוי, אף הדלפה, שהייתה בה תרומה לאינטרס הציבורי. רק נזק. ולכן אני חושב שאם רוצים, חבר הכנסת אילטוב, להיות רציניים, וחבר הכנסת עפר שלח, חבל שאתה לא שומע אותי, כי אני עונה בדיוק על השאלה ששאלת אותי.

אם רוצים באמת להיות רציניים ואם רוצים באמת לטפל בתופעה הזו, הדרך לעשות את זה היא על ידי ביטול החיסיון העיתונאי על מקורות לגבי הדלפות מהקבינט דבר שאין לו שום הצדקה.

ואז, ואז באמת יהיה סוף לדבר הזה, ובאמת אפשר יהיה, אפשר לחתוך אותו לחלקים כמו הסעודים. לאתר ולבוא חשבון עם המדליפים, אם יהיו כאלה. זו דרך המלך. עכשיו אני אומר משהו גם בעניין בדיקות הפוליגרף. הרי זה לא סוד שבדיקות פוליגרף אינן מוכרות כראיה מספיקה ומחייבת במשפט הפלילי, ולא במקרה. שאלת הפוליגרף היא בעייתית מאוד. יש מחלוקת עד כמה אכן הבדיקות האלו הן באמת ראיה נכונה ומדויקת, שעליה אפשר בוודאי לבסס אשמה חמורה מאין-כמוה דוגמת הדלפה מהקבינט. יותר מזה, אני אומר: סוגיית הפוליגרף בכלל לא מוסדרת היום. למעשה כל אחד מהאנשים שיושבים כאן, או בכל מקום אחר, יכול היום בכל רגע נתון, ואת זה יודע היטב חברי חבר הכנסת יואל חסון, כי נדמה לי שאנחנו היינו, חבר הכנסת חסון, נדמה לי שאנחנו ביחד ניסינו בשעתו להסדיר את העניין הזה ולא הצלחנו. היום כל אדם יכול לקנות מכשיר, לשים שלט: משרד בדיקת פוליגרף, ולקיים בדיקות. הפקרות מוחלטת, דבר שבעיניי היה צריך למנוע אותו מזמן. אני גם הגשתי בשעתו הצעת חוק לעניין רישוי הפוליגרף. לצערי, לא הצלחתי לגייס לה את התמיכה הדרושה. לכן המחשבה שמצד אחד נאפשר מסלול הדלפה ישיר לעיתונות כאילו כלום לא קרה, ומצד שני נקיים בדיקות, שספק רב אם הן בכלל מפוקחות, יעילות, מקצועיות והן ראיה שאפשר לסמוך עליה אני חושב שזה לא פתרון, זה לא יביא הסדר נכון, זו לא הדרך הנכונה להתמודד עם הסוגיה הזו. עכשיו אומר יותר מזה. חבר הכנסת אילטוב, הסוגיה הזאת היא באמת כבדת משקל. כידוע, כל הנושא הזה של בדיקות פוליגרף נדון בוועדה לעניין עבודת הקבינט המדיני-ביטחוני, שמונתה בשעתו על ידי ראש הממשלה, ובראשה עמד האלוף במילואים יעקב עמידרור. הדוח הזה, כפי שיודע השר ליברמן, השר לשעבר ליברמן, גם נדון בקבינט ואומץ על ידו. ולכן אני חושב שיש לא מעט, בוא נאמר, חוסר התמדה בקו אחד: כאשר יושבים בקבינט מאמצים את הדוח, כשיוצאים מן הקבינט פתאום מציעים להחיל את בדיקות הפוליגרף. נדמה לי שדי בזה כדי להעיד על טיבה של ההצעה. אני מציע לכנסת לדחות אותה.

תודה רבה לשר יריב לוין. האם חבר הכנסת רוברט אילטוב מעוניין? בבקשה, אדוני, לרשותך עד שלוש דקות. כבוד היושבת-ראש, הכנסת, כבוד השר לוין, אני רוצה באמת להתייחס לכמה מהבדיחות שסיפרת פה, ולכמה דברים מעניינים ורציניים שדיברת עליהם. ומהיכרות איתך אני יודע שגם כשאתה מספר בדיחות, אתה לא תמיד מתכוון למה שאתה אומר. אבל בוא נתחיל לפחות מהסיפה של הדברים שלך, שכמובן, עם כמות השקרנים, לא כולם, אני רוצה להדגיש: לא כולם, בתוך הקבינט כנראה בדיקת פוליגרף לא תהיה יעילה. אבל זה מה יש, זה אחד הדברים היחידים שיכולים לבדוק, וגם שקרנים לפעמים נופלים בדיקת פוליגרף. ולכן אני חושב שאיפשהו, זה יכול לעבוד. מבחינה שנייה, סיפור שני שאתה סיפרת, ואתם חוזרים עליו כל הזמן: 48 שעות, כן 48 שעות, לא 48 שעות. אתם ידעתם שאנחנו נכנסים לקואליציה וידעתם ששר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, רוצה לעשות את זה, ואתם ידעתם שאנחנו רוצים לעשות את זה תוך 48 שעות, או זמן קצוב אחר, אבל להגיע למטרה הזאת. אבל אתם לא נתתם, כי מה

הקבינט הוא זה שמקבל את ההחלטות בסדר גודל כזה, ואם אתם לא נתתם, האחריות היא קולקטיבית, אדוני. האחריות היא קולקטיבית, של כולם. לא הצלחתם כולכם. אתה לא יכול להגיד את זה על שר שאתם לא נותנים לו. אתם פשוט סגרתם עליו ולא נתתם לו לפעול, ועכשיו אתם אומרים: הוא לא עשה והוא לא עשה, אתם לא נתתם לו לעשות. האחריות היא קולקטיבית. כל הקבינט מקבל החלטה בסוגיה כזאת, אדוני, ואם אתה לא יודע, אז איזה מין שר אתה? למה אתה מטעה את הציבור? זה מצחיק. כי אתם משחקים בציבור. אתם קוראים לעצמכם ממשלה לאומית, כדי לשחק בציבור, לתעתע בו לשקר לו. אנחנו יצאנו מהקואליציה כדי לעשות את התיקון, לא כדי לתפוס את הכיסאות. אתם מוזמנים ללכת לבחירות מחר, אדוני, לבוא לציבור ולהגיד: תנו לנו את האמון מחדש. למה אתם לא עושים את זה? תפסתם את הכיסא. אז היה לכם מישהו ששם אולטימטום על השולחן, אבל אתם שמתם לו, איך אומרים, עשיתם לו כיפה אדומה. הוא לא יכול היה לצאת, הוא חזר בו. כל הניפוח ירד לו. אבל כבוד ראש הממשלה, אני עדיין רוצה לשאול, הייתה פה התבטאות היום של שר מהקבינט, השר גלנט, האם זמנו של אותו מחבל קצוב, כבוד ראש הממשלה? האם הדבר הזה נדון בתוך הקבינט או לא? או שזה סתם איזו נבואה שמנסה להראות עד כמה הוא חשוב, עד כמה הוא ביטחוניסט, עד כמה הוא יודע לפתור את בעיות הדיור. הרי אני יודע שהיום אף זוג צעיר לא באמת יכול להרשות לעצמו דיור ציבורי.

לא דיור ציבורי ולא דיור פרטי. תודה, אדוני. כבודה, אני באמת רוצה לקרוא לכנסת להצביע בעד הצעת החוק ולתמוך בה,

כי זה ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה.

תודה רבה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקשת מכולם לשבת. נא לשבת. כעת נצביע על הצעת חוק הממשלה (תיקון, ביצוע בדיקת פוליגרף לחברי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ז 2017. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הממשלה (תיקון, ביצוע בדיקת פוליגרף לחברי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ז 2017, לא נתקבלה.

22 חברי כנסת,

כולל שרן השכל,

ביצוע בדיקת פוליגרף לחברי ועדת השרים לביטחון לאומי),

הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת. ההצעה נומקה בתאריך 14 בנובמבר 2018, ואנחנו ישר עוברים לתשובה של הממשלה. תשיב שרת המשפטים איילת שקד. בבקשה, גברתי. איילת שקד, בבקשה, גברתי, עד עשר דקות לרשותך.

הצעת חוק ממשלתית בנושא, הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות, אושרה בקריאה ראשונה, איפה דב?

היא אושרה בקריאה ראשונה, והיא ממתינה בתור בוועדת החוקה. הצעת החוק היא פרי המלצות הוועדה לסדר דין פלילי בראשות השופטת עדנה ארבל, אשר דנה לעומק כשלוש שנים בנושא של תיקון סעיף 12 לפקודת הראיות. אחת הסוגיות המרכזיות שבהן עסקה הוועדה היא התוספת הראייתית להודאה.

נכון לקדם נושא זה במסגרת הצעת חוק ממשלתית.

תודה רבה לשרה איילת שקד. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה.

חבר הכנסת דב חנין, בוודאי, לרשותך עד שלוש דקות. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. תודה, גברתי היושבת-ראש. רבותיי השרים, עמיתיי חברי הכנסת, הצעת החוק הזו היא הצעת חוק שתומכת בצדק. מומחי המשפט הפלילי תומכים בהצעת החוק הזאת. השר יריב לוין אומר שהצעת החוק הזו היא מצוינת. אני מכיר את הצעת החוק הממשלתית, אבל צריך לקבוע את העיקרון. עמיתיי חברי הכנסת החרדים, איך נאמר במקורותינו? אין אדם משים עצמו רשע. צריך לקבוע את העיקרון הזה גם בחקיקה הישראלית ולדרוש סיוע להרשעה כאשר היא נעשית על בסיס של הודאה של נאשם בלבד.

עמיתיי חברי הכנסת, אני קורא לכולכם להצביע בעד הצעת החוק הזו, להצביע בעד צדק, להצביע בעד משפט הוגן, להצביע בעד אמון הציבור במערכת המשפטית, ולא לאפשר את המשך משיכת הזמן בעיקרון הכל-כך חשוב והכל-כך חיוני הזה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת לתיקון חוק הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה), התשע"ו 2016, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק לתיקון פקודת

התשע"ו 2016, לא נתקבלה. 51 חברי כנסת בעד,

כולל חברת הכנסת שרן השכל, מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה), התשע"ו 2016, לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת חוק דיור חברתי, התשע"ח 2017. ההצעה נומקה בתאריך 4 ביולי 2018 על ידי חבר הכנסת דב חנין, וכעת אנחנו נזמין את שר הבינוי והשיכון חבר הכנסת יואב גלנט להשיב. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מברך את חבר הכנסת דב חנין ואת חברי הכנסת האחרים על קידום הנושא של טיפול באוכלוסיות חלשות ומתן זכות בסיסית לקורת גג לאוכלוסייה אשר ידה אינה משגת. הנושא הזה מטופל על ידי במשך ארבע שנים, כולל כל מה שאתם מציעים. לאחר מאבק עיקש הצלחתי להביא לאישור הממשלה את הקמתו של הצוות הבין-משרדי בראשות מנכ"ל משרדי, שבוחן את תוכנית לגור בכבוד, במטרה להביא בקרוב את המלצותיו בפני הממשלה. הצוות סיים את דיוניו, ובמסגרת דיונים אלה נבחרה גם הצעתכם. לפיכך, אני מזמין את מציעי ההצעה וכל גורם אחר שטובת הדיור הציבורי והאוכלוסיות החלשות בחברה לנגד עיניו, לשתף פעולה עם המהלך הממשלתי ולסייע לנו להביא להשלמתו עוד בכנסת הנוכחית.

אני ממליץ ללכת לכיוון הצעת החוק הממשלתית ולדחות את ההצעה. תודה רבה לשר גלנט. חבר הכנסת דב חנין, מעוניין? בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש. אדוני ראש הממשלה, רבותיי השרים, עמיתיי חברי הכנסת, אדוני שר הבינוי והשיכון, אתה יודע היטב שזו הצעת חוק טובה. אני מכיר את העבודה שלך, אני מכיר את הניסיון שלך לקדם פתרונות של דיור חברתי מסוגים שונים. ודווקא משום כך אני חושב שגם הממשלה צריכה למצוא דרך לפתור ולקדם מגוון פתרונות של דיור, מגוון פתרונות של שכירות זולה, כי בימיכם מחירי השכירות עולים בצורה קיצונית. רק בשנה האחרונה מחירי הדירות להשכרה עלו ב-5%. אדוני ראש הממשלה, ב-2011 הייתה כאן מחאה חברתית אדירה על מחירי הדיור. מה קרה מאז למחירי הדירות להשכרה? עלו פי שניים. אז צריך לייצר פתרונות דיור לשכירות במחירים זולים. הצעת החוק הזו מציעה מנגנונים מאוד נכונים לעשות את זה. ולכן, אדוני שר הבינוי והשיכון, אתה וצוות משרדך, ברמה המקצועית, חושבים שההצעה הזו היא הצעה נכונה, הצעה שצריך לקדם אותה. ואני מציע לכם, עמיתיי חברי הכנסת, לא להצביע נגד שוכרי הדירות, לא להצביע נגד פתרונות למשבר הדיור, אלא להפך, להסתכל על הציבור, להסתכל על העם, לתת תשובות אמיתיות לבעיות החברתיות של אנשים שחיים כאן, לא להסתפק בסיסמאות, אלא כאשר יש מנגנון שמאפשר לנו לפתור בעיה חברתית כל כך בוערת כמו מחירי שכר הדירה שהגיעו לגובה בלתי נתפס, לתמוך במנגנון שייתן פתרון. דיור הוא זכות אלמנטרית של בני אדם, וכאשר שכר הדירה מגיע לשמיים, צריך לייצר פתרונות שיורידו אותו. כמו במקומות אחרים בעולם, מה שאנחנו מציעים בהצעת החוק הזאת זה נכון, זה מתחייב,

האינטרס הציבורי. אני קורא לכל חברי הכנסת להצביע בעד הציבור, להצביע בעד ציבור שוכרי הדירות, להצביע בעד פתרון משבר הדיור בישראל. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. וכעת נצביע על הצעת חוק דיור חברתי, התשע"ח 2017. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק דיור חברתי,

לא נתקבלה. 52 חברי כנסת בעד, 60, כולל חברת הכנסת שרן השכל, מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק דיור חברתי, התשע"ח 2017, לא אושרה.

אנחנו עוברים להצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) (תיקון, הרחבת הזכאות), התשע"ז 2016. כאן תהיה רק הצבעה, כי ההצעה נומקה ב-1 במרס 2017. ניתנה תשובת שר, והמציע גם נימק שלוש דקות נוספות. לכן כרגע מייד עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)

48 חברי כנסת בעד, 60, כולל חברת הכנסת שרן השכל, מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) (תיקון, הרחבת הזכאות), התשע"ז 2016, לא אושרה. לפרוטוקול, חבר הכנסת יוסי יונה מבקש להירשם כתומך.

אנחנו עוברים להצעת חוק הכרה ברצח העם היזידי, התשע"ז 2017, של חברת הכנסת קסניה סבטלובה. בבקשה, גברתי, עד עשר דקות לנמק את ההצעה. שוב, חברים, אנחנו מבקשים לשמור על השקט באולם. סדרנים, אני מבקשת לעבור בין הצוותים. אם צריך לבקש מכמה אנשים לצאת, אז תבקשו. כן, גברתי, בבקשה, עשר דקות לרשותך.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חושבת שדווקא בימים אלה, כשהממשלה נראית כל כך להוטה לשמור על שרידותה, ובעצם זה הדבר היחיד שהיא מוכנה לדון בו ולהתעסק בו, חשוב שבכנסת הזאת יישמעו גם מילים והצעות שנוגעות לדברים רחבים הרבה יותר, שיוצאים מגדר מה שאנחנו ומה שחשוב לנו. נדבר על הקונספט של מה חשוב בעולם ומה תפקידנו כמדינת ישראל וכעם ישראל ביחס לזוועות שמתרחשות בקצוות שונים של העולם. כמה פעמים אתם ואנחנו שמענו את המילים "לעולם לא עוד"? נכון, אנחנו שומעים את המילים האלה הרבה. בכל יום השואה אנחנו חוזרים ואומרים שאנחנו לא נרשה שהזוועות האלה, הזוועות של השואה, זוועות של רצח עם, זוועות של השמדת עם, יישמעו שוב פעם ושוב פעם. ואנחנו אומרים את המילים האלה, אבל מה הן אומרות בעצם? מה הכוונה של המילים האלה? האם כשאנחנו אומרים "לעולם לא עוד", הכוונה היא שלעולם לא עוד בשבילנו, כעם היהודי? או שאנחנו מתכוונים שגם כאשר משמידים עם אחר על ילדיו, נשותיו וזקניו, גם אז אנחנו נעמוד איתן ונגיד את מה שצריך להגיד, ולפחות נמלא את החובה שלנו, המדינית. סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, זה מכוון גם אלייך, כי את תצטרכי לענות על זה. האם כשאנחנו מדברים על רצח עם, אנחנו מתכוונים לכך שאנחנו נמנע אך ורק את רצח העם של העם היהודי, של העם שלנו? או שאנחנו לפחות נמלא את החובה המוסרית שלנו כלפי אומות אחרות שמושמדות, שנרצחות, שנשרפות באש הנוראית של שנאה? ואנחנו יודעים ששנאה, אין לה צבע.

והיא יכולה להיות מכוונת היום נגדנו ומחר כלפי מישהו אחר. כמו בסיפור הידוע: כשבאו לקחת את הקומוניסטים, אני לא אמרתי כלום, כי אני לא קומוניסט, וכשבאו לקחת קבוצה אחרת, אני גם לא אמרתי כלום, כי אני לא הם. למה אני צריך לעמוד ולדבר נגד זה? אז היום אני קוראת לכם לתמוך בהצעת החוק שלי להכרה ברצח העם היזידי, שהתרחש,

בשנת 2014, בהרי סינג'אר הרחוקים,

על ידי מה שמכונה המדינה האסלאמית, הרי היא דאעש. אלפי יזידים שהתגוררו בהר סינג'אר נתפסו בשבי. רובם נמצאים גם היום בשבי. המצב הזה הרי לא נגמר. רק כיום אנחנו מבינים מה היה האומדן הנוראי של אותה השמדה, כי מוצאים היום בעיראק המודרנית קברי אחים ובהם אלפי גופות חרוכות, הם נשרפו בעודם חיים על ידי הטרוריסטים של המדינה האסלאמית. המדינה האסלאמית השתלטה על חלקים נרחבים בעיראק ובסוריה בקיץ 2014. במהלך האירועים האלה הוצאו להורג אלפי יזידים ונלקחו בשבי יותר מ-1,000 נשים וילדות יזידיות.

על שום מה נעשו להם הזוועות האלה? על שום זה שהם שונים. על שום זה שהם מאמינים בדת אחרת. על שום זה שמבחינת הקבוצה הטרוריסטית הזאת של המחבלים,

הוחלט שהאנשים האלה לא ראויים לחיות, שהם סוג ג', שהם סוג ד', שהם פסולת אנושית וחייבים להיפטר מהם. כך הם החליטו וזה מה שהם ביצעו. במהלך כשנתיים הם המשיכו באופן סיסטמתי לרצוח,

להעביד את האנשים האומללים האלה. מה שקרה אז בהרי סינג'אר, לא דיברו על זה במערב.

למה לא דיברו על זה, בעצם? למה לא דיברו על זה בישראל? כששורפים אנשים בעודם חיים, למה אנחנו לא מדברים על זה? למה זה לא מספיק חשוב? אז הג'נוסייד הזה היה מכוון על מנת למחוק אוכלוסייה יזידית, שהיא עתיקה והיא קיימת אלפי שנים באותו השטח, מאותם מקומות שעליהם השתלטה המדינה האסלאמית, רק בשל מוצאם ואמונתם. בשנה שעברה ביקרה כאן בישראל נאדיה מוראד, בחורה אמיצה מאוד שברחה משבי של דאעש, ושרדה על מנת לספר על מה שהיא חוותה שם. אני אירחתי אותה כאן במסגרת השדולה לידידות בין ישראל לכורדיסטן, והיא סיפרה את הזוועות האלה בלי להניד עפעף, בלי לבכות, בלי לפרוץ בבכי, למרות כל מה שעבר עליה, למרות שחלק מהמשפחה שלה הושמדה. כל מי שהיה באולם אז הרגיש הזדהות עמוקה עם אותה בחורה אומללה.

כי אנחנו כולנו, כל מי שהגיע מהמערב אבל גם בטח גם מי שהגיע מהמזרח, אנחנו יודעים שהשואה הגיעה גם ללוב, והגיעה גם למרוקו, וגם הגיעה למקומות אחרים, לטריפולי בוודאי. היא נגעה, והיא חרכה והיא השמידה אנשים בעודם חיים, הרסה משפחות ופגעה בהן והביאה להשמדה של חלק ניכר מהעם שלנו. אז כשהקשבנו לה, וכשהיא שאלה מדוע מדינת ישראל לא תכיר ברצח העם שלהם, שמציינים אותו ברחבי העולם ב-3 באוגוסט, לא היה לי מה לענות לה. לא היה לי מה לענות לה. כי מה אנחנו נענה לה? אנחנו במדינת ישראל קודם כול מסתכלים על האינטרס הפוליטי. אנחנו מסתכלים, כמו שקרה עם הפארסה הזאת של הכרת רצח העם הארמני. מי הבטיח פה בשורות הקואליציה שהדבר הזה כבר יובא להכרה ולהשלמה? קודם אנחנו מסתכלים אם זה רע לנו, אם זה טוב לנו, מה אנחנו נוכל לעשות עם זה, אם אנחנו לא נפגע באיזה שותף אסטרטגי וכו'. הדברים המוסריים מעניינים אותנו פחות. אבל תשמעו, כשאנחנו מדברים על רצח העם היזידי, קבוצה קטנה בסך הכול, מרוחקת, חסרת כוח, חסרת לובי, חסרת הגנה, גם היום, כשאנחנו יודעים שחלק מהעם שלהם עדיין שבוי ועדיין נמצא בשבי, למה לא להכיר ברצח העם הזה?

הרי אם מדינת ישראל בוחרת להמשיך למכור נשק לאותן מדינות, לאותם מקומות ששם מתרחש גם היום ג'נוסייד, ואנחנו מדברים על בורמה, אנחנו מדברים על מקומות אחרים,

אבל להכיר במשהו שהוא עמוק עמוק, להיות מוסרי מבחינת היסודות שעליהם הוקמה המדינה שלנו, מדינת ישראל? היא הוקמה מאפר השואה, כמו שאנחנו אומרים תמיד, אבל מה לגבי השואה של אנשים אחרים, אני שואלת אתכם. אז בפעם הקודמת שאני נימקתי את אותה הצעה ואני קראתי להכיר ברצח העם היזידי, אמרו לי: הממשלה עוד לא החליטה. היא עוד לא החליטה, וצריך להתלבט, וצריך לחשוב, וצריך לראות מה היחס ואיך אנחנו נבנה את העמדה שלנו.

עברו כמה חודשים, כמעט שנה עברה מאז שביקרה פה נאדיה מוראד. דרך אגב, אם מישהו לא שמע, היא זכתה בפרס נובל לשלום.

שהיא עכשיו הלוחמת הכי אמיצה כנגד התעללות סיסטמתית בנשים, שעבוד של נשים, התעללות מינית בנשים ובילדות, שעדיין נמשכת, כמובן שהיא נמשכת במקומות שאליהם התגלגלו המחבלים של המדינה האסלאמית, אבל גם במקומות אחרים בעולם. היא נוסעת, והיא מספרת, והיא קוראת לא להסתכל לצד השני. לא להסתכל לצד השני זה אומר גם התערבות צבאית.

זה המעצמות הגדולות, שבאמת יש להן הכוח ואת היכולת, ולא עשו כלום,

באותו זמן, ב-2014, כדי להתערב למען הקבוצה הקטנה והחלשה הזאת, אבל זה גם,

לקחת את האחריות המוסרית בעצם ההכרה: אנחנו יודעים שקרה לכם משהו, אנחנו יודעים שהסבל שלכם הוא לא פחות סבל מהסבל שלנו, של העם היהודי, אנחנו יודעים שכמו שרדפו אותנו, וכמו שלא הגנו עלינו בזמנו, אותו דבר קרה לכם עכשיו, בעידן המודרני, במאה ה-21, בשנת 2014. זה קרה גם לכם. זה יכול לקרות גם לכל קבוצה ולכל עם אחר. כי אנחנו יודעים היטב שבמאה ה-21 המילים "לעולם לא עוד",

המשמעות האמיתית שלהן, של התגייסות של העולם כולו לטובת איזושהי מטרה מסוימת, למען הצלתם של האנשים, של בני אדם, של תינוקות, שגוועים ברעב, או נשים שנטבחות כצאן לטבח, עדיין למילים האלה אין תוכן ממשי. לצערנו הרב, עדיין אנחנו עומדים באותו המקום. השאלה היא אם אנחנו נוכל להפוך את הכיוון ולהגיד עכשיו, ברגע זה, עכשיו: אנחנו עושים צעד אמיץ ואנחנו הולכים קדימה עם העניין הזה, אנחנו אומרים לכל האוטוקרטים, לכל הקבוצות הטרוריסטיות: חבר'ה, אנחנו רואים מה אתם עושים, וכשאנחנו נוכל, אנחנו נתערב, ואם אנחנו לא נוכל להתערב, אנחנו לפחות נכיר בקורבנות. אלה שחיים היום, זה חשוב להם. כמו שאנחנו,

נלחמים ברחבי העולם נגד תופעות של הכחשת שואה, וזה חשוב לנו, זה כואב לנו מאוד כאשר מדברים על זה, כי לכל אחד מאיתנו יש קשר, לכל אחד מאיתנו יש קרובי משפחה שנספו באסון הכי נוראי של המאה ה-20, אז איך אנחנו יכולים להתעלם? רק בגלל שהשפה של האנשים האלה היא שונה, רק בגלל שהדת שלהם היא שונה? למה אנחנו בכלל נוכל להרשות לעצמנו, מבחינה מוסרית, להתעלם מהסבל הנוראי שהם עברו? אני חושבת שזו תהיה דווקא דוגמה טובה לכך שמדינת ישראל כן יכולה להרים את הראש שלה ולהסתכל מסביב ולראות מה עוד קורה באזור הזה, מה עוד קורה חוץ מהאינטרסים המיידיים שלנו. האם אנחנו נוכל באמת להגיד בגאון: אנחנו עומדים לצד החלשים? מי שמתיימר פה להיות אור לגויים, ואני שומעת את המשפט הזה יומם וליל, שיתחיל באמת להיות אור, קודם כול, אור לעצמו, לא רק לגויים. לעצמנו, שנעשה משהו נכון מבחינה מוסרית ומבחינה ערכית, מבחינה מדינית, מבחינת היסודות שעליהם מושתתת מדינת ישראל,

ואנחנו רוצים להיות גאים בה עוד יותר.

תודה רבה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. תשיב סגנית שר החוץ חברת הכנסת ציפי חוטובלי. בבקשה, גברתי. עד עשר דקות לרשותך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, תודה רבה על העלאת הנושא על סדר-יומה של הכנסת כהצעת חוק. אין ספק שהטראומה שחווה העם היזידי במהלך מלחמת האזרחים בעיראק הינה דוגמה נוראית נוספת לאידיאולוגיה קיצונית, שמתורגמת למעשי זוועה בחסות ארגון המדינה האסלאמית,

ארגון דאעש היה ועודנו ארגון אלים שאינו עושה הבחנה כלשהי במעשיו האכזריים בכדי להשליט את מרותו על אזרחים חסרי ישע. לוחמי הארגון, שיישמו בשטח את האידיאולוגיה הקיצונית, פעלו באכזריות לא מתוארת כלפי חפים מפשע, שכללה מעשי רצח המוניים, חטיפה ואונס של אלפי נשים ונערות. ככל יתר העולם, גם מדינת ישראל הייתה שותפה למעקב אחרי הדיווחים הנוראיים מהטבח בסינג'אר. את צודקת, אנחנו, כעם יהודי, מוטלת עלינו חובה מוסרית כפולה ומכופלת להיות רגישים לאירועים מהסוג הזה: אנחנו, למודי הסבל והרדיפות, צריכים להזדהות עם הטרגדיה הנוראה שחווה העם היזידי ולזעוק על העוול המוסרי. חשוב לומר, זוכת פרס נובל נאדיה מוראד תיארה כאן בכנסת, לפני שנה, את הזוועות שעברה, היא ובני עמה. דבריה הקשים עודם מהדהדים במשכן זה. ועדת חקירה של המועצה לזכויות האדם של האו"ם, שבחנה את הנושא לעומקו, כינתה את האירועים נגד היזידים רצח עם, אך חשוב לציין מעל במת הכנסת שלא נתקבלה החלטה רשמית של האו"ם בנושא. מדינת ישראל אכן בוחנת לעומק את הנושא החשוב הזה, מתוך לקיחת כלל השיקולים המדיניים וההיסטוריים בחשבון. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אמרת כאן שקיבלת כבר תשובה על זה שהנושאים האלה צריכים להיבחן לעומק. זאת אמת לאמיתה, נכון, אבל אנחנו לא מדברים על אירוע נקודתי. אנחנו מדברים על אירוע שיש לו השלכות רוחב הרבה יותר גדולות. כשאנחנו מכירים בג'נוסייד, ברצח עם, זה דבר שאנחנו רוצים שהאו"ם יהיה שותף לו. יש כאן עניין של מכלול שיקולים מדיניים. אנחנו רוצים לבחון את הנושא לעומק. מתוך הכרה בחשיבות הנושא והשלכותיו המדיניות, אני רוצה לומר מעל בימת הכנסת כי יידרש זמן נוסף לביצוע בחינה מעמיקה ויסודית, שעליה נוכל לבסס התייחסות מהסוג הזה. חברת הכנסת סבטלובה, אני יודעת שאת מגיעה מתוך רצון אמיתי להזדהות עם הסבל. את רוצה לראות את מדינת ישראל נושאת הדגל המוסרי הזה. אנחנו לא במחלוקת על העניין העקרוני, שאנחנו צריכים להרים את הקול הזה, להשמיע אותו בצורה ברורה, אבל כדי לקבוע יום כזה אנחנו עובדים ביחד עם האו"ם סביב סוגיות כבדות משקל כאלה. אני חושבת שהתהליכים הבין-לאומיים סביב ההכרה ברצח העם עוד לא התגבשו סופית. אנחנו שותפים לתהליכים האלה.

ואני אומרת כאן, מעל הבמה הזאת, שאנחנו כממשלה לא יכולים להסכים להצעת החוק הזאת כל עוד התהליכים הבין-לאומיים נמשכים וכל עוד אין החלטת או"ם בנושא. לכן, גברתי היושבת-ראש, למרות חשיבות העניין ולמרות העובדה שאין מחלוקת עקרונית בכך שמדובר באירוע היסטורי שצריך להכיר בו, אני אומרת שלעת הזאת, כשמדינת ישראל עוד בוחנת את ההשלכות ומה הדרך הנכונה לעשות את זה, לא נוכל להסכים ולא נוכל להצביע בעד הצעת החוק, ואנחנו נצביע נגדה. אולי אפשר להפוך את זה להצעה לסדר-היום, אם הנושא הוא, לא מוכנה.

גברתי היושבת-ראש, אני חייבת לומר לך שכאן, על הדוכן הזה, לפני כמה דקות אמרה יושבת-ראש האופוזיציה חברת הכנסת ציפי לבני דברים מאוד קשים על ההצהרות הפוליטיות שנשמעות ביחס לטרוריסטים כמו סנוואר, ביחס להתנהלות של ישראל בעזה. גברתי יושבת-ראש האופוזיציה ציפי לבני, אני רוצה לומר לך שכמי שיושבת כאן, וישבה בעבר בכיסאות האלה, ועברה ודילגה מפלגה,

מפלגה, מהליכוד לתנועה, למחנה הציוני, למפלגת העבודה היום, בקונסטלציה החדשה, לקדימה, זיכרונה לברכה, ואולי יש עוד מפלגה כאן בספסלי האופוזיציה שעוד לא ניסית, אני חושבת שלהטיף לנו מוסר, יפה מאוד שלא תעשי את זה. את תמכת בעקירת יהודי גוש קטיף, את היית האדריכלית של המהלך הזה, וגאה בו. אני חושבת שאת האחרונה שיכולה להטיף מוסר לממשלת ימין על ההתנהלות ברצועת עזה. גם נתניהו תמך בזה לכל מי שאומר שהמהלך הזה היה מהלך של תנועת הליכוד, אני רק רוצה להזכיר מה היה כאן. המהלך הזה הוביל לפיצולה של תנועת הליכוד. חוטובלי, משעמם

האנשים שהתנגדו למעשה העקירה נשארו כאן. הגרעין האידיאולוגי הזה מפעם בתנועת הליכוד היום. אנחנו עומדים מאחורי הרעיון הזה שההתנתקות הייתה איוולת פוליטית. כאן, על הדוכן הזה, נשמעו כל כך הרבה נאומים מביכים, שדיברו על מה יקרה בעקבות המעשה הזה, איזו פריחה אזורית תהיה, כמה שלום ושקט יהיו לתושבי עוטף עזה. גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, הייתי מצפה ממך, מדי פעם, במסגרת חשבון נפש פוליטי, אם נערך כזה, לא רק לחשוב לאיזו מפלגה תצטרפי בבחירות הבאות אלא באמת גם לחשוב אם המהלך הזה, שאת תמכת בו, הוא לא חלק מהעניין הזה שהוביל לתוצאות העגומות האלה, למציאות של שלטון חמאס בעזה. אני חושבת שלציבור הישראלי מגיעה גם הבעת חרטה על תמיכתך במעשים האלה, ולא רק הטפת מוסר צקצקנית. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש.

בסדר גמור. אני רוצה לומר על הדוכן הזה עוד דבר מאוד מאוד חשוב. השבוע קיבל ראש ממשלת ישראל החלטה חשובה: אנחנו לא נצטרף להסכם ההגירה של האו"ם. יש הסכם שהרבה מאוד מדינות בעולם,

אם אפשר להרים קצת את המיקרופון, כי לא שומעים אותך טוב.

יש דיון ציבורי גדול בנושא ההגירה ברחבי העולם. ארצות הברית החליטה לפרוש מהסכם ההגירה של האו"ם. אני חושבת שכמדינה שמתמודדת עם בעיית הסתננות קשה, שבלמנו אותה בזכות גדר, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להצטרף להסכם שבסופו של יום מתגמל מהגרים בלתי חוקיים למדינות. דעתנו אינה נוחה מהסכמים כאלה, שמעניקים מעמד של פליטות לאנשים שפשוט מהגרים למקומות רק בשביל לשפר איכות חיים ורמת חיים. מדינת ישראל חתומה על אמנת הפליטים אבל היא לא תיקח חלק בהסכמי הגירה בין-לאומיים, שהם הסכמים שאינם טובים לכל מדינה שרוצה לשמור על זהותה ועל גבולותיה.

אני מברכת את ראש הממשלה שקיבל את ההחלטה הזאת. קיימנו דיון בנושא במשרד החוץ.

עמדת הפקידים המקצועיים הייתה שאין כל תועלת בהצטרפות להסכם כזה בעת הזאת. אנחנו שמחים להגיד שאנחנו לא ניקח חלק במהלכים שיפגעו בגבולות מדינת ישראל ויפגעו בזהות הלאומית שלנו כמדינת הלאום של העם היהודי.

בכנסת הזאת, אנחנו גאים לומר שהעברנו את חוק הלאום. חוק הלאום, יש לו רכיב חזק של שמירה על זהותה היהודית של מדינת ישראל, אבל אי-אפשר באמת לשמור על זהות יהודית אם אנחנו פורצים את הגבולות ומאפשרים לכל מי שרוצה לבוא ולהציף אותנו. אנחנו מדינה קטנה מדי. אנחנו לא דומים למדינות אירופה הגדולות, שיש להן אינטרס בהגירה. אנחנו מדינה שצריכה לשמור הן על גבולותיה והן על זהותה. אדוני יושב-ראש הקואליציה, אדוני יושב-ראש הקואליציה, האם אנחנו מוכנים להצבעה? עוד שתי דקות. בסדר גמור. חבר הכנסת יוסי יונה, ביקשת לשאול שאלה בנוגע להסכם ההגירה? יש מדינות שבכל זאת חתמו, האם הן לא חששו לגבולות שלהן ולתוכן התרבותי והייחוד הלאומי שלהן? התשובה היא שהאינטרסים מאוד משתנים ממדינה למדינה. יש היום מדינות באירופה שמעוניינות בהגירה כמדיניות, כוח עבודה. יש היום מדינות באירופה שסובלות מדמוגרפיה שלילית, אתה יודע את זה, אתה מכיר את זה. מדינת ישראל,

לא סובלת מדמוגרפיה שלילית. אנחנו מדינה עם שיעורי ילודה גבוהים. אנחנו מדינה שהיא חפצת חיים, יש בה אוכלוסייה צעירה ועובדת. אנחנו לא זקוקים להגירה בשביל כוח עבודה, וזה דבר חיובי וטוב, וזה חלק מהעניין של סימני ההצלחה של מדינת ישראל. אנחנו מדינה מצליחה, שהרבה מאוד אנשים רוצים לגור כאן ולחיות כאן, ואנחנו צריכים לדעת בדיוק מי יבוא בשערינו ומי לא. דודי, פרשת השבוע, עוד לא הזיק לאף אחד פרשת השבוע ביום רביעי. אני חושבת שבימים האלה, שאנחנו עוד מעט נציין את חג החנוכה ונציין את ניצחון המעטים מול רבים, יהיה יפה אם משורות האופוזיציה יהיה גיבוי לכל מהלך ישראלי שבאמת בא להילחם בטרור, בכל אותם אנשים שחורתים על דגלם את אהבת המוות ולא את אהבת החיים, זה יהיה דבר נכון וטוב. ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נוכל בימי חנוכה אלה באמת לחגוג לא רק את ניצחונות העבר אלא גם את ניצחונות ההווה. תודה רבה. תודה רבה לסגנית השר חברת הכנסת ציפי חוטובלי. חברת הכנסת קסניה סבטלובה,

לרשותך עד שלוש דקות נוספות. בבקשה, גברתי. סגנית השר ציפי חוטובלי, אני שמעתי את תשובתך בעניין רב, ואני מציעה לך לעשות תרגיל מחשבתי קטן. כשאנחנו מדברים על רצח העם היזידי, על כל מה שעבר ב-2014 עד 2016, על העם הזה, בואי תחליפי את המילה יזידי בעם היהודי. בואי תחליפי, כן, פשוט תעשי החלפות. וכשאת מדברת על מהגרים בלתי חוקיים, אז שימי גם במקומם יהודים, שימי אקסודוס במקומם, ואז תחשבי על המשמעות העמוקה של ההסבר הזה, הבלתי-מתקבל על הדעת,

אנחנו נחשוב ואנחנו בוחנים לעומק. את יודעת מה, שנה זה היה די והותר כדי באמת לבחון את הנושא לעומק לעומק לעומק ולהגיע בעצם למסקנה היחידה המתבקשת, שחייבים להכיר, לא לחכות לאו"ם ולא לשמום. אתם מזלזלים באו"ם מתי שבא לכם,

כשאנחנו מדברים על האישור של הצעת החוק הזאת, אז פתאום נזכרתם באו"ם? עכשיו אתם נזכרים באו"ם, כשאתם בכל במה צועקים על זה שצריך לפרוש מהארגון הזה, צריך להרוס אותו, צריך לפגוע בו? אז מה אכפת לכם אם האו"ם לא מכיר,

כעם היהודי, חשוב להכיר בעניין הזה, שהוא חשוב באמת מהמדרגה הראשונה? אנחנו מדברים פה על ג'נוסייד, אנחנו מדברים על רצח עם של חפים מפשע. אין שום הסבר. לא האו"ם ולא ארצות הברית ולא מדינה אחרת לא עברו את מה שאנחנו עברנו. ואנחנו, ככאלה ששרדו את השואה, אנחנו פה עכשיו,

הנכדים והנכדות של הניצולים, איך אנחנו נוכל להסתכל בעיניים של אותם אנשים שמתדפקים על הדלתות של מדינת ישראל ואומרים: ומה איתכם? ומה איתכם? אתם שזעקתם לעזרה, ואף אחד לא בא להציל אתכם, ואף אחד גם לא רצה,

לא רצו להכיר בזה שנים, איך אתם מרשים לעצמכם היום להתעלם מהסבל של אנשים אחרים? בושה וחרפה, זה מה שיש להגיד על ההתנהלות הזאת.

אני יכולה להגיד שלא דמיינתי, כשנכנסתי לכנסת ישראל, שדווקא פה, בבניין הזה של בית המחוקקים, שפה אנחנו שואפים לאמות מידה גבוהות כל כך, הצעת חוק כל כך בסיסית ופשוטה תידחה על הסף של הממשלה האדישה ובאמת הכי אינטרסנטית מכל אלה שהיו פה אי-פעם. אם כל כך חשוב לך שהעניין ייבחן לעומק, תעבירו את זה בטרומית. תעבירו בטרומית, ואז תעשו את אותם השינויים, לא יודעת מה אפשר לשנות פה כל כך: היה רצח עם,

זה העניין. וכשאת עצמך אומרת שזה משהו שהוא עובדה, ואת מזדהה עמוקות עם סבלו של העם הזה, אין באמת סיבה עניינית, אך ורק סיבה פוליטית. האם זה נקמה באופוזיציה, אני אינני יודעת, אבל אני באמת קוראת שוב פעם לכל חבר כנסת, ויש פה כאלה שמעורים בעניין, להתעלות מעל השיקולים האלה. זה לא משהו פוליטי. זה לא משהו שאמור לשפר את מעמדנו במחנה הציוני או באופוזיציה,

זה עניין כלל-אנושי והומניסטי. אז תתמכו בהצעת החוק הזאת. תודה רבה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. וכעת אנחנו נצביע על הצעת חוק הכרה ברצח העם היזידי, התשע"ז 2017, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

להעביר לוועדה את הצעת חוק הכרה ברצח העם היזידי,

38 חברי כנסת, 59, כולל חברת הכנסת שרן השכל, מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק הכרה ברצח העם היזידי, התשע"ז 2017, לא התקבלה. הודעה אישית לחברת הכנסת ציפי לבני. בבקשה, עד חמש דקות לרשותך.

כשמשתמשים בהרוגי טרור ובדם של ילדים לרווח פוליטי, הציפייה שלי הייתה מכל אדם הגון, בקואליציה או באופוזיציה, בוודאי מראש ממשלה, לגנות. אבל עלתה חברת הכנסת חוטובלי והשתלחה. אני גאה בהחלטות שקיבלתי, וכל מפלגה שלי כוללת את החזון שלי. ולא, אני לא כתבתי ספרים על זה שאסור להיכנע לטרור ושילמתי להם בשביל שקט, אני לא סיפרתי שאסור לשחרר להם מחבלים מהכלא ושחררתי 1,000. אני לא החלטתי לעשות עסקה עם האו"ם,

ביחס לפליטים ולחזור בי אחרי שש שעות כי מישהו קשקש משהו בפייסבוק. אני לא עשיתי את כל אלה. זה מה שאת עושה, ולכן אני מאוד גאה בהחלטות שלי. וביחס להתנתקות,

וביחס להתנתקות, נתניהו הרי תמך לפני שהתהפך. אז אני לא מתהפכת. נכון, ובגלל זה הציבור משאיר אותך באופוזיציה. תודה רבה לחברת הכנסת ציפי לבני.

אנחנו ממשיכים ועוברים להצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון, ביטול רישיון חלוקה), התשע"ח 2018, של חברת הכנסת יעל כהן-פארן וקבוצת חברי כנסת. בבקשה, גברתי, עד עשר דקות לרשותך.

תודה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, ארץ זבת חלב ודבש, אמרו עלינו, התברכנו בהרבה משאבי טבע, קרקע טובה, אדמה פורייה, חקלאות, שמש, וגם גז. בשנים האחרונות, לפני כעשר שנים, 20 שנה ליתר דיוק, מצאו את מאגרי הגז הראשונים, לפני עשר שנים, את תמר, ואחרי זה, את לוויתן. באמת, מצבורי גז אדירים שיכולים להביא אותנו להיות עצמאיים אנרגטית, לא להסתמך על נפט מהעולם הערבי ולא להסתמך על פחם ממקורות עוד יותר רחוקים ועלומים. וחוץ משמש, יש לנו גז, אפשר לבסס על זה את כל המשק הישראלי.

אלה משאבי הטבע היקרים ביותר שלנו, ואני חושבת שהממשלה מבינה את זה וגם מצהירה את זה. יש לזה חשיבות אסטרטגית לביטחון המדינה, חשיבות כלכלית אדירה, חשיבות סביבתית. אין מה לומר, חשיבות אדירה למשק ולסביבה הישראלית.

הדיון הציבורי שהיה סביב כל הסיפור של הגז ומתווה הגז והבאתו ארצה היה מאוד סוער, ואני גם הייתי מעורבת בו כמי שהייתה מנכ"לית, מייסדת של הפורום הישראלי לאנרגיה, עוד לפני שנכנסתי לכנסת. ותמיד אמרתי וחשבתי שצריך למקסם את היתרון של הגז קודם כול עבור המשק הישראלי, עבור הציבור הישראלי, עבור אזרחי מדינת ישראל. ובאמת, מתחילת שנות ה-2000, לשמחתנו, לשמחת כולם, זורם גז, זורם גז טבעי לישראל, ומשנת 2009 יש גם מערכת הולכה ארצית שמוכנה לקבל ולהעביר אותו, והמטרה של המדינה הייתה חיובית. אז אם הכול טוב, אז למה אנחנו פה? כולם יודעים שיש איזושהי בעיה, כי לא הכול ורוד. על פי מה שאנחנו רואים, עם כל המאמץ, והמאמץ להזרים את הגז לישראל, זה לא קורה. למדינה יש אינטרס ראשון במעלה לקדם אותו, ובכל זאת עומד שר האנרגיה, שבטח ישיב לי, ומדבר בכל במה על היצוא הישראלי. ורק לפני כמה שעות בוועידה שהייתה פה בירושלים, של ג'רוזלם פוסט, על הצינור הכי ארוך והכי עמוק שישראל עכשיו עסוקה בתכנונו, או אולי לקראת הקמתו,

ובאמת, אני שואלת אתכם: תגידו, הגיוני בעיניכם שהגז הישראלי יזרום לאירופה לפני שכל מפעלי התעשייה הישראליים יחוברו לגז? לפני שכל הפוטנציאל של מדינת ישראל למקסם את היתרון של הגז שלה ימוצה? אנחנו כל כך רחוקים מהחזון הזה. אבל, אתם יודעים, הבטחות לחוד ומעשים לחוד. בעיקר מבטיחים לנו כמה הררים של כסף אנחנו נראה מהיצוא של הגז הישראלי. אז אני אומרת את זה כאן, ואמרתי את זה גם פעמים רבות קודם לכן: אלה פשוט שקרים. כל כך רחוק היום שנראה איזשהם תמלוגים מהגז שנייצא, בגלל העלויות האדירות של היצוא, של תשתיות היצוא. כל הפלברות סביב המיסוי על הגז שייוצא, אם ייוצא, כל הדברים האלה, אנחנו פשוט עוד לא יכולים לספור את הכסף במדרגות,

אבל את הכסף שהתעשייה מפסידה כשהיא לא עוברת לגז, על זה כולם אומרים ובוכים. ואנחנו יודעים על כך,

אני מוחה על השימוש

תודה, שולי, אני מקבלת את הערתך. אנחנו לא סופרים את הכסף בשום מקום, בסדר? בבקשה.

יש כאן כשל מערכתי של הממשלה במשאב הכי יקר שקיבלתם לידיכם לטפל בו ולהביא אותו לישראל, לעשות את המשק שלנו עצמאי אנרגטית, יעיל כלכלית, לטובת כל אזרחי ישראל. אתם כשלתם. אתם יודעים כמה מפעלים מחוברים היום לגז? 60 מפעלים,

אם תיקחו את כל תחנות הכוח ותוסיפו אותן, 70. זה כלום. יש 1,000 מפעלים שיכולים לעבור לגז.

בחוק ההסדרים של 2016, הצבתם יעד עד סוף העשור,

שנה וחצי, אנחנו בסוף 2018, 450 מפעלים; זה היה בחוק ההסדרים לפני שנתיים וחצי, 450 מפעלים עד סוף העשור, עם תוכניות גרנדיוזיות. אנחנו כל כך רחוקים משם היום. אתם כשלתם, כי לא דאגתם להביא לכך שרשת החלוקה, שאמורה הייתה להיפרס על ידי שלל חברות, שישה אזורים בארץ, שש חברות זכו במכרזים, רשת החלוקה הזאת לא נפרסה. מפעלים שכבר קיבלו הבטחות לחיבור לפני חמש שנים ויותר, לא חוברו עדיין, והם משוועים לגז הזה. זה יכול היה להוזיל לנו, לתושבי מדינת ישראל, את כל העלויות של מוצרי צריכה שונים, של מחירי המזון. כולנו היינו מרגישים את זה בכיס שלנו, כי יש לנו גז, יש מערכת הולכה ארצית, אבל אין את מערכת החלוקה שצריכה להגיע למפעלים, וגם יכולה להגיע, אם הייתם רוצים ולוקחים את זה ברצינות ומתכננים את זה כמו שצריך, למרכזי אוכלוסייה, לבתי מלון. השר יריב לוין, התיירות הייתה מרוויחה הרבה מאוד אם היה גז לבתי מלון, לאזורים חדשים שנבנים. שכונות חדשות, יכלו לעשות שימוש בגז לטובת הדיירים, התושבים העתידיים שלהן, אבל זה אפילו לא בתוכניות, כי אין גז, כי הגז לא זורם לכל חלקי מדינת ישראל. ובאמת, אני אגיד לכם: מה שהצעת החוק שלי מציעה זה פשוט לשים מקל: ברישיונות לחברות שזכו במכרזי החלוקה, יש לכם אפשרות לקחת מהן את הרישיון, אבל משרד האנרגיה משום מה לא מפעיל את סמכותו.

הצעת החוק שלי אומרת שאם חמש שנים לאחר שהם קיבלו את הרישיון הם עדיין לא מימשו אותו, הם עדיין לא הקימו את התשתיות שהם התחייבו להן, הרי הם זכו במכרז, חמש שנים זה זמן סביר והגיוני להוציא לפועל את הקמת התשתיות, אז אם אחרי חמש שנים הם לא הצליחו לעשות זאת, יתכבד משרד האנרגיה, וזה מה שיש בהצעת החוק, לקחת מידיהם את רישיונות החלוקה ולהחליט על גורם אחר, זו יכולה להיות חברה ממשלתית, זו יכולה להיות רשות מקומית שהיא בשטח אזור החלוקה. בעצם, לקחת את זה חזרה לידיים של המדינה. המסקנה כאן, מהכשל הקולוסלי הזה של חברות החלוקה כשרק הנגב מחובר היום במערכת חלוקה, הכשל הזה הוא, המסקנה היא: תוצאה של ההפרטה. אתם נתתם להם רק את הרישיונות, אבל לא דאגתם לכך שהם יישמו את הרישיונות שנתתם להם.

אני יודעת שבוודאי תעלה אחרי, אדוני שר האנרגיה, ותאמר שיש עכשיו מהלכים שלמים כדי לעודד אותם, אתם משקיעים בזה מאות מיליונים, לבצע את הרישיונות שהם היו אמורים לבצע במכרז שהם התחייבו עליו. אתה בעצם משתמש בגזר, שזה גם בסדר, אבל אתה חייב מקל, כי אם תשתמש רק בגזרים, סליחה, הם לא "ישימו עליך". הם עוד פעם לא יישמו את מה שאתה מבקש מהם, ואתה פשוט תמצא את עצמך בעוד שנתיים, בעוד שלוש שנים, במצב שנחזור לנקודת האפס ולא יהיה גז. אני אומרת לכם: כל שנה שהמפעלים שלנו והתושבים, במקומות שיכולים להיות מחוברים לגז ולנצל אותו, לא מתחברים לגז, מדינת ישראל מפסידה, המשק מפסיד מיליארדים, ואנחנו יודעים את זה. במקום שנמקסם את היתרונות של הגז בתוך מדינת ישראל, אנחנו רק מדברים ומדברים על לייצא אותו. בסופו של דבר יש כאן אינטרס ציבורי-אזרחי ברור. זה לא ימין או שמאל. הוויכוחים שלנו על הנושאים האחרים של הגז, אנחנו כבר מאחוריהם. אני רוצה להסתכל קדימה. אני רוצה לראות איך מביאים גז למדינת ישראל ולא רק שולחים אותו למקומות אחרים, שאנחנו לא נראה ממנו שם כמעט שום דבר עבור המשק הישראלי. אני קוראת לכולם לתמוך בהצעת החוק ולהביא גז לישראל.

תודה רבה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. ישיב שר האנרגיה יובל שטייניץ. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. תודה, היושבת-ראש. חברת הכנסת פארן דיברה על שני דברים: על יצוא ועל שימוש מקומי בגז. אז אני אתחיל ביצוא ואחר כך אגע ברשת החלוקה, כי הדברים שנאמרו פה בנושא הזה הם פשוט חסרי שחר.

לא אני קבעתי את הסכומים האדירים שיכול שייכנסו מהגז הטבעי. בנק ישראל, הנגידה ד"ר קרנית פלוג, היא קבעה, וגם המועצה הכלכלית בראשותו של פרופסור יוג'ין קנדל. שניהם קבעו שההכנסות מהגז הטבעי למדינה ב-30 השנים הקרובות יגיעו לאזור ה-100 130 מיליארד דולר. זה סכום אדיר, אדיר. חלק גדול ממנו יבוא מיצוא הגז. לכן, ליצוא הגז יש שתי מעלות גדולות:

עשרות מיליארדי דולרים שיגיעו ממנו, לטובת חינוך, בריאות, רווחה וביטחון לאזרחי ישראל. מי שמתעלם מזה ואומר: לא יקרה כלום מהיצוא, כאילו הולנד או נורבגיה לא הרוויחו מאות מיליארדי דולרים מיצוא גז טבעי, כאילו זה לא קרה בעולם. בכל העולם, מדינות שמפתחות, שיש להן מאגרי גז טבעי, מתעשרות מזה. לפי חברת הכנסת יעל פארן, רק בישראל לא יהיו הכנסות מיצוא הגז.

בהולנד כן, בנורבגיה כן, בקטאר כן, בסעודיה כן, באוסטרליה כן, בבריטניה כן, אבל בישראל לא יהיו הכנסות מיצוא הגז.

זה אתה כתבת את המתווה.

את קובעת שנגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, היא מטומטמת,

אבל גם בוועדת כלכלה היא לא אמרה את האמת.

הטעם השני ביצוא הגז, את זה כנראה קשה ליעל כהן-פארן להבין. אני לא מבין, מה כל כך קשה? כל סטודנט בשנה א' יכול להבין את זה, שכדי לנצל את הגז הטבעי, אנחנו צריכים לפתח את שדות הגז, כי זה לא רק עניין של כמות אלא גם של יתירות וביטחון אנרגטי. כדי לפתח את שדות הגז הנוספים, בעיקר לווייתן, לא ניתן לפתח אותו כשיש כבר עודף גז כזה בארץ בלי יצוא. הרי ההסכם שסלל את הדרך לפיתוח לווייתן, אחרי מתווה הגז, היה הסכם היצוא לירדן על סך 15 מיליארד דולר. כל שדה גז גדול, בעיקר בים, שעלות הפיתוח שלו היא מיליארדי דולרים, ולא מאות מיליונים או עשרות מיליונים, כל שדה גז גדול שצריך להשקיע בו מיליארדי דולרים כדי לפתח אותו, כי הוא נמצא במים עמוקים מאוד של מינוס שני קילומטרים, מחייב הסכם גדול, שהוא הסכם עוגן שמאפשר מימון של זה. וזה מתאפשר במקרה של לווייתן וגם שדות נוספים,

רק עם יצוא. ולכן, היצוא אפשר לנו לפתח את לווייתן גם לטובת המשק המקומי, הגברת כמות הגז והגברת הביטחון האנרגטי. לכן האיוולת הזאת: בואו לא נייצא גז, האיוולת הזאת: לא נרוויח מזה כלום, האיוולת הזאת: בואו נפתח רק לעצמנו, כאילו אפשר לפתח בערך פי-שניים ממה שהמדינה צריכה בלי לממן את זה. סתם שיישאר בים, בלי שיהיה מימון מהיצוא, האיוולת הזאת, זה דבר כל כך מגוחך לא להבין דברים כאלה פשוטים, שכל המומחים בעולם מסבירים אותם. את אומרת שאת לא רוצה לסמוך על הממשלה, אבל גם בנק ישראל תמך ביצוא הגז ובמתווה הגז. על החיבור, על הכשל שלכם.

היה בדברייך גם איזשהו גרעין של אמת.

כאן היה בדברייך רק גרעין של חוסר הבנה או אבסורד, שקשה פשוט, אז מי, אתה גם לא רוצה שיעלו כאן, גם כשאתה באופוזיציה, יהיו לך שלוש דקות להשיב. גם כשאתה באופוזיציה אתה לא יכול להתעלם מחוקי הלוגיקה וההיגיון ומאמיתות בסיסיות. אם את רוצה לדבר על הגז הטבעי, תלמדי, תלמדי את הדוחות, תלמדי מה עשו בהולנד, תלמדי מה עשו בנורבגיה, מה עשו בקנדה, מה עשו באוסטרליה עם גז טבעי. תלמדי לפני שאת מדברת גבוהה-גבוהה, עם שום בסיס עובדתי, לוגי או ענייני. אני, גברתי היושבת-ראש, חושב שהכנסת צריכה להיות מקום קצת יותר רציני ממה שהפגינה כאן חברת הכנסת יעל פארן, ואנשים שמדברים על דבר לא חייבים להיות בעלי תואר דוקטור באותו עניין, אבל הם לפחות צריכים קצת ללמוד ולהכיר על מה הם מדברים. יובל, באמת. אתה לוקח מומחית בתחום, שיכולה לשים כאן את כולכם בכיס הקטן. תתווכח עניינית. בלי להעליב. בלי להעליב. מומחית, בעיניי, זה לא מי שמצהירה על עצמה כמומחית, אלא מי שמסוגלת לדבר דברי היגיון ומכירה את העובדות הבסיסיות של התחום, ולא ראיתי אצל חברת הכנסת פארן את המומחיות הזאת. לא ראיתי. השר שטייניץ, אעשה איתך חשבון אחרי זה. דבר שני, אני רוצה להזכיר לחברת הכנסת פארן, שאמרה: יש לנו גז. יש לנו גז בזכות מתווה הגז שאפשר את פיתוח לווייתן וכריש-תנין ואת פירוק המונופול. יש לנו גז לא בזכותך, בזכותי, בזכות הממשלה, שאחרי חמש שנים, שש שנים, של גילוי השדות סוף-סוף אפשרה את פיתוח השדות הללו, יצרה את התנאים הרגולטוריים לפיתוח השדות. קודם מצאו את הגז ואחרי זה קמה מדינת ישראל.

את שדה לווייתן מצאו ב-2010 והתחילו לפתח רק ב-2016, סוף 2016 תחילת 2017, בעקבות מתווה גז. קודם היה בלתי אפשרי לפתח אותו. לא מתאים לך להעליב, השר שטייניץ,

אני משתדל לא להעליב, אלא אם כן מעליבים אותי. במקרים קודמים, הדברים שאמרה חברת הכנסת פארן היו גם מאוד מעליבים ופוגעניים. אז אני אומנם מתנגד, זה לא יפה.

לסגנון של עלבונות בכנסת, ובדרך כלל מצליח להימנע מזה, אבל כשחברת כנסת משתלחת בי גם פה וגם בחוץ, גם באופן אישי, גם אני, יש לי איזה גבול איפוק.

ראיתי גם אותך לפעמים, אני מראש אין לי תדמית מאופקת. אוקיי. אז לי יש תדמית מאופקת, ואני גאה בה, אבל יש בה סדקים, יאיר. היא לא טוטלית. עכשיו לגבי החלוקה, דווקא פה יעל כהן-פארן אמרה כמה דברים שיש להם בסיס עובדתי, לגבי החלוקה. בחלוקת הגז קיווינו ל-500 מפעלים מחוברים, גם לחלוקה וגם להולכה. הולכה זה בלחץ גבוה, חלוקה, בלחץ, דובר ב-1,000. לא, לא, התוכנית הייתה ל-500, אחר כך דובר על אפשרות להגדיל, ומחוברים היום קצת יותר מ-100. לא 60, כמו שהיא אמרה, אלא קצת יותר מ-100. אבל זה לא מספיק. אבל אני רוצה לומר משהו על הכמות. יעל, בכמות,

שאמרת הוא חסר דיוק לחלוטין, כי הכמות היא גם זו שמשפיעה על איכות הסביבה. אז אני אומר לכם: מאז שנכנסתי לתפקידי כשר אנרגיה, בחשמל ירדנו מ-57% ייצור חשמל בפחם לאזור ה-25% השנה או 27% חצי. החלפנו את זה בגז טבעי, מקום ראשון בעולם בשלוש השנים האחרונות בהחלפת הפחם המזהם וההורג בגז טבעי כחול-לבן ונקי. ולפי הנתונים של המשרד לאיכות הסביבה, בשנתיים האחרונות, בזכות ההתחלה של תוכנית הפחתת הפחם, כבר יש שיפור באיכות האוויר שאנחנו נושמים ובבריאות הציבור בישראל. אבל זה לא הסוף, כי אני הולך לסגור את התחנה הפחמית בחדרה, שהורגת מאות אנשים כל שנה, לא רק לפי המשרד לאיכות הסביבה, לפי גרינפיס. לפי הדוח של גרינפיס, 310 אנשים מתים כל שנה רק בגלל הזיהום מהפחם בחדרה. תוך שלוש שנים אני סוגר את חדרה, בזכות הפיתוח של לווייתן וכריש-תנין. בחשמל אנחנו עוברים 60% גז טבעי. אפילו מתקרבים ל-70% גז טבעי בחשמל. בתעשייה, מבחינה כמותית, כיוון שכל המפעלים הגדולים כבר חוברו, מאלה שצורכים הרבה גז כבר חוברו כמעט כולם, מבחינת כמות המפעלים זה רק רבע, אבל מבחינת כמות הגז אנחנו על 66%. כלומר, מבחינת מקורות האנרגיה בתעשייה, מעל 60% מהתעשייה כבר עברה ממזוט וסולר מזהמים לגז טבעי. אנחנו צריכים לגמור את ה-35% 40% הנותרים, זה נכון. עכשיו אני אומר כך: הממשלה מתנגדת להצעה. הפיתוח של רשת החלוקה,

היו לו עשר דקות. הוא לא יסביר עכשיו שהממשלה מתנגדת. מה זאת אומרת? מה, אתה קובע לי את לוחות הזמנים, יואל? כן, יש זמנים, לא ראיתי בכלל שיש רוב. אל תקדימו אותי, בבקשה. אני כאן, אני רואה את השעון. תודה רבה על העזרה. אתם התחלתם לצעוק לפני שהזמן תם. אז בבקשה, קצת סבלנות. אדוני, אתה צריך לסיים. נא לסכם.

יואל, מצטער, לא ידעתי שאלה הכללים. אני כבר מסיים. תוך דקה אני מסיים. דקות, ואתה צריך לסיים.

הצעת פיתוח רשת החלוקה עומדת במקום מאוד גבוה בסדר העדיפויות שלנו. הסיבה שלא כולם חוברו זה גם בעיות רגולטוריות וגם כלכליות. משפט אחרון, אדוני. משפט אחרון, בבקשה. אנחנו משקיעים עכשיו 200 מיליון שקלים בעידוד פריסת רשת החלוקה, ואם ניטול את הרישיונות אנחנו רק נעכב את התהליך הזה.

לכן הממשלה מתנגדת להצעה הזו. כוונתה של ההצעה טובה, אבל התוצאה שלה יכולה להיות מזיקה יותר מאשר מועילה. תודה רבה. תודה רבה לשר יובל שטייניץ. האם חברת הכנסת יעל כהן-פארן, לא מעוניינת. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. אנחנו מצביעים על הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון, ביטול רישיון חלוקה), התשע"ח 2018, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון, ביטול רישיון חלוקה), התשע"ח 2018, לא נתקבלה. 49 חברי כנסת בעד, 55, כולל חברת הכנסת שרן השכל,

אין נמנעים.

קובעת כי הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון, ביטול רישיון חלוקה), התשע"ח 2018,

לפרוטוקול, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מתנגדת. בעד או נגד?

גברתי היושבת-ראש, חברי וחברות הכנסת, השילוב בין קבלני כוח אדם מתוחכמים לבין עובדים מוחלשים, שלעיתים אינם מודעים די לזכויותיהם, הוא מתכון נוח לניצול. על מנת להגן על אותם עובדים מוחלשים, נחקק חוק להגברת האכיפה על דיני העבודה. מדובר בחוק טוב, אבל החוק עצמו, ליישום של החוק, יש בעיות. הצעת החוק שלי, באה לתקן חלק מהבעיות האלה. הצעת החוק מגדירה באופן מדויק יותר את אחריות מזמין העבודה כאשר הקבלן המספק את העובדים מפר את דיני העבודה. אולם, היות שהחוק ייפול וההצבעה לא תהיה עניינית, אני רוצה להגיד כמה מילים על המצב הפוליטי שבו אנחנו חיים ועל האתגר האמיתי שבפניו אנחנו ניצבים, והוא שאנחנו לא עומדים מול אופציות פוליטיות אמיתיות. אני רוצה לעמוד קצת מול השאלה למה הימין, והאופציות הברוטליות שלו, מנצח, למה למעשה לקראת הבחירות הבאות, אין אופציות ממשיות לשינוי אמיתי. תפקידם של חברי הכנסת, שלא מצליחים כל כך להשפיע על זירת החקיקה, בין אם אלה חוקים של הפסקת הפקעת אדמות, בין אם אלה חוקים של תעסוקת נשים, אם אנחנו לא מצליחים כאן, אז לפחות אולי ננסה להגדיר את גבולות השיח הפוליטי הנדרש. אם לא מצליחים להשפיע בצורה פרקטית על תהליכים מקרו-פוליטיים, אז לפחות להשפיע על גבולות התודעה הפוליטית, כי היא זו אשר יכולה, בזמן המתאים, בנסיבות המתאימות, לחולל שינוי אמיתי. אל לנו להמעיט בחשיבותן של המחשבות, של המטרות שבהן אנחנו מאמינים, של האפיקים שאנחנו חולמים עליהם. דווקא בזמנים הקשים אנחנו צריכים להיצמד יותר לעמדות שלנו, שאולי נראות הזויות, אולי נראות הרפתקניות ואולי נראות מאוד מאוד רחוקות מהמציאות. כאשר אנחנו רואים שאנחנו נסוגים אחורה, לאווירה יותר פאשיסטית ולא רק גזענית, שהגזענות של פעם אולי היא החלום של היום, כאשר המדינה הזאת נעשית לידידה קרובה לרוב החוגים האנטישמיים ולכל הדיקטטורות במזרח התיכון ובעולם, אז זה הזמן לחשיבה יותר מעמיקה, לחשיבה יותר מוסרית, יותר פוליטית, לחשבון נפש, לא בקרב אלה שמרוצים ומתגאים במצב הקיים, אלא בקרב אלה שלא נוח להם עם המצב הקיים. זה בעיקרון תפקידו של מנהיג פוליטי, של נציג ציבור פוליטי. עכשיו זה הזמן לחשוב מחדש על המשפט שאין שחור ולבן וכי העולם מלא צבעים, גוונים של אפור. אולי המחשבה הזו הובילה אותנו למחשבה עיוורת של מחיקת השחור והלבן לגמרי. אולי מרוב שאנחנו אוהבים מורכבות וגוני אפור, שכחנו שיש לבן ויש שחור ושאסור, בשם המורכבות, להפוך את שני הצבעים האלה ללא לגיטימיים.

אולי, בקרב האופוזיציה לא מספיק להגיד שלא רוצים מלחמה על עזה, אולי צריכים במפורש להגיד שמצור על עזה גם הוא מלחמה אסורה נגד עזה. חברי האופוזיציה, אי-אפשר לעצור את הרוע בנקודה מסוימת. אי-אפשר לעצור את הרוע בנקודה כלשהי ולצפות שהנקודה הספציפית הזו תישאר תחת שליטה. אי-אפשר להגיד: לא רוצים את הרוע של המלחמה על עזה, אולם כן רוצים את המשך הרוע של המצור הבלתי-פוסק על עזה, כן רוצים את המשך השליטה והסבל האנושי והסגר הפוליטי על עזה, אנחנו כן בעד להפציץ את מפריחי הבלונים, כן רוצים צלפים שיורים בכוונה לרצוח.

אם לא מלחמה בדרכים אחרות? בכוח ובכוחנות יש תמיד מי שיישאר יותר חזק מכם, האופוזיציה. תגידי לי, 460 טילים, על מה את מדברת בכלל? יש רק דרך אחת לגבש זהות פוליטית, על מה את מדברת?

משלכם, וזה להציב אלטרנטיבה אמיתית.

נהרג פלסטיני, לכם זה לא משנה בכלל. אופוזיציה אמיתית היא שמאל אמיתי, וכל פעם שמפחדים, אופוזיציה?

מהמילה שמאל, יש ימין שיתחזק יותר, איזה שמאל?

כל עוד חושבים על העם השני רק במונחים של ביטחון ולא של זכויות, אין לאופוזיציה זכות קיום בתור אלטרנטיבה. לך אין זכות קיום פה בכנסת. כל עוד לא מכירים די כבר. בזכותו של העם הפלסטיני להתנגד,

כל עוד משתמשים בשיח של הימין שכל התנגדות היא טרור, אין לאופוזיציה, נמאס מהשטויות שלה,

זכות קיום פוליטית. כל עוד האופוזיציה פועלת בשביל להכיר בסבל של הכורדים, ובסבל של היזידים אבל לא בסבל של הפלסטינים, אין לאופוזיציה הזו זכות קיום אמיתית. אני רוצה להצביע איתך, את מבינה? אני רוצה להצביע בעד החוק שלך, בשיח שכולו, אבל אי-אפשר, אי-אפשר. מושתת על ביטחון, הימין תמיד ינצח. בשיח לאומי, הימין תמיד ינצח. רק בשיח של צדק, רק כאשר מכניסים את המילה "כיבוש", מחזירים את המילה "כיבוש" לשיח הפוליטי, רק כאשר מתנגדים בצורה אמיתית להתנחלויות, רק כאשר מתנגדים למדיניות של הרג, של רדיפה ושל הסתה, יש זכות קיום לאופוזיציה האמיתית.

אתם לא תעשו את זה, בגלל שחלק גדול מכם באמת לא מאמין שיש כיבוש.

חסר לו את האומץ הזה. חלק נוסף, שותק במונחים של להיות מציאותי: נפסיד קולות, בלי לזהות שממילא מפסידים, ממילא נחלשים, מבלי לזהות שמאחורי הטיעונים האלה, יש מכנה משותף אחד ויחיד: חוסר מנהיגות פוליטית, וחוסר יושרה מוסרית. אי-לכך, בשם העם שלי, ובשם קונסנזוס לאומי שהולך ומתרחב, אנחנו, המשותפת, האופוזיציה האמיתית היחידה של המקום הזה, אומרים שאין הצדקה, לא ביטחונית ולא אחרת, לשליטה בעם אחר, ושזכותו,

זכותו, של העם הפלסטיני, כמו כל עם אחר, להתנגד למצור, לכיבוש ולהרג. אתם האופוזיציה, אם הייתם אופוזיציה אמיתית, הייתם צריכים לתמוך בזכות העם הפלסטיני להתנגד. כל פעילי ולוחמי תנועות החופש וזכויות האדם,

כל היהודים הדמוקרטים בכל העולם, עומדים לצד העם הפלסטיני. ישראל אינה מייצגת בצורה לגיטימית את היהודים. אתם מייצגים, המדינה הזאת, המדיניות הזאת, מייצגת את כל הדיקטטורות, את כל הארגונים האנטישמיים,

והפאשיסטיים למיניהם, האנטישמיים, העומדים לצד המדיניות שלכם. והמאבק הוא בין אלה לבין אלה: בין אנשים,

בין כוחות שנאבקים בעד הצדק, בעד החופש, לבין דיקטטורות וארגונים אנטישמיים ופאשיסטיים למיניהם, שעומדים לצד המדיניות שלכם. המאבק עוד פעם הוא בין אלה לבין אלה, ועכשיו אתם יכולים להפיל את החוק. לא הבנו איזה חוק, אבל לא חשוב.

תודה רבה לחברת הכנסת חנין זועבי. איך את לא מתביישת? די מספיק כבר. מספיק עם השקרים שלך. מוסר כפול. גברתי היושבת-ראש,

אני עדיין לא הצגתי אותך, אז תרשה לי. ישיב על הצעת החוק המעניינת מאוד ששמענו עכשיו,

תגיד לה: גברתי המתקזזת, אני רוצה לענות לך. תודה, חבר הכנסת יואל חסון. טוב, השר המשיב, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. גברתי היושבת-ראש. גברתי היושבת-ראש, אני מתרגש מהנאום הקודם. כן, הבנתי. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, למען האמת באתי לתת תשובה על הצעת החוק ולהסביר, אבל הייתה פה חברת כנסת לא ראויה, שהצעת החוק לא מעניינת אותה. מה היא אמרה בסוף? תפילו את הצעת החוק, אני העברתי את המסר. בשום מדינה מתוקנת בעולם, צודק, אל תענה לה בכלל. בשום מדינה מתוקנת בעולם לא היה יכול לעמוד חבר פרלמנט, מתקזז באופן קבוע, בשבילך, יואל. נכון, נכון.

חבר הפרלמנט הזה, חברת הפרלמנט, מתקזזת באופן קבוע,

הבעיה הכי גדולה. מקבלת משכורת שהיא לא ראויה לה, ומכפישה את העם הזה. ואת המדינה. ומכפישה את המדינה. אני חושב שהיא לא ראויה לתשובה, ואני מקווה שגם הצעת החוק תיפול, ואני מבקש הצבעה שמית.

כן, כי עד שהם ייכנסו.

רבותיי, אנחנו מבקשים להיערך להצבעה שמית. השר ביקש הצבעה שמית. גברתי מזכירת הכנסת, תודיעי לי בבקשה מתי תהיו מוכנים. קחו דקה או שתיים להיערך. ברור לכולם שזאת הייתה הודעה בהפתעה. את יכולה להתחיל כבר? אוקיי, רבותיי, אנחנו מבקשים לשמור על השקט באולם. אנחנו מתחילים בהצבעה שמית, על פי בקשתו של השר חיים כץ. בבקשה, גברתי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד ניבין אבו רחמון,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, נגד מיכאל אורן, נגד ג'מעה אזברגה, בעד ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף,

קארין אלהרר, נגד סעיד אלחרומי,

זאב אלקין,

דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

גלעד ארדן, נגד אורי אריאל,

יעקב אשר,

זאב בנימין בגין, נגד נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן,

יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, אינו נוכח עמר בר-לב

(קוראת בשמות חברי הכנסת) נוכח. לא משתתף? עמר בר-לב, אינו משתתף בהצבעה ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין,

אילן גילאון, בעד יהודה גליק,

יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מסעוד גנאים,

משה גפני,

יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר, נגד צחי הנגבי, נגד שרן השכל,

יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן,

דב חנין,

אכרם חסון, נגד יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי,

רוברט טיבייב, אינו נוכח מרדכי יוגב,

יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, נגד איתן כבל, בעד

מאיר כהן, אינו נוכח יעל כהן-פארן, בעד חיים כץ,

ישראל כץ,

עליזה לביא,

ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח אוסנת

מנחם אליעזר מוזס,

שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, נגד משה מזרחי, אינו נוכח מרב מיכאלי,

מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב, נגד יעקב מרגי,

אברהם נגוסה,

משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, לא משתתפת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) איילת נחמיאס ורבין,

אינה נוכחת רויטל סויד, אינה משתתפת

ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, נגד סאלח סעד, אינו נוכח איימן עודה,

רחל עזריה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח לאה פדידה, אינה נוכחת רועי פולקמן,

אינו נוכח טלי פלוסקוב, נגד עיסאווי פריג'

עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, נגד יואב קיש, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, אינו נוכח מוסי רז, בעד יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ,

אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, אינו משתתף בהצבעה עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד סתיו שפיר,

איילת שקד,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת תודה,

נא לעבור על שמות חברי הכנסת שלא השתתפו עד כה בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוברט אילטוב, אינו נוכח נאוה בוקר, נגד איל בן ראובן, בעד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, אינו משתתף בהצבעה יעל גרמן,

יצחק וקנין, אינו נוכח תמר זנדברג,

יואל חסון, אינו נוכח רוברט טיבייב, אינו נוכח יוסי יונה,

שלי יחימוביץ, אינה נוכחת מאיר כהן,

ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח משה מזרחי, אינו נוכח קסניה סבטלובה, אינה נוכחת סאלח סעד, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח לאה פדידה, אינה נוכחת עודד פורר, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח מיקי רוזנטל, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת תודה, גברתי. האם יש חברי כנסת באולם שמעוניינים להצביע? אין. תמה ההצבעה. נא לסכם. להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 26 חברי כנסת, 67 מתנגדים. אני קובעת כי הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה (תיקון, חילוט ערובה שנתן קבלן למטרת שיפוי עובדי הקבלן), התשע"ה 2015, לא אושרה. 26 נגד 67. רבותיי, אנחנו עוברים להצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, פטור מתשלום דמי ביטוח למי שטרם מלאו לו 21 שנים), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. לרשותך עד עשר דקות להציג את ההצעה. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, כן. הצעת החוק שלי מבקשת לתקן את חוק ביטוח בריאות ממלכתי כך שמי שטרם מלאו לו 21 שנים יקבל פטור מדמי ביטוח, איימן, תשובה והצבעה במועד אחר.

הצעת החוק שלי מבקשת לתקן את חוק בריאות ממלכתי,

כך שמי שטרם מלאו לו 21 שנים יקבל פטור מדמי ביטוח. כיום, חוק זה תקף רק למי שלא מלאו לו 18 שנים. זו הצעת חוק חברתית שמטרתה להקל מאוד על צעירים ועל הוריהם, במיוחד על אלה שרוצים להתחיל ללמוד. אין סיבה שבחור או בחורה, סטודנט או סטודנטית צעירים, יתחילו את החיים שלהם עם חובות למדינה. לכל מי שמסיים את התיכון מגיע מרחב נשימה. לפני שיוצאים אל העולם הגדול ונדרשים לשלם מיסים. זו צריכה להיות מדיניות רווחתית שדואגת לצעירים ולצעירות, בדיוק כשהם צריכים לצאת להשכלה גבוהה או להתחיל להסתגל לשוק העבודה. ומעל הכול, כיום קיימים הרבה מאוד הסדרים בחוק שנותנים פטור מתשלום הביטוח אבל מותאמים אך ורק למשרתים בצבא, מה שמייצר אפליה מובנית כלפי ערבים ואוכלוסיות מיעוטים אחרות ומגדיל את הפער הכלכלי והחברתי, שקיים ממילא. בהזדמנות זו אני רוצה להגיד בהצלחה לכל הסטודנטים שלנו, שהולכים וגדלים משנה לשנה וממלאים את האוניברסיטאות והמכללות, אף אחד לא שומע את הנואם. אפשר להיות בשקט, בבקשה? חבר הכנסת כבל, חבר הכנסת אמסלם, אנחנו רוצים לשמוע את הנואם.

(אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אחיי ואחיותיי הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטאות,

עד גיל 21. כעת דיברתי עם שר הרווחה חיים כץ, וסיכמנו שלא נצביע עכשיו ושניפגש בשבוע הבא לדון בסוגיה הזאת. כל מטרתנו בעניין זה היא שלא תשלמו מיסים ומס ביטוח לאומי בהיותכם סטודנטים.) כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, ממשלת הימין, ימין, ימין, ימין שלהם גוססת. ככה נראה גוף שמנסים להחיות אותו במכונות הנשמה. הגיע הזמן לנתק את המכונות. כולם מדברים על התרגיל של נתניהו, איך הוא עשה טריק לבנט, ואיך הוא מדבר יפה, איך הוא יודע לנאום, נתניהו רודף המיעוטים, מסמן הבוגדים ומשסה האזרחים. יש הרבה רודנים בהיסטוריה שיודעים לדבר יפה,

חשובים הרווחה והבריאות והסביבה וחופש הביטוי והשלום. אנחנו רוצים בחירות, אבל לא בגלל מנדטים, לא בגלל כוח, לא בגלל משחק פוליטי צר, לא כדי לעשות שרירים. אנחנו רוצים בחירות כי זו הממשלה המסוכנת ביותר שנראתה כאן. זו ממשלה שמסוכנת לציבור. עוד שנה של הגוף הגוסס הזה זו עוד שנה של חוקים גזעניים, עוד שנה של ממשלה שהופכת את המיעוט הלאומי לאויב ואת מי שחושב שונה ממנה, לבוגד. עוד שנה של הסתה, עוד שנה של ניהול הסכסוך וסירוב לשלום, עוד שנה שהכפרים בנגב בלתי מוכרים ומפונים פעם אחר פעם. עוד שנה של אפליה, של תקציבים להתנחלויות על חשבון קיצוצים רוחביים ברווחה, בבריאות. עוד שנה של פופוליזם זול תוך התעלמות מהציבור. זה נכון לעזה, זה נכון לשטחים הכבושים וזה נכון לאזרחים בישראל. מי שמנצח בסוף אלו אזרחים שנאבקים לשחרור, לא ממשלה שנאבקת לשמר כיבוש ודיכוי. קראתי היום שהשרים גלנט וארדן אמרו כך: זמנו של סנוואר קצוב, קרובים מתמיד לחזור לשלוט על עזה. מי אומר את זה? ארדן, שלא מצליח באום אל-חיראן, הוא רוצה להכניע את עזה. מי אתה? מי אתה, ארדן, ארדן השקרן, ארדן הגזען, ארדן שלא מצליח כשר לביטחון פנים, אתה מדבר על ביטחון גם ברמה של עזה? רצו שעזה תטבע בים כי היא מטביעה את הכיבוש ואת הארדנים למיניהם. ומי זה גלנט? גלנט, אתה נראה כל כך לא אמיתי. תקשיב לי, בליכוד מסתכלים עליך ומבינים שאתה אופורטוניסט, שאלה לא הדעות שלך בדיוק, שאתה בסך הכול ראית שאין ביטחוניסט בליכוד אחרי שיעלון סיים. אתה מחפש איך להתברג שם. אתה חולם להיות שר ביטחון. אולי תגיד אמירה כזאת: מי שלא רצו אותו כרמטכ"ל, קיבלו אותו כשר ביטחון. אבל זה נראה כל כך צבוע, כל כך אופורטוניסטי.

לדבר גבוהה-גבוהה על עזה, שאתה רוצה לכבוש אותה שוב ושוב, מי אתה בכלל? עזה עוד תנצח אתכם. כי לעם הפלסטיני אין מה להפסיד. אתם נאבקים למען הכיבוש, והעם הפלסטיני נאבק למען החיים שלו, העם הפלסטיני נאבק למען החירות, ואתם נאבקים למען המצור. אז מי ינצח בסוף? העם הפלסטיני ינצח את הכיבוש ואת הכובשים ותקום מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. וכך יהיה שלום שייטיב עם כל האזרחים, עם שני העמים, העם הפלסטיני בעיקר, אבל גם האזרחים במדינה.

תודה לחבר הכנסת איימן עודה. אני מבין שתשובה והצבעה במועד אחר. לכן, אנחנו נעבור מייד להצעת החוק הבאה. הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין של חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה.

תודה, אדוני היושב-ראש. חברותיי, חבריי חברי הכנסת, זו הצעת חוק שאני מדברת עליה לא בפעם הראשונה, ואני רוצה לבקש מכם: לפני שהכנסת מתפזרת, לפני שאנחנו יוצאים לבחירות, בואו נעשה תיקון, בואו נסיר את הכתם שנמצא כאן על החברה הישראלית, שאנחנו במו ידינו יצרנו אותו, אנחנו המחוקקים. אדוני, אפשר שקט, בבקשה?

אפשר לבקש שקט, בבקשה. חבר הכנסת כבל. בישראל 2018, מי שלא נרשם בנישואין או בגירושין ברבנות נחשב/נחשבת לעבריין/עבריינית, ועלולים לשאת במאסר של שנתיים. ההוראה הזאת עלולה לחול על כל זוג שבוחר להתחתן באופן פרטי ולא לעבור דרך הרישום ברבנות,

כמובן, על הרב המחתן, מי שעורך את טקס הזוגיות הפרטי. זהו אחד החוקים המבישים והמביישים ביותר שיש לנו בספר החוקים.

כתם, כתם. בפעמים הקודמות שהעליתי את הצעת החוק הזאת וביקשתי את התמיכה שלכם לבוא ולהסיר את האישום הפלילי מהמקום הזה, באתם ואמרתם לי: עליזה, אין מה לדאוג. ענה לי בזמנו סגן השר בן-דהן, החוק הזה לא נאכף לעולם, אמרו לי חבריי בבית היהודי.

מעשה מביש וחסר תקדים שבו נשלף אדם ממיטתו לחקירה בגלל טקס חופה שקיים. אין למשטרה מה לעשות? אין תאונות דרכים ואין נשים שנרצחות ואין עוד כל מיני צרות, יש רק אדם שחיתן באופן פרטי, שאליו צריכים לשלוח השכם בבוקר את השוטרים. אז, כן, חברותיי וחבריי, הרב הקונסרבטיבי דב חיון נעצר ונחקר רק משום שהוא ערך חופה מחוץ למסגרת הרבנות. המעצר שלו בגין טקס חתונה הוא מעשה לא יהודי ולא דמוקרטי. מדובר באירוע חריג במהות שלו, גם בדרך שבה הוא נעשה. זה מעלה שאלות מטרידות, שמחייבות אותנו לשנות את החוק הזה, הבלתי-נתפס הזה. המעצר שלו הוא רק אחת מנקודות השפל הגרועות ביותר שאליה הגיעה, לצערי הרב,

ואני אומרת לכם, כאישה אורתודוקסית, שזאת לא הדרך להביא סדר בנושא, זאת לא הדרך להאהיב את היהדות. להשתמש בכלי שכזה, זו מעולם לא הייתה הדרך. בית הדין בחיפה, והרבנות,

לצערי הרב, לכלי שרת בידי קיצונים שבקיצונים. זה משקף איבוד עשתונות מוחלט ומביא את המעמד של הרבנות בתוך החברה הישראלית לשפל חסר תקדים. אנחנו מדברים ביד אחת על אחינו שלא גרים בארץ, ואנחנו יוצאים כולנו פה בכנסים ונאומים וחקיקה נגד אנטישמיות ונגד דברי בלע שנאמרים לאחינו מעבר לים. ואני אומרת לכם, מגיעים לפה הרבה מאוד יהודים מזרמים שונים ובהבנות אחרות של איך הם רוצים לחיות את החיים שלהם, ואנחנו במו ידינו מציבים פה עוד חומה ועוד חומה ועוד חומה. זה לא סוד שגם בקרב ציונים דתיים יש היום הרבה חבר'ה צעירים, זוגות צעירים, שמבקשים לא לעבור דרך הרבנות. הם כן רוצים חתונה יהודית, הם כן רוצים להינשא על פי ההלכה, הם לא מוכנים לעבור דרך הביורוקרטיה של הרבנות הראשית. הם רואים בכאב גדול, רק עכשיו אני באה מהפגנה מול בית משפט עליון על המקום ועל המעורבות של בית הדין, ועל ההשלכות. ויש פה כעס מאוד גדול על אוזלת היד, גם שלנו כמחוקקים, בסדר שהיינו צריכים לעשות מזמן בבתי הדין הרבניים, לבוא ולראות איך מאפשרים את זה אחרת.

במו ידינו, מביאים לכאן את הרף הפלילי על מי שבוחר שלא לעבור דרך הביורוקרטיה הדתית, שאנחנו כאן נכשלים, דבר אחרי דבר וצעד אחרי צעד בלבוא ולתקן. כמה ניסיונות, היו חברים בבית הזה שהצטרפו אליי במסע הזה, לבוא ולפוגג את החוק הזה אחת ולתמיד ולהסיר את הכתם הזה, וכמה ניסיונות עלו בתוהו בגלל הפחדנות של החברים בקואליציה, שאני אומרת ואני יודעת שאחד-אחד שפניתי אליהם, אם לא הייתה לכם פה משמעת קואליציונית, אז לבטח רבים מכם היו תומכים בזה. אני אומרת לכם: אל תצביעו נגד החוק הזה. אתם מצביעים נגד עצמכם, כי אתם יודעים בדיוק מה המציאות ברחוב הישראלי. החוק הזה, אין לו מקום בספר החוקים שלנו, שכתוצאה, בסופו של דבר, מאשמה פלילית, מריצוי מאסר, אדם ימצא את עצמו עם כל מיני השלכות עתידיות כמו סטיגמה חברתית. ועל מה? על מה אנחנו מדברים? על זוג שבחר להתחתן שלא באמצעות הרבנות הראשית ועל רב שחיתן אותם. אז לא ייתכן שזה יהיה עבירה ופגיעה שמגיע להן הרף הפלילי. אנחנו מדברים פה על פגיעה בזכויות יסוד, חופש הדת וצנעת הפרט, וזה עומד בסתירה לערכים של מדינת ישראל האהובה שלנו כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית. אז בואו נסיר. יש לנו הזדמנות היום, רגע לפני שהכנסת מתפזרת והממשלה מתפרקת, יש לנו אפשרות, כולנו כאן ביחד, מכל סיעות הבית, להסיר את הסנקציה הפלילית. היא לא קיימת והיא לא שייכת. לא יעלה על הדעת שעונש המאסר יהיה שנתיים, שייפתח תיק פלילי רק בגלל ההבנות האחרות של איך אני רוצה להתנהל מבחינת הקשר האישי הזוגי שלי, וגם בגלל שאנחנו לא תיקנו את מה שצריך לתקן בביורוקרטיה המערכתית הדתית. סעיף 7, שאני מבקשת מכם להצביע עליו ולשנות, בצורה הנוכחית שלו משמר את המונופול של הרבנות בצורה הזאת על הנישואים. החוקים מהסוג הזה, ואוזלת היד שלנו כאן, המחוקקים, בלבוא לתקן את זה, מרחיקים יותר ויותר זוגות צעירים מלבוא בשערי היהדות. אני כואבת את המציאות הזאת,

צריך לשנות אותה אם אתם חפצי חיים ורוצים להמשיך ולהנכיח את עולם היהדות בחברה הישראלית. חוקים מהסוג הזה מרחיקים. אני מזכירה, ויש פה חברי כנסת שישבו ביום שהצבענו, ולא בעיה לבוא ולהגיד: טעינו. הסעיף הזה עבר במחטף, לפני הצבעה על אישור החוק וללא דיונים מוקדמים. ואני אומרת לכם שאנחנו צריכים, ויש לנו הזדמנות כאן,

תשחררו את הקואליציה. אדוני יושב-ראש הקואליציה, תשחרר את הקואליציה, תן חופש הצבעה על החוק החשוב הזה. זה לא חוק של אופוזיציה, זה לא חוק של קואליציה, זה לשלוח אדם לכלא על כך שהוא חיתן באופן פרטי. גם סביבך גרים אנשים שכך הם נוהגים. ואני מזכירה לכם, זה הוכנס בחטף ב-2013, כאשר הכנסת אישרה את פתיחת אזורי הרישום, את חוק צהר המפורסם, שבא להיטיב, בא לסייע, בא לעזור. הסעיף הזה התווסף מבלי משים לפקודה, הסעיף שקובע כי "כל שאינו דואג לרישום הנישואין או הגירושין שלו, או לרישום הנישואין או הגירושין שהוא סידר לאחר,

מאסר שנתיים". זה מסורבל,

זה חוק פלילי, זה לא יביא, זה לא מיטיב. ואני מבקשת מכם, כאן, לבטל את סעיף 7 לפקודת הנישואין והגירושין, שקובע את כל מה שביקשתי. כל מי שבאמת אכפת להם, באמת אכפת להם מעתיד היהדות במדינת ישראל, ולא רק משדר סיסמאות לציבור הבוחרים שלו, אני מבקשת שתתמכו בהצעת החוק. אני מבקשת ממך, אדוני יושב-ראש הקואליציה, לשחרר את הקואליציה לחופש הצבעה בהצעת החוק הזאת. תקשיבו לצו המצפון שלכם ותצביעו, כי אכפת לכם מהדור הצעיר, אכפת לכם מהחברה הישראלית, ובעיקר כי אכפת לכם ממעמדה של היהדות. בואו נתקן את השבר הביורוקרטי הזה. אין מקום לחוק פלילי. בואו נסיר את הכתם הזה, יש לנו את הכוח, את האפשרות, רגע לפני שהממשלה הזאת מתפרקת. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. ישיב השר איוב קרא.

אבל רשום שהשר דרעי היה אמור להשיב לי. רשום שהשר דרעי היה אמור להשיב לי. אחרי הדברים של השר קרא אנחנו הולכים להצבעה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת עליזה לביא, התבקשתי על ידי שר הפנים להשיב על תיקון פקודת הנישואין (ביטול סעיף 7), שכמובן הוא נושא מאוד רגיש, מאוד מיוחד. הצעת החוק מבקשת לשנות את המצב הקיים, לבטל את סעיף 7 לפקודת הנישואין והגירושין,

כי לא תוטל אחריות פלילית על מי שאינו דואג לרישום נישואיו או גירושיו, או שמישהו סידר גירושין או נישואין לאחר. בניגוד לדברי המציעה, הסדרת הנישואין והגירושין, לרבות אכיפה של נושא זה, משקפת משקל כבד של האינטרס הציבורי של מדינה הנדרשת להסדיר את אופן רישום הנישואין והגירושין של אזרחיה. הסרת האחריות הפלילית ממי שלא דאג לרשום נישואין וגירושין, שלו או שסידר לאחר, תוביל להתרבות עריכת נישואין וגירושין שאינם רשומים כדין, ובסופו של דבר תחום זה יהיה פרוץ לחלוטין. בג"ץ 47/82 כבר הכיר בחשיבות הרישום בצורה רשמית ומסודרת: 47/82, קרן התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' שר הדתות בזמנו. למען הסדר הטוב יצוין, אדוני היושב-ראש, כי כיום אכיפת סעיף 7 ביחס לנישואי יהודים מתבצעת רק במקום שבו הנישואין הינם מוכרים, הם לא מוכרים לו, כתקפים על ידי הרבנות הראשית לישראל, היינו, נישואין אורתודוקסיים. ולכן הטענה המופיעה בדברי ההסבר כאילו בשל הסעיף האמור מדובר בפגיעה בחופש דת, הרי שאין לה כל ביסוס במציאות כיום. גם מידתיות הסנקציה הנוהגת בסעיף 7,

שהיא משקפת את עמדת המחוקק וההלכה ביחס להסדרת רישום הנישואין, בשל ההשלכות כבדות המשקל של תוקף הנישואין וכן האינטרס הציבורי בהסדרת הנישואין לפי המשפט הנוהג במדינה, הנהוג, צריך להיות. היועץ המשפטי לממשלה נדרש לסוגיה זו, ועמד על חומרת היעדר רישום, וכבר כתב בהנחיה מס' 6.4500, בין היתר, כך: "כי בהתרת מעשים של קידושין או גירושים פרטיים, עלולים אנו לסכל לא רק פיקוח, וסדר, בתחום זה, אלא להביא לתקלות רבות וחמורות באחד הענפים הרגישים והמסובכים ביותר שבמערכת המשפטית. בני זוג שנישאו לפי 'דין תורה', מחוץ למערכת המשפטית הרבנית המוסמכת, יבואו כעבור זמן להתדיין בפני בית הדין הרבני המוסמך, ויתברר להם כי מסיבה כלשהי תוקף נישואיהם מוטל בספק, או שעצם קיומו של טקס הנישואין 'הפרטי' פגם את זכויותיהם הממוניות או האחרות". לכן, חברי הכנסת, אין פה אפילו גרם אחד של פגיעה בחופש הדת, וככל שמבוצעת אכיפה, היא רק במקום שבו הנישואים מוכרים כתקפים על ידי הרבנות. בנוסף, כל מה שקיים בחוק וצריך שיישאר, זה המשך הסדרת הנושא ומניעת בעיות משפטיות והלכתיות בלבד. אני מנצל את העמידה שלי כאן היום, אדוני היושב-ראש, ואת הזמן שנותר לי, כדי להודיע שאתמול חתמנו על צו המסמכים במשרד התקשורת. פעם ראשונה שאנחנו עושים רפורמה בהכנסת ציוד קשר לתוך מדינת ישראל, משהו שלא היה. מעולם, בעצם, לא היה הדבר הזה. יש לנו היום אפשרות, במקום לחכות שבועות וחודשים כדי לקבל אישורים ממשרד התקשורת, יש היום הנחיות להיכנס פשוט מרחוק, לבקש לייבא מוצרים שונים של תקשורת. זה יכול להיות רחפן, מחשב, פלאפון, כל דבר שהיה צריך לחכות בשבילו לאישורים במשרד התקשורת וביורוקרטיה וכו'. בעצם היום כל דבר שקשור לתקשורת, יש במשרד התקשורת רשימות של מוצרים,

רבותיי בצד שמאל, אתם נגד התקשורת? שר התקשורת מבקש איזו בשורה תקשורתית, בואו נשמע על מכשירי תקשורת שהוא מביא. אדוני היושב-ראש, פעם היה לחץ אדיר כאשר רצו לייבא ציוד כזה או אחר מחו"ל, ולפעמים נדרשו אפילו חודשים, וגם אפילו שנים, כדי לקבל את האישור. היום, חוץ מפריטים שהם מינוריים מבחינת האחוזים, שקשורים בצורה זו אחרת לרגישות ביטחונית, כמעט כל ציוד הקשר והתקשורת של השוק הישראלי, בעצם, נתפס היום שניתן, בעקבות הרפורמה הזאת, לייבא אותו. לשכת המסחר אפילו הזמינה אותי, זו מהפכה גדולה מאוד, וציינה כמה שזה היה חשוב לה, וחשוב לשוק, כדי להביא ליותר תחרות, כדי להביא ליותר הוזלת מחירים. זה לא רפורמה רק בשביל לומר. פשוט בתקופה הקצרה שאני נמצא במשרד התקשורת היה מצב מאוד בעייתי: כמה תלונות היו, חדשות לבקרים, ואנשים, הייתה להם בעיה לקבל תשובות. והיום, פשוט מאוד, נכנסים למחשב ובעצם מזמינים. מקבלים היתרים דרך המחשב. אני חוזר לחברת הכנסת עליזה לביא. אנחנו, כמובן, כממשלה מתנגדים להצעת

אני קורא להצביע נגד הצעת החוק. האם חברת הכנסת לביא רוצה לעלות שוב? יש לה זכות לעוד שלוש דקות. מביך ומביש לקבל כזאת תשובה עלובה. אני מבינה שהימים אחרונים, והממשלה גוססת, ואתם על כרעי תרנגולת, אבל השר דרעי היה אמור להשיב. אני מצטערת, השר איוב קרא, ששוב משתמשים בך. אף אחד כאן לא מוכן לבוא ולענות, ממשלה גוססת. אני רוצה לבקש מכם שתצביעו על פי צו מצפונכם. הרי אתם יודעים, ויושבים פה חברים, שאם לא בכורח המציאות היו סוחבים אתכם בגרון להצביע נגד הצעת החוק החשובה הזאת, הרי יושבים פה,

אנשים שחתומים על ההצעה, וגם על ההצעות הקודמות, לבוא ולבטל את הכתם הזה.

הרב אלי בן-דהן, ענית לי כאן על הפודיום: אנחנו לא נשתמש בחוק הזה, אנחנו לא נשתמש,

בפעם קודמת, כשאמרת לי: מי מוציא רב באמצע הלילה? אין למשטרה מה לעשות? זאת מדינת חוק. תתביישו לכם. חוק עלוב. חוק שמביא כתם.

במו ידיכם, הורסים את מעמד הרבנות ואת היהדות. ואחרי זה אל תלכו ותבכו. אדוני יושב-ראש הקואליציה, תן חופש הצבעה.

בצד הזה, אנשים שלא רוצים להצביע נגד החוק. תשחרר את האנשים שלך. תעשה צדק עם עצמך ועם החברים שלך. ואם אתם מצביעים נגד, תתביישו לכם. אל תעשו אחרי זה כנסים וכנסות. זה הרגע האחרון לפני שהכנסת העלובה הזו, בגללכם, עתידה להתפזר. ואני אומרת לכם: לפני שאנחנו מפזרים את הכנסת הזו ואת הממשלה העלובה הזאת, תצביעו בעד החוק. תודה רבה. אנחנו ניגשים להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין, של חברת הכנסת עליזה לביא. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (ביטול סעיף 7),

51 בעד, 57 נגד, בתוספת שרן השכל זה 58 נגד. ההצעה הוסרה מסדר-היום.

נספחות.] אנחנו עוברים להצעה אחרת, הבאה: הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית מצומצמת ביום המנוחה השבועי, של חברת הכנסת יעל גרמן וחברים נוספים. זכות הדיבור לחברת הכנסת גרמן. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי, שרים נכבדים, אני חושבת שכולם יודעים שלמעלה מ-76% מהציבור בישראל תומך בתחבורה ציבורית מצומצמת בשבת. איך זה שגם בציונות הדתית, גם בליכוד, גם בכולנו, בכל מפלגות האופוזיציה, יש רוב ברור להפעלה מצומצמת של תחבורה ציבורית בשבת? זה ברור איך זה, כי הציבור מבין שמדובר בהצעה חברתית. אין לה ולא כלום עם התרסה כלפי הדת. זאת לא הצעת חוק של בנגד, כפי שמאיר שלו אומר. זאת הצעת חוק של בעד. זו הצעת חוק שמדברת על חופש התנועה. היא מדברת על בעד סגירת פערים: סגירת פערים בין אלו שיכולים להרשות לעצמם להגיע לכל מקום בשישי-שבת, גם לים, גם לפארקים, גם לחברים וגם לקרובים, לבין אלה שלא יכולים להגיע, אם מפני שהם צעירים ואין להם רישיון נהיגה, אם מפני שהם קשישים ואין להם רישיון נהיגה, ואם מפני שפשוט אינם יכולים להרשות לעצמם לרכוש רכב, והם נעים במהלך השבוע בתחבורה ציבורית. אבל ביום המנוחה, כשהם רוצים לבלות עם שאר עם ישראל בפארקים,

במקומות הבילוי, הם נאלצים להישאר ספונים בבתיהם, כי אין תחבורה ציבורית בשבת. היית מציעה את זה, אני רוצה לומר לך משהו, חברי גפני. זאת לא הצעה נגד הדת, זאת הצעה חברתית. שאלתי אם היית מציעה את זה, אני רוצה לומר גם לך וגם לכולם: ההצעה הזו היא בהחלט בעד. אבל יש בה, בתוך ההצעה הזו, משהו שהוא נגד. אנחנו נגד הצביעות. גם אנחנו נגד הצביעות. גם אנחנו נגד הצביעות.

מה ייגרע מכבודה של השבת אם בנוסף לכל המכוניות שנעות בכבישים תנוע גם איזושהי תחבורה ציבורית, ואתם יודעים מה? אנחנו לא מדברים על אוטובוסים. ואתה יודע מה, גפני? אנחנו מוותרים גם על מיניבוסים. ינועו מוניות שירות,

למה לא הצעת את זה? הייתם בממשלה. שבמחיר שווה לכל נפש יוכלו לקחת את הקשישים והצעירים ואלה שאין להם רכבים פרטיים, יוכלו לקחת אותם ממקום למקום ולסגור את הפער המשווע בין אלה שאין להם ולא יכולים להרשות לעצמם, לאלה שיש להם רכבים פרטיים. הרי במה תיגרע השבת? על מה מדברים? על סטטוס קוו? אני רוצה להזכיר לכם שהסטטוס קוו, למעשה, אותו מסמך שבן-גוריון חתם ונתן לאגודת ישראל דיבר, היית שרה בממשלה ולא הבאת. הוא דיבר, רק על דבר אחד בעניין השבת: הוא בא ואמר שייכתב שהשבת היא יום המנוחה החוקי של מדינת ישראל. הסטטוס קוו לא דיבר על תחבורה ציבורית.

הוא גם לא דיבר על מה יהיה פתוח ומה יהיה סגור, רק על כך שהשבת תהיה יום מנוחה רשמי וחוקי. ואכן, השבת היא יום המנוחה הרשמי והחוקי. אבל דווקא מפני שהיא יום המנוחה הרשמי והחוקי, דווקא בגלל זה, צריך תחבורה ציבורית, כדי שכל עם ישראל, כדי שכל הציבור, יוכל ליהנות מהשבת כרצונו. יש מי שרוצה להישאר בביתו, יישאר בביתו, יש מי שרוצה לטייל, יוכל לצאת לטייל, ויש מי שרוצה רק לנסוע ממקום אחד לשני. אז תחבורה ציבורית מצומצמת, שכל רשות תקבע בתחומה, בצורה דמוקרטית, אם היא תהיה או לא תהיה, במה היא תפגע? במי היא תפגע? אנחנו מדברים על כך שהמסלול של התחבורה הציבורית לא יעבור באותן שכונות חרדיות. גם לא באותן שכונות דתיות. הוא גם לא יעבור ליד בתי כנסת מרכזיים, כדי לא לפגוע באמת ברגשות המתפללים. הוא כן יעבור במסלול מרכזי, שכל אדם שחפץ לעבור ממקום למקום, ואין לו רכב פרטי, יוכל להגיע אליו בחמש דקות, בעשר דקות, ימתין, וידע שבתוך חצי שעה, אולי אפילו שעה, תעבור מונית שירות שתוכל לקחת אותו במחיר שווה לכל נפש ולהביא אותו למקום חפצו. מה יקרה, גפני? מה יקרה אם אנחנו ניתן לאותם אנשים? וכפי שאמרתי לך, זהו רצון הציבור. עמד כאן שר התחבורה. אדוני שר התחבורה, עמדת כאן, הרי אני הצעתי את ההצעה הזאת בפברואר 2018, לפני תשעה חודשים, ובתשובתך באת ואמרת משהו שעורר תקווה בלב כולנו. אמרת שאתה נמצא כרגע, המשרד שלך נמצא כרגע בשלב של הכנת רפורמה בנושא מוניות השירות, ואף אמרת שהרפורמה הזו תפתור את הבעיה.

רק לפני חודש, ואפילו נדמה לי שזה היה החודש, בתשובה לשאילתה, נדמה לי של חבר הכנסת אורי מקלב, אם אני לא טועה, עמדת ובבת אחת ביטלת את כל התקוות שתלינו ברפורמה הזו. כי מה אמרת? שברפורמה הזו "לא נגענו בשבת. ואיך זה התאפשר?", אתה שואל ואתה עונה: "מה ששינינו זה רק באמצע השבוע, באמצע השבוע שילבנו את מוניות השירות ברב-קו"; "בכוונה לא נגענו בסוף השבוע",

"שמרנו על הסטטוס קוו. זה לא מסובסד בסוף השבוע. זה לא תחבורה ציבורית במובן הזה"; "לא שינינו את החוק בהיבט של סוף השבוע, ולכן יכולנו לעשות זאת". זאת אומרת, שמה שכולנו קיווינו שאכן יביא פתרון, אותה רפורמה מבורכת של מוניות השירות לא נוגעת לגבי סוף השבוע. אז היום אני עומדת, אחרי תשעה חודשים ואחרי ששמענו והבנו שהרפורמה לא תביא מזור, לא תפתור את הבעיה, ואני מבקשת גם ממך, אדוני שר התחבורה: תצביע בעד האפשרות שהמצביעים שלך מבקשים ממך, כן, מצביעי הליכוד, ממש כמו מצביעי המחנה הציוני, יש עתיד ומרצ, ממש כמו מצביעי כולנו ואפילו הבית היהודי. הם כולם פנו אליך, אני יודעת ואתה יודע שהם פנו אליך, והם מבקשים: תן לנו אפשרות לעבור בתחבורה ציבורית בשבת, תחבורה מצומצמת שלא מפריעה, אבל תאפשר לנו לנוע ממקום למקום. אז זו ההזדמנות שלך, אדוני שר התחבורה, לבוא ולומר: זה לא עניין של דת ומדינה, זה עניין חברתי, זה עניין של צדק חברתי. בוא תצטרף אלינו להצעה, ותעשה צדק חברתי.

תסכים לתחבורה ציבורית מצומצמת בדמות מוניות שירות בשבת. תודה רבה לחברת הכנסת יעל גרמן. ישיב שר התחבורה ישראל כץ. השבת תנצח בסוף.

זה השבת,

לזה אתם מתכוונים. זה לא נגד השבת.

אם לא היה, בממשלה, למה לא עשיתם את

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, באשר להצעת החוק של חברת הכנסת גרמן שהוגשה, הפעלת התחבורה בשבת, קודם כול אני אקריא נוסח תשובה מקוצר,

אדוני היושב-ראש, נרחיב, כי נגעו כאן והשמיעו כאן דברים ביחס לעבר. התחבורה הציבורית בשבת הינה סוגיה העולה מעת לעת, יוזמות חקיקה של חברי כנסת אשר מטרתן היא להרחיב הפעלת התחבורה הציבורית בשבת ובכך להביא לשינוי הסטטוס קוו הקיים כיום במדינת ישראל. במובן הרשמי, הצעת החוק הזאת לא עולה בקנה אחד עם סעיף החוק, 71(7א) לפקודת התעבורה, המסמיך את שר התחבורה להתקין תקנות בעניין איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה וקו שירות,

לעניין זה יתחשב שר התחבורה, "ככל שניתן, במסורת ישראל".

נקבע גם כן בחוק, בתקנה 386א לתקנות התעבורה, התשכ"א 1961, אגב, לא הליכוד היה בשלטון, כי "הרשות לא תיתן רישיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בשבת, אלא בקו שירות" המשרת נוסעים לבית חולים, ליישוב ספר, ליישובים שתושביהם אינם יהודים, או שהקו חיוני מבחינת ביטחון הציבור או מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית. יובהר כי מדיניות הממשלה היא לא להפר את הסטטוס קוו הקיים כיום גם בחוק. הממשלה, אגב, טרם דנה בהצעת החוק לגופה, והדיון בהצעת חוק זו נדחה בשבועיים. ועדיין, בהתאם לדברים שאמרתי, מוצע להתנגד להצעת החוק. מעבר, חברת הכנסת גרמן, ציטטת מה שאמרתי לפני חצי שנה ומה שאני אומר עכשיו, אצלי, יש לי מנהג מאוד משעמם: אני אומר בכל מקום אותו דבר. גם כשאני בשלטון, גם כשהייתי באופוזיציה, גם כשאני בכנסת, גם כשאני נפגש עם חרדים וגם כשאני נפגש עם חילונים, אני אומר את הדברים בדיוק כמות שהם. אלא שהמחנה הגדול שאת משתייכת אליו, נקרא לו מחנה האופוזיציה, למרות שקיבלתם תגבור עכשיו מימין לתוך האופוזיציה, לא נוהג בדרך הזאת. אני רוצה להביא כאן שתי דוגמאות לכפל לשון והעמדת פנים, האחת מזמן רחוק, אבל זה מעיד על הכיוון, והדבר השני ממש מהתקופה האחרונה. מאחר שהנושא הזה עולה מעת לעת, הלכתי לחקור ולבדוק מאיפה נוצר הסטטוס קוו במובן הפורמלי שלו, ברור שבן-גוריון אמר: צריך לשמור, והנחה וכו'. התברר שהסעיף הזה שהקראתי, שהוא בעצם הסעיף שמגן על הסטטוס קוו יותר מכל דבר אחר, שמחייב כל שר תחבורה, גם אם את תהיי שרת התחבורה תצטרכי לשקול שיקולים לפי מסורת ישראל, כלומר, יש כאן הנחיה, מתי נולד הסעיף הזה, אדוני היושב-ראש? הלכתי לבדוק. נועצתי במומחים שליוו את הדברים, חלק נמצא בארכיוני הכנסת. התברר שב-1990, כאשר מי שכיהן כראש הממשלה דאז לא, נדמה לי שבממשלת הרוטציה בין שמעון פרס ובין יצחק שמיר. בקיצור, בתרגיל המסריח, כפי שכינה אותו יצחק רבין, בתרגיל המסריח, שמעון פרס, שמאוד רצה לא לקיים את הרוטציה עם יצחק שמיר, רקח מהלך להעביר את החרדים לצידו מהמחנה הטבעי שהם היו בו. ואז הוא הלך והתחייב להם. והדברים מעוגנים במסמכים,

חברי כנסת,

אני לא יודע אם הם כיהנו כח"כים או לא, שמכירים את הדברים, בעיקר מהמפלגות החרדיות.

חברת הכנסת גרמן, על מה התחייב שמעון פרס במסמך כתוב? הרי יש סטטוס קוו. למשל, בחיפה אפשר לנסוע, בערים מעורבות, במקומות, בכל מיני מקומות. שמעון פרס התחייב לבטל את הסטטוס קוו ולאסור באופן מוחלט כל נסיעה בשבת. זה כתוב. הוא הניח להם את המסמך. אם מישהו מהח"כים החרדים רוצה לקום ולאשר, יכולים גם. הוא התחייב הרבה מעבר לסטטוס קוו. למה? מבחינתו, היה חשוב לו להיות ראש הממשלה, היה חשוב שהליכוד לא יהיה, אולי הוא רצה לקדם רעיונות ואולי דברים אחרים. הוא היה מוכן למכור את כל הסטטוס קוו באופן מוחלט.

אנחנו עכשיו ניתלה רק באילנות גדולים? הוא גם היה נשיא המדינה, יהי זכרו ברוך, תרם למדינה. אני קופץ הרבה יותר קדימה, וזה קשור למה שהזכרת לגבי מוניות השירות. אכן, אני ציינתי כאן לפני חצי שנה, במענה על הצעת החוק, שאני מצאתי את הדרך הנכונה איך לא לפגוע בסטטוס קוו, וכן לאפשר, במסגרת הכללים הקיימים, להרבה אנשים למצוא פתרון גם בימי המנוחה: במוניות השירות, אותה רפורמה שיזמנו, שהיא כבר בשלבי מכרז, המכרז על גוש דן כבר יצא, והיא תמוכרז בכל הארץ, והיא תכניס למערכת אלפי מוניות שירות, בקווים מתוכננים וכו'. באמצע השבוע, כשיש גם תחבורה ציבורית, היא תהיה חלק מהרב-קו, כלומר, אדם יוכל לעלות, לנסוע ברכבת, ברכבת הקלה איפה שהיא קיימת, באוטובוס, ולעבור למונית השירות או להתחיל בנסיעה במונית השירות בלי תוספת תשלום, וזה יהיה חלק ממערך התחבורה הציבורית. לגבי השבת,

כדי ליצור הסכמה לאומית רחבה והסכמה בכנסת, ואני שמח שהיא נוצרה, לא נגענו בחוק הקיים. מונית שירות שהיא לא מסובסדת מותר לה לעבוד, במחיר מפוקח, בכל מקום שהיא רוצה. אין חובה, אבל מותר לה. ואני חייב לומר שחברי הכנסת החרדים הבינו שאם זה לא דבר שעל פי חוק מחויב בעבודה בשבת, זה לא דבר שהם היו, הם היו אגב שמחים שזה לא יקרה, אבל זה במישור החינוכי. עם זאת, כל חברי הכנסת האחרים גם תמכו. בוועדת הכלכלה, החוק הזה עבר פה אחד, דבר מאוד מבורך. נכון, הצלחנו, באופן יצירתי ונכון ואחראי, לייצר פתרון משמעותי מאוד, בלי לפגוע בציבורים ובערכים אחרים. אנחנו גם מדינה יהודית, ודמוקרטית.

היא דבר שמישהו צריך לנסות לרמוס אותו בכוונה. אני מבין, יש אנשים שרוצים חירות הפרט, לקבל החלטות,

שלא יתערבו, אבל אין אידיאולוגיה במדינת ישראל לרמוס את השבת בכוונה. השבת היא ערך שהעם היהודי העניק לכל העולם. מלבד היותו ערך דתי, הוא גם עיקרון סוציאלי שכל העולם אימץ אותו. אם במדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית דמוקרטית, אנחנו אומרים שההמנון חשוב, הדגל חשוב, השפה חשובה, בלי לפגוע בזכויות של אחרים, ודאי שהשבת חשובה בלי לפגוע בחופש הפרט. ואכן, זה הדבר שנוצר. וכאן אני מגיע לדוגמה השנייה. דוגמה שקרתה ב-28 באוקטובר, יומיים לפני הבחירות לרשויות המקומיות, הפלא ופלא. אני תיארתי מה זו רפורמת מוניות השירות במסגרת הסטטוס קוו, ואני אתן לכם עכשיו כאן ציטוט מתוך אתר הפייסבוק ומתוך הפרסומים, של מי? לא פחות מראש עיריית תל אביב רון חולדאי. מה הוא אמר יומיים לפני הבחירות, כשהוא הותקף על ידי היריבים שלו, המתחרים שלו, בתוך תל אביב? הוא העלה סרטון על מוניות השירות, על הרפורמה. וכה אמר רון חולדאי,

24 מוניות שירות, לא פחות, יפעלו בעירנו, בתל אביב, ומערים אחרות לתוך העיר, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. זו מהפכה של ממש. כמו שאתם יודעים, אנחנו מכבדים את השבת ואת אורחות החיים של שומרי המצוות בעירנו, אבל היעדר תחבורה ציבורית בשבת הוא עוול חברתי גדול כלפי אוכלוסייה נרחבת, שמקיימת אורח חיים שונה. כבוד השר, הזמן הגיע לסיום. צריך לסיים. תם הזמן לשר.

וכאן מגיע משפט המפתח. חברת הכנסת גרמן, אני מניח שאת חולקת דעות דומות עם רון חולדאי בעניינים האלה. הוא אומר, רון חולדאי: יישר כוח לשר התחבורה שאישר את קווי השירות החדשים, שתרומתם לאיכות החיים עצומה. עבדנו שש שנים יחד על התוכנית הזאת, טוב, לא חייבים לדייק לפני בחירות עירוניות, וכעת היא יוצאת לדרך. למה לא שמעתם על זה עד כה? אומר חולדאי: אתם כבר מכירים אותי, אותו, אני עושה ואז מספר. זוהי מהפכה של ממש. עוד פעם הוא הוסיף: יישר כוח לשר התחבורה שאישר תוכנית להרחבה משמעותית של רשת קווי השירות, שתביא למהפכה בתחבורה הפנים עירונית, ובעיקר בשבתות וחגים, זה לא נכון, אבל הוא אמר.

אני בטוח שהתחבורה בשבת, אתה מתבקש להתרחק מהבמה.

תשפר את הנגישות בתוך העיר תל אביב,

אני הודעתי לו שהוא צריך לסיים.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, סיפרתי מה אומר החוק. אם הממשלה רוצה להמשיך, היא יכולה לשלוח שר אחר.

פשוט מאוד, האופוזיציה דורשת, בצדק, שתהיה הצבעה, אלא אם כן השר הנוסף ירצה לדבר, תהיה הצבעה.

לפני ההצבעה. הונחיתי על ידי יו"ר הקואליציה, לא.

אני מבקש. אתם רוצים לשלוח שר או שאתם רוצים, מה? אתם רוצים לשלוח שר נוסף?

אדוני היושב-ראש, אני יודע, יש עשר דקות, אז זהו.

שב. קודם כול אני אסיים במשפט אחד. אדוני היושב-ראש, על מה הוויכוח? אני אסיים במשפט אחד.

עשר דקות. אני יודע. אני יודע, לא שמעתי על הכלל הזה.

עשר דקות והוא צריך לרדת.

אני יודע שלא נעים לשמוע,

זה היה מזמן, אבל דיבר רון חולדאי, איש המחנה שלכם, פשוט תרד,

כשהוא מספר לחברת הכנסת גרמן כמה הרפורמה

לסיכום דבריי, אני מבקש להצביע נגד הצעת החוק, שהיא גם נוגדת את החוק והיא גם לוקה בהתעלמות מהמציאות ואפילו בצביעות,

למה לא הבאתם את החוקים האלה כשהייתם בממשלה? למה לא הבאתם? לא הבאתם. מה אתה מספר סיפורים? עכשיו אתם נזכרים בזה? צבועים. נמאסתם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתה היית שר האוצר.

אני מתכבד להשיב להצעה שהועלתה כאן, הנושא הקודם תם,

בנוגע לצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת נושא רצח נשים. לתפיסת עולמי,

ואני בטוח שהיא של כולנו כאן, אלימות נגד נשים היא תופעה חמורה וקשה, ויש לנקוט את כל האמצעים האפשריים כדי להילחם בה. ומי שעוקב אחר הפעילות של משרד ביטחון הפנים והמשטרה יודע כמה חשיבות אני ואנחנו מייחסים למלחמה בתופעת האלימות במשפחה והאלימות כנגד נשים. כיושב-ראש ועדת השרים למאבק באלימות העברנו בעיצומה של שנת תקציב, לפני כשנה וחמישה חודשים, החלטת ממשלה שמאמצת את התוכנית שעליה המליצה הוועדה הבין-משרדית לטיפול באלימות במשפחה, בהובלת מנכ"ל משרד הרווחה. התוכנית הזאת הפכה למעשה למדיניות הרשמית של ממשלת ישראל, צעד חשוב ביותר ליישום ולמימוש מרכיבי התוכנית. התוכנית מונה צעדים רבים שיש לבצע במסגרת המאבק באלימות במשפחה וברצח נשים. מי שבאמת רוצה לתרום למניעת האלימות לא זקוק לוועדת חקירה, אלא למעקב של הכנסת אחרי יישום התוכנית על ידי משרדי הממשלה השונים. זה מה שבאמת חשוב, ולא הקמה של עוד ועדת חקירה פרלמנטרית, שרק יצעקו בה ויתווכחו, ולא יתרמו בכך לביצוע ההחלטות של הממשלה. כידוע, המשרד לביטחון הפנים והמשטרה הם הגופים המבצעים, הם לא הגופים המתקצבים, והיכולת שלנו ליישם את התוכנית נשענת,

על תקציב שמוקצה לטובת העניין על ידי משרד האוצר. חלק ממרכיבי התוכנית מיושמים כבר היום באמצעות הפניות תקציבים והסטות תקנים קיימים לטובת העניין, אבל ברור שחלק הארי של התוכנית מחייב תקצוב תוספתי של משרד האוצר. אני יכול לציין שכבר בשנה האחרונה, או בשנה וחצי, צירפנו לשורות משטרת ישראל עובדות סוציאליות רבות, ובהן עובדות סוציאליות דוברות ערבית, שמוצבות בתחנות המשטרה, מקודמת ההקמה של 16 מחלקי משפחה חדשים בתחנות המשטרה ברחבי הארץ, בתקציב משרדי ובהשקעה משמעותית, משרד הרווחה משדרג מקלטים שמופעלים על ידו, ומרחיב את הפריסה של מרכזים לטיפול באלימות במשפחה לרשויות מקומיות נוספות, ואנחנו, יחד עם משרד המשפטים, מקדמים יוזמות חקיקה שנועדו לשפר את המאבק באלימות במשפחה ואת היכולת להגן על נשים, למשל, תיקוני חקיקה שיאפשרו פיקוח טכנולוגי על גברים אלימים שהפרו צווי הרחקה וצווי ההגנה. לאחרונה קידמנו חוק שבעצם מחייב את הסגלים הרפואיים להעביר מידע לגורמי רווחה ומשטרה, מה שיסייע להם לקדם הגנה על נשים מאוימות, ועוד ועוד פעולות רבות שאנחנו מקדמים כדי לסייע להגן על נשים מאוימות ולהפחית אירועים של אלימות בתוך המשפחה. לכן, לסיום, אני מבקש מכם, חברות וחברי הכנסת, מי שבאמת אכפת לו ורוצה לסייע למאמצים הממשלתיים בנושא, שיסייע לקדם את הצעות החוק שאני ציינתי, ועוד אחרות שמקודמות, ולא יצביע בעד הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית נוספת, שאין בה שום צורך.

הפתרונות מוכרים, הפתרונות נמצאים על שולחן הכנסת, ואני מציע לראשי הוועדות בכנסת ולחברי הכנסת לפעול בתחומי אחריותם כדי להאיץ את היישום, ולא לבזבז זמן על ועדות מיותרות,

שלא יסייעו למאבק החשוב הזה.

לכן אני מציע לדחות את ההצעה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית. תודה רבה. תודה רבה לשר גלעד ארדן. אנחנו ניגשים עכשיו לארבע הצבעות בזו אחר זו. ההצבעה הראשונה היא על הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת נושא רצח נשים, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אני מצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לא נתקבלה. 56 בעד, 59 נגד, ההצעה הוסרה. האם המכשיר של חברת הכנסת לביא עבד עכשיו? חברת הכנסת לביא, המכשיר שלך עבד עכשיו? אנחנו עוברים להצבעה הבאה: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בעקבות היקף רצח הנשים של חברת הכנסת יעל כהן-פארן. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לא נתקבלה. 56 בעד, 59 נגד, בתוספת חברת הכנסת שרן השכל. ההצעה הוסרה.

אנחנו עוברים להצבעה השלישית: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בעקבות היקף רצח הנשים של חברת הכנסת מיכל רוזין. מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לא נתקבלה.

בושה, בושה. 56 בעד, 59 נגד, בצירוף חברת הכנסת שרן השכל. ההצעה הוסרה מסדר-היום. ועכשיו ההצבעה האחרונה,

54 בעד, 59 נגד, בצירוף חברת הכנסת שרן השכל. ההצעה, כל ההצעות הוסרו מסדר-היום. אנחנו עוברים להצעות סדר-היום רגילות. הצעה לסדר-היום בנושא: דוח משרד העבודה על התנהגות קשה כלפי ילדים שהוצאו מבתיהם לפנימיות,

של חבר הכנסת יעקב מרגי. בבקשה. חבר הכנסת מרגי, עם ישראל מחכה לדבריך. סליחה, זה לא רגילה.

נכון? דחופה, דחופה. יש מזכיר.

שלוש דקות לרשותך. מה זה, אתם לא שומעים? תכף יהיה פה שקט, ישמעו. או, עכשיו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, במדינת ישראל בשנת 2018, 70 שנה למדינה, מעטים המקרים שילד יוצא מביתו החם, התומך, ללמוד בפנימייה. ישנם עדיין מקרים של פנימיות בגלל איכויות, בגלל מקצועות נדירים, מסגרות. אבל ילדים שיוצאים לפנימיות, ובמיוחד פנימיות של משרד העבודה והרווחה, אנחנו מבינים לבד שהמצב בבית שלהם לא הכי אופטימלי ומיטבי בעבור הילד. וכשילד כזה יוצא לפנימייה של משרד העבודה והרווחה, אנחנו מצפים שלפחות בפנימייה הוא יקבל את הדלתא שחסרה לו למצב האופטימלי, שהוא היה אמור לקבל בבית.

דוח של משרד העבודה והרווחה

שדווקא אותם ילדים שהעורף המשפחתי שלהם חלש, צריך חיזוק, לא קיבלו בבית מה שצריך, דווקא אותם ילדים, במוסדות שהיו אמורים להגן עליהם ולתת להם את התמיכה, דווקא במוסדות האלה הילדים האלה נחשפים לאלימות, אלימות פיזית, אלימות מילולית, ותתפלאו לשמוע, לא מקרב בני הנוער, גם כזו יש, לא מקרב חבריהם לספסל הלימודים, אלא דווקא מאותם מדריכים שהיו צריכים להיות להם המדריכים לחיים, המדריכים שמפיחים בהם תקווה, המדריכים שדוחפים אותם קדימה, אל האופק הוורוד יותר ממה שהם חוו עד היום בילדותם. הדוח כשלעצמו הוא חמור מאוד, דוח שמחייב אותנו

מחייב אותנו גם כן לשאוף ולדחוף לרפורמה לשינוי משמעותי בכל מה שקשור בפנימיות של משרד העבודה והרווחה. אני אומר לכם, רבותיי, אני לא מופתע. אני לא מופתע, כי אפשר לומר, שחלק מהמוסדות, בלי הכללה, זו החצר האחורית של הפנימיות החינוכיות, זו החצר האחורית של משרד העבודה והרווחה.

אדוני היושב-ראש, ואני קורא לחברי הבית, וגם לשר, ואני מודה לו על הדוח שהופק באמצעות משרד הרווחה. זו ההזדמנות, מהדוח הזה, לעשות שינוי משמעותי בכל מה שקשור בפנימיות של משרד העבודה והרווחה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יעקב מרגי. אין תשובת שר, אז אנחנו מאפשרים הבעת דעה ליושב-ראש ועדת הרווחה אלי אלאלוף. אחריו, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר אישי יקר שלי, יעקב מרגי, שהציע הצעה לדיון, אני חייב להגיד לך,

אם מותר לי, על בסיס ההערכה, אני מקווה ההדדית, כלפיך באופן אישי: המצב בפנימיות בכלל, של החינוך ושל הרווחה, הוא לא טוב. לחשוב שיש מקום יותר טוב מהשני, נקודתית אתה יכול למצוא את זה, אבל המערכת הזו של הפנימיות היא בזבזנית, היא לא מתואמת. מנהלי פנימיות רצים בכל שנה לחפש תלמידים כדי לכסות את התקציב הנדרש מהם. לכן הבעיה הזאת היא לא הבעיה של המשרד הזה. אני, במקרה לא ידעתי שתעלה את ההצעה,היום בשעה 19:00 שני המנכ"לים יושבים אצלי בנדון. מפני שבאמת חייבים לעשות סדר באנדרלמוסיה הקיימת שנים רבות, בכספים רבים, ומי שסובל זה הילד. אנחנו יודעים שאין יותר טוב לילד מאשר בבית, גם הבעייתי,

יותר מאשר בפנימייה. אבל מגיעים לפנימייה ושם לא מוצאים את התשובות ההולמות, ואז אנחנו רואים ילדים שסובלים שנים, ארבע, שש שנים, תלוי איזו מערכת. לכן אני מציע, ברשותך, אני אשמח שזה יהיה בוועדה משותפת, אבל היום אנחנו מתחילים בשעה 19:00. שני המנכ"לים בנדון, נטפל בזה. אדוני מציע להעביר לאיזו ועדה?

ועדת העבודה והרווחה. ועדת העבודה והרווחה.

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, דקה, הבעת עמדה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כמו שהציג את זה חבר הכנסת מרגי, אנחנו הרי מוציאים ילדים מהבית הלא-מתפקד שלהם מתוך כוונה לשמש כמבוגר האחראי ולספק לאותם ילדים את כל הצרכים שלהם. אנחנו מגלים שלא רק שיש מחסור בכוח אדם, הילדים האלו לא מעט פעמים עוברים חוויות, בלשון המעטה, מאוד מאוד לא נעימות. בחלק מהמקרים מדובר גם על פגיעה פיזית, אלימות ממש. אני חושבת שכל הנושא של הפנימיות צריך לעבור גם מחשבה מחודשת בכך שאנחנו מסתכלים על ההפרדה הדיכוטומית בין הפנימיות של משרד הרווחה לפנימיות של משרד החינוך. אנחנו יודעים כמעט בוודאות שהילדים שמאכלסים היום את הפנימיות של משרד החינוך, גם הם ילדי רווחה, ולכן אני חושבת שהגיע הזמן לעשות איזשהו איחוד שורות ולהבין מהם הצרכים של התלמידים האלה, איך מספקים אותם ואיך מתקצבים את זה, כי זה פועל יוצא של תקצוב.

תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. היות שאין תשובת שר, אנחנו ניגשים מייד להצבעה. ההצעה היא להעביר לוועדת העבודה והרווחה. מי בעד? מי נגד?

מדובר על הדוח של משרד העבודה על התנהגות קשה בפנימיות. 13 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעה תעבור לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום הבאה: שומרי הסף תחת מתקפה,

11276 ו-11325.

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ.

אדוני היושב-ראש חבריי חברי הכנסת, הקרב על שומרי הסף הוא לא עוד איזו אפיזודה כדי לשמור על כמה "עובדי מדינה", במירכאות. הקרב על שומרי הסף הוא הקרב על איך תיראה ואיך תתפקד הדמוקרטיה במדינת ישראל. חלוקת הכוח בתוך המערכת הציבורית אומרת שיש נציגים נבחרים,

ויש נציגים מקצועיים, ממונים, שעושים את דרכם בתוך השירות הציבורי, והם אלה שמלווים את השרים ואת חברי הכנסת בעבודתם הציבורית, אבל מפרספקטיבה של המשכיות ושל עמידה

משמר החוק והמינהל הציבורי התקין, בלי קשר אם מישהו פה מנסה לעוות, כי זו המשימה שלהם. בצמרת נמצאים שומרי הסף הבכירים: בתחום הכספים, בתחום המשפט, בתחום הסדר הציבורי. המחויבות שלהם, עם כל הכבוד, היא לא לשר שמינה אותם, אלא היא מחויבות לאותם בסיסים, לאותו בסיס, שעל פיו מדינה מתנהלת, ושירות ציבורי תקין מתנהל. דינה זילבר באה לכנסת לא כדי להביע את דעתה הפרטית, אלא כדי לייצג את היועץ המשפטי לממשלה ואת חבריה בפרקליטות וביועץ המשפטי לממשלה. בשמם היא באה. בשמם של רבים, שאתם שמותיהם אנחנו מכירים ואת פרצופיהם אנחנו רואים פה ושם בוועדות הכנסת. היא אמרה דברים כהווייתם, שאני עוד חושב שילמדו אותם אי פעם בבתי ספר, מפני שהיא הוכיחה אומץ לב ציבורי נדיר. במקום זה רוצים לגרש אותה. במקום זה רוצים לבטל אותה. במקום זה רוצים לפטר אותה. ואני אומר לכם, הדמוקרטיה הישראלית בסכנה, מפני שהאנשים האלה נמצאים בסכנה. ותפקידה של הכנסת, שהיא לב הדמוקרטיה, הוא להגן עליהם, לשמור עליהם ולתת להם את החופש לעשות את עבודתם. גם אם הדעות שלהם הפוכות משלנו, גם אם ההתנהלות שלהם לא נראית לנו, גם אם הם אומרים דברים שאינם נושאים חן בעינינו, אנחנו צריכים לכבד אותם, להאזין להם ולהבהיר שוב ושוב שבסוף כולנו,

ולא פחות מאשר אנחנו, הם דבקים באותם עקרונות יסוד של הדמוקרטיה הישראלית. כי בלי דמוקרטיה, המדינה הזאת היא לא מדינת ישראל.

רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, בבקשה. שלום, אדוני היושב-ראש, גברתי השרה. נחמן, תגיד לי, אתה אמיתי? אתה עומד עכשיו מטר ו-40 בערך מחברת הכנסת רויטל סויד, נציגת פרקליטות המדינה ומערכת המשפט בכנסת, שרק היום צייצה, כי איזה פסק דין לא מצא חן בעיניה, על איזה עסקה ב-ebay, מכירים את זה שמזמינים? בקיצור, אני יכול לעמוד עכשיו,

ולהקריא לך שורה של תגובות של חבריך למחנה. צביעות.

חמאה שמרוחה לכם נוזלת מהפרצוף.

איציק, הרמת לי. תודה רבה, בצלאל. תן להגיד לך משהו. תן להגיד לך משהו. הפכתם להיות שומרי החומה של מערכת המשפט. יש איזה טרול אחד אצלכם במפלגת העבודה, לא זוכר איך קוראים לו.

מניב, יניב, נכס מניב למפלגה שלכם? כבר לא במפלגה.

לפנק את הפוליטיקאים שיקדמו אותו לעליון. לא אמר מילה, כי שקד אוהבת אותו, טה טה טה טה.

מיכאל גיצין, גם כן לא איזה איש ימין קיצוני: אין ספק ששקד מספקת את הסחורה. מה אתה אומר על זכויות נשים? תגיד לי, בצלאל, מה אתה אומר על זכויות של

בבית המשפט העליון, כששלושה גברים מחליטים נגד אישה, שלא מתיישרת עם ההלכה,

אורי משגב כבר נשלף מהבוידעם. אתם חבורה של צבועים. אתם שומרים על מה שאתם מגדירים כשומרי הסף,

מיניתם את השופטים השמרנים

כשזה מתאים לכם, כשהם מקבלים החלטות שתואמות את השקפת עולמכם. חברת הכנסת סויד. כל הכבוד, שרת המשפטים. את לא תוכלי, מגיע לי,

אתם מגינים על שומרי הסף כל עוד הם שומרי

אני חושב שמגיעה לי עוד דקה עכשיו, אייכלר.

הם מפריעים לי, אני לא יכול לדבר. די, נו, באמת. באמת, תשמור עליי גם כן.

גם על הצד שלי תשמור. די, מספיק. אז באותו נאום פוליטי פופוליסטי אופוזיציוני שישבה ונשאה כאן, המניפסט שייכנס לפנתאון, אומרת דינה זילבר: "הארץ שינתה את פניה, הימים אינם פשוטים" וכו' וכו', ועכשיו רוצים לשנות את התפיסה: "אם יש מי שנאמן אז יש מי שבוגד. גיס חמישי.

אומרת הגברת זילבר, "יועמ"שים צייתניים, אומנים מסורסים, תקשורת מרוסנת". והינה משפט המפתח: "עם ממושמע, מחונך, שחשיבתו אחידה". והאמת, שאני לא יודע אם לצחוק או לבכות.

הגברת הזאת, שמובילה ליברליזם פונדמנטליסטי, טוטליטרי, דיקטטורי, שמבקש לחנך לחשיבה מחדש, הגברת הזאת, אדוני היושב-ראש, שלא מאפשרת לקיים אירועים נפרדים לגברים ונשים, גם לא לאנשים שזו אמונתם; שמנהלת מלחמת חורמה ורודפת כמו בציד מכשפות כל מי שמעז לחשוב קצת אחרת ממנה, מי שמעז טיפה, אתם יודעים מה? להיצמד למסורת של 3,000 שנה וקצת לערער על התפיסה הנאורה והחדשנית שלה, היא רודפת אותו, היא מדברת על עם צייתני, מחונך, שחשיבתו אחת?

היא הרי זו שמנסה לחנך את כולנו מחדש בכסות, כאילו של שומרי סף, כאילו של משפט, כאילו של נאורות. זו צביעות. שומרי הסף הללו, בתפקידם הזה, הם צבועים.

חבריי בשמאל, ששומרים עליהם כשהם משרתים את עמדותיכם ומתנגחים בהם כשהם מעיזים לחשוב אחרת מכם, אתם צבועים. החמאה נוזלת לכולם מהראש, תיזהרו לא להחליק.

תודה לחבר הכנסת סמוטריץ. תשובת השרה איילת שקד, בבקשה. אחריה יש הבעת דעה לחבר הכנסת דב חנין. ואני, תגובה. אחרי ההצבעה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני,

לא שמעתי את דבריו של חבר הכנסת נחמן שי, אבל אני יכולה רק לתאר, אני לא יודעת, אתה תמכת במה שהמשנה עשתה? אני אמרתי לשמור על שומרי הסף, כולל על עורכת הדין דינה זילבר. שומרי הסף, קודם כול, צריכים לשמור על מוסד היועץ המשפטי לממשלה, על כבוד הכנסת ועל כבוד הממשלה. נגד מי הם צריכים לשמור על היועץ המשפטי? מה שנעשה כאן בכנסת זה בטח לא היה שמירה על כבוד הייעוץ המשפטי לממשלה, בטח לא על כבוד הממשלה. כשפקיד, בכיר ככל שיהיה, בא מטעם הממשלה לדבר על הצעת חוק, הוא צריך להציג את עמדת הממשלה. עם השנים, התפתח איזשהו נוהג שהיועץ המשפטי לממשלה יכול גם למתוח ביקורת, נגיד משפטית. הרי היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט אמר שזה לא בסמכות שלך להורות לה לא להגיע.

לי יש ויכוח עם היועץ המשפטי לממשלה על העניין הזה. אני יכולה להגיד לכם שגם על פי חוק-יסוד: הכנסת ותקנון הכנסת, אני, כשרה, יכולה להחליף כל אחד שמגיע לוועדות.

תחליפי אותה, תגיעי את.

לא, אל תעשו פה ויכוחים. כן, ואני יכולה לבוא במקומה. את שאלת שאלה, השרה השיבה.

קודם כול, אני יכולה לבוא במקומה, זה נכון. דבר שני, אני רוצה שתבינו, וזה גם אתם צריכים, יום אחד אתם תהיו בקואליציה ותבינו: לא יכול להיות שיושב נציג, בכיר ככל שיהיה, ומשתלח בממשלה. אין דבר כזה. היא בוודאי יכולה להביע ביקורת על החקיקה, וליועץ המשפטי לממשלה הייתה ביקורת, הוא אמר שיש קשיים משמעותיים. דרך אגב, כל הביקורת, בצורה פתוחה, נשמעת בישיבת הממשלה ובוועדת שרים לחקיקה, ושמענו אותה. אבל הכנסת זה סיפור אחר. ובכנסת, אם היא הייתה רוצה למתוח ביקורת עניינית,

היא נתנה את ההרצאה שלה ואז אמרה: ונעבור לפן המשפטי. אז היא הייתה צריכה לדלג על ההרצאה שלה, ולדבר רק על הפן המשפטי. מי שרוצה לצאת בנאומים נגד הממשלה, יכול לעשות את זה כחבר כנסת מהאופוזיציה או כאיש פרטי, שיכול לדבר בוועדות הכנסת. תודה רבה. תודה רבה לשרה איילת שקד. מה את מציעה, להעביר לוועדה או להוריד? אני מציעה להעביר את זה לדיון בוועדת החוקה.

אנחנו מסכימים.

ההצבעה, מגיעה לדב חנין דקה.

אבל יש לו זכות להביע דעה נוספת. לפני ההצבעה, נכון? לפני ההצבעה, דב חנין, בבקשה, יש

יש תקנון ואנחנו פועלים על פיו. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני מציע להעביר את הנושא לוועדת ביקורת המדינה, ואני רוצה לנמק. ההשתלחות ביועצים המשפטיים עברה כל גבול. הגברת זילבר היא אישה רצינית ומקצועית, שיש לי איתה ויכוח מאוד מאוד קשה: אני מאוד התנגדתי לכל הצעות החוק שהיועצת המשפטית זילבר עמדה מאחוריהן בענייני מבקשי המקלט, אני חושב שהיא הייתה, ועדיין נשארה, יועצת משפטית שמאוד מאוד מחויבת לממשלה ולממשלות, אבל היא עושה את זה בגבולות החוק. גם היא לא מוכנה ולא רוצה לעבור על גבולות החוק ולצפצף על החוק.

גם הופעתה בפני הכנסת הייתה הופעה רצינית, מכובדת, היא ביטאה את עמדתה המשפטית. אי-אפשר להטיל עליה מורא. התנהלותה של שרת המשפטים בנושא הזה הייתה לא נכונה. היא לא יכולה לצנזר, לא את היועץ המשפטי לממשלה ולא את נציגיו, בפני ועדות הכנסת.

טוב קבע היועץ המשפטי של הכנסת, שהגברת זילבר תוכל להגיע, ותגיע, תודה רבה. ותתייצב בפני ועדות הכנסת, ותמשיך לייצג את עמדות היועץ המשפטי, שבמקרים רבים אני חולק עליהן, אבל אלה הן עמדות היועץ המשפטי.

אנחנו עכשיו נצביע על העברת ההצעה לוועדת הכנסת, כי יש שתי הצעות. כי את רוצה ועדת חוקה והיא רוצה ועדת ביקורת המדינה, אז זה חייב לבוא לוועדת כנסת, והיא תקבע לאיזו ועדה. אנחנו ניגשים להצבעה. מי בעד?

שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 13 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה תעבור לוועדת הכנסת. יש הודעה למזכיר הכנסת, לפני שנעבור.

זכות התגובה לחברת הכנסת רויטל סויד. בצלאל, אתה זיכית את חברת הכנסת סויד בחמש דקות תגובה, אתה מוזמן להקשיב לה. אבל אני רוצה, לא, אין פעם נוספת. אם היא תדבר עליי? כל נאום שלו זה הודעה אישית. אדוני היושב-ראש, שרת המשפטים, שברחה מהמליאה ממש השנייה, וחבריי חברי הכנסת, ואין לנו גם שר פה. חבריי חברי הכנסת, בואו נדבר קצת על צביעות. דיברת על צביעות, בואו נדבר קצת על צביעות.

זה כשיש שרת משפטים, איילת שקד, שלצערי הרב ממש השנייה ברחה מהמליאה, שכל האג'נדה שלה היא רק לרמוס את בית המשפט העליון, להלך אימים על השופטים, להעביר את פסקת ההתגברות, לנסות להעביר את פסקת ההתגברות, ללכת ליועמ"שים על הראש, אחר כך גם על היועץ המשפטי לממשלה בעצמו,

חס וחלילה, מעז לומר משהו בניגוד אליה, אבל הוא העמיד אותה במקומה. ועכשיו אנחנו רואים גם שהיועץ המשפטי לכנסת מתחיל לחטוף על הראש, כי הוא אמר: אין מה לעשות, הגברת זילבר יכולה להגיע. אבל הצביעות היא כאשר רוצים לקחת את כל שלטון החוק ולרמוס אותו. ומה אני אגיד לכם, בבית היהודי,

סמוטריץ, זה בסדר. את כולם, לפחות אתה כן, ואומר את זה במפורש,

כולכם הולכים לרמוס את שומרי הסף. את מי? את אלה שעומדים ביניכם לבין החקיקה שלכם,

שכולה מיועדת להתנחלויות, שמיועדת, כולה היא אנטי-חוקתית והיא אנטי-דמוקרטית. מקמבנת את החבר'ה שלכם שם. זאת כל המטרה שלכם.

נוזלת, אבל אני רוצה להגיד לך מה קורה על הדרך. היושב-ראש, על הדרך,

על הדרך אתם מקריבים את כל הערכים שגדלנו עליהם: שוויון לנשים, שוויון בכלל, שוויון למיעוטים, הקהילה הגאה, ערכים ליברליים, אתם מקריבים את הכול. ואני רוצה לומר לכם עכשיו, פסיקת בית המשפט העליון שניתנה השבוע, ששוללת מאישה מחצית מזכויות דירת מגורים משותפת לה ולבעלה, שהייתה נשואה לו 30 שנה, היא פסיקה חמורה, שמשקפת בדיוק את מה שקורה כאשר האג'נדה השמרנית של הבית היהודי, בהובלת שרת המשפטים, מתממשת. כי לא אכפת לכם מזכויות, לא אכפת לכם משוויון, לא אכפת לכם מזכויות נשים, אכפת לכם רק לקמבן את החבר'ה שלכם בהתנחלויות שם, במאחזים האלה, להעביר חקיקה שהיא אנטי-חוקתית ואנטי-דמוקרטית, ועל הדרך להקריב את כל מה שיש לנו כאן.

אנחנו מגיעים למצב ששופט שהגיע ביבוא אישי ושופט נוסף, מול דעת מיעוט של שופט עליון, לקחו החלטה של בית הדין הרבני, שהיא החלטה מוטעית, והיא החלטה שגויה, כי זה ידוע שההלכה לא נכנסת, או יותר נכון הדין הדתי לא נכנס להלכות האזרחיות, להלכה האזרחית של גירושין, חזקת שיתוף, חלוקת רכוש וכיוצא בזה. בית הדין הרבני האזורי פסק שצריך לתת לאישה מחצית מהרכוש, בית הדין האזורי. הגדול, הפך את ההחלטה.

בית המשפט העליון, בדעת רוב מול דעת מיעוט, לא קיבל את זה. אז בואו נבהיר מה קורה פה. הצביעות שחוגגת כאן היא צביעות של שרת משפטים, שעומדת כאן ומשתלחת בבית המשפט העליון, בונה על זה קריירה שלמה, רומסת את שומרי הסף, רומסת את כל מה שקוראים לו חוק ושלטון חוק. ואחר כך, כשיש ביקורת לגיטימית של נבחרי ציבור נגד פסיקה נקודתית, שבמקרה היא גם מוטעית, ואין לי ספק שיהיה עליה דיון נוסף, ואין לי ספק שהיא תתהפך, אז היא באה ומדברת. יש הבדל בין ביקורת לגיטימית על פסיקה נקודתית לבין הרצון לקחת את ה-9D, לעלות על בית משפט עליון, לעלות על שלטון החוק, לרמוס אותם, ולקבוע שבמדינת ישראל אין חוק. זה מה ששרת המשפטים רוצה, זה מה שבבית היהודי אתם עושים. תודה רבה לחברת הכנסת רויטל. אם בצלאל סמוטריץ רוצה אולי להתנצל בפנייך, אני יודע,

רק משפט, מה אכפת לך, לא, לא, מה אכפת לך? יושב פה הרב פרוש, שנקנס פעם כשהוא,

אנחנו עוברים להצעה הבאה לסדר-היום.

אתה יכול להירשם לעמדה נוספת להצעה הבאה ולהגיד מה שאתה רוצה. הצעות לסדר-היום בנושא: היחס של מערכת החינוך כלפי תלמידים עקב אי-תשלומי הורים, מס' 11188, 11197, 11211 ו-11235. חבר הכנסת איציק שמולי, ואחריו, מסעוד גנאים, חברת הכנסת תמנו וחבר הכנסת מרגי. ישיב סגן השר הרב מאיר פרוש.

חוק חינוך בישראל הוא אולי חובה, חינם הוא ממש ממש לא. כפי שאנחנו יודעים, הנושא הזה גם מגיע חדשות לבקרים לוועדת החינוך בראשות מרגי. תשלומי ההורים זה נושא כאוב מאוד בתוך מערכת החינוך. 5 מיליארד שקל, זה סך התשלומים שמשלמים ההורים במדינת ישראל במסגרת חוק חינוך חינם. עולה שאלה לא רק איך הגענו להפקרות הזאת, שבמסגרתה בחינוך שאמור להיות מסופק על ידי המדינה יש זליגה הדרגתית ומסוכנת של יותר ויותר תחומי ליבה בתוך החינוך, בתוך בתי הספר שלנו, אל מה שקרוי תל"נים, פעילויות "מרצון". הפרוטוקול לא רואה שאני עושה מירכאות, אז אני אומר במירכאות כפולות ומכופלות. מה זה "ברצון"? כאשר ילד בא להורים שלו ואומר להם: כל הילדים מקבלים מחר בבוקר משהו מסוים בכיתה ואני רוצה גם, ההורה יכול לעמוד מולו ולהגיד לו:

אני אוהב אותך, אבל אתה לא תקבל כי אין לי כסף? הוא לא יכול לעשות את זה. לא כאשר מדובר בטיול, לא כאשר מדובר בשיעור תגבור, לא כאשר מדובר בחוג העשרה. עכשיו, אני שואל אתכם, נכון שבמרבית המקרים עדיין לא הגענו לגיהינום ולקטסטרופה הזאת ששיעורי המתמטיקה והאנגלית בבתי הספר תלויים בתשלום של ההורים,

כאשר מדובר בשיעור תגבור במתמטיקה, או רחמנא ליצלן שיעור אווירונאוטיקה או סייבר, למה הדברים האלה אמורים להיות תלויים ביכולת של ההורה לשלם כסף? הרי לא ברור לכם שאם ההורה לא יכול לשלם כסף המשמעות היא שמערכת החינוך, שאמורה לשמש כלי לסגירת פערים ולאספקה של הזדמנויות, אומרת לילד בכיתה ב' או ג',

בגיל הצעיר שלו: אתה שווה הרבה פחות? והדבר הכי כואב, שהשאלה הרלוונטית במערכת החינוך שלנו זה לא ששואלים ילד: לאן אתה רוצה להגיע, אלא שואלים אותו: מאיפה אתה בא וכמה כסף יש להורים שלך בחשבון הבנק. כך לא צריכה להתנהג מערכת חינוך. יש מאבק גדול מאוד, שמובילים הרבה מאוד הורים, בראשות פיצ'י דובינר ועוד הרבה מאוד הורים שמובילים את המאבק. אבל היום אנחנו באים ואומרים למשרד החינוך עוד משהו, ובזה אסיים,

לא יכול להיות מצב שילד מודר מטיול, שאומרים לו: אל תעלה לאוטובוס או אל תשתתף בשיעור העשרה, בגלל שלהורים שלך אין כסף. אין שום מורה או מנהל במערכת החינוך שמקבל הכשרה, שיודע לקבוע מי יש לו כסף ומי אין לו כסף. במקום להדיר תלמידים, הגיע הזמן שמערכת החינוך תתחיל לספק להם הזדמנות שווה. תודה רבה.

איננו, אז חברת הכנסת פנינה תמנו.

כשמסתכלים על הנתונים, כולל המחקר האחרון של הממ"מ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אנחנו רואים את התמונה העגומה, איך משרד החינוך, במקום להיות המשרד שעומד בפני המדרון החלקלק, שגורם לפערים בין עניים לעשירים להמשיך ולהתרחב, הופך להיות מי שנהיה חותמת הגומי של בתי ספר רבים. למעלה מ-70% קיבלו אישור לגבות עד 2,000 שקלים, כ-20%, ניתן להם אישור מעל 2,000 שקלים. אנחנו מדברים על כ-700 בתי ספר. מה המספר הזה אומר לנו? המספר הזה אומר לנו ש-700 בתי ספר סגורים לילדים שידם אינה משגת. הרי הורים שאין להם יכולת כלכלית ופיננסית מודעים היטב להתנהלות ולגביית תשלומי ההורים, ולכן מלכתחילה שמים אותם במצב שהם צריכים לוותר. אך להגיע למצב שכזה, שילדים נכנסים לתווך של אוזלת היד של משרד החינוך, כאשר ילדים, תלמידים, נאלצים להתמודד מול דרישות של מורים, מנהלי בתי ספר, איפה נשמע דבר כזה? משרד החינוך, שר החינוך, סגן שר החינוך, תסתכלו על הילדים האלה בעיניים, אותם ילדים זאטוטים, שאומרים להם: אם אתם לא תביאו כסף לטיול, או לחוג העשרה, אתם נשארים בחוץ. גוזרים עליהם הדרה חברתית, בנוסף למעגל העוני. כ-800,000 ילדים במדינת ישראל מתחת לקו העוני. כרבע מיליון ילדים, דווח שמגיעים לבית הספר בלי יכולת אמיתית לבוא עם סנדוויץ'. ואנחנו מוסיפים עליהם את העול של להתנהל מול עולם של מבוגרים, אנשי חינוך שאומרים להם שהם אחראים למצבם, שהם צריכים להתבייש, שהם צריכים להתמודד עם המצב המאוד-מורכב. דבר כזה לא יכול לקרות במדינת ישראל. אנחנו כעם יהודי, ששורשינו נטועים עמוק במתן בסתר, בדאגה לחלש, בדאגה לעניים, לאיזה כיוון בדיוק אתם לוקחים אותנו?

ילדי ישראל כולם, לא משנה מה מצבם הסוציו-אקונומי, זכאים ללכת עם ראש זקוף ולהיות בטיולים ולהשתתף בכל חוג אשר בית הספר מקנה לשאר התלמידים. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת פנינה תמנו. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. היא בעד תשלומים, היא רוצה תשלומים. הבינתחומי, אליטיסטי. מי שלמד בבינתחומי, מאז הבינתחומי הפכת להיות אליטיסטית,

היא הקשיבה טוב מאוד. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי כבוד סגן השר, סוגיית תשלומי הורים מסרבת לרדת מהדיון הציבורי,

אני רוצה לשים את הדברים כאן, ולהבהיר: לא כולם יודעים, כשמדברים על סוגיית תשלומי הורים, על הקטגוריות השונות. קודם כול, סדרת התשלומים שוועדת החינוך מאשרת פעם בשנה, גם הם צריכים להיעלם מן העולם. מרגע שמדינת ישראל חוקקה חוק חינוך חובה חינם, הוא צריך להיות חוק חינוך חובה חינם, פשוטו כמשמעו. אלא שיש מנהלים ומורים שמרשים, אומנם, אני יכול לציין שהמקרים הם לא רבים. מגיעות אלינו תלונות, לא רבות, אבל מגיעות, על ילדים שמודרים מפעילות בית ספרית או תרבותית או טיולים או כל דבר אחר, בגלל שההורים שלהם לא יכולים לשלם או שמסרבים לשלם. ואני רוצה לומר לכם שיש קרן מלגות של משרד החינוך למי שלא יכול,

לא, מנצלים אותה. אבל ייאמר לזכותו של משרד החינוך שהוא הוציא הנחיה חד-משמעית, שאין למנוע שום פעילות משום תלמיד שהוריו לא הצליחו או לא שילמו עבור אותה פעילות שמאשרת ועדת החינוך. מרגי, זה לא ירד לשטח.

לכן כשמגיעה תלונה מייד המורים מתקפלים. להערכתי, יש הרבה מקרים שלא מגיעים אלינו גם כן. ודאי שכאן צריך משרד החינוך להיכנס בעובי הקורה, איך אומרים, להוריד את ההנחיה הזו לשטח. אבל דווקא משרד החינוך, שהוא המוביל בתקצוב דיפרנציאלי בסעיפים רבים בשנים האחרונות, בדלת אחת הוא מנסה ועושה הכול, כל אשר לאל ידו, לצמצם פערים, ומצד שני, הוא פותח דלת רחבה מאוד להרחבה והעמקה של הפערים בצורת אישור תשלומים, מה שנקרא תל"נים, והשערורייה שם היא גדולה. כמות בתי הספר שהפכו להיות ייחודיים וייעודיים ומאפשרים להם לגבות תשלומים, לעיתים, זה נע מ-1,000, 2,000 עד 12,000 ו-13,000, עד 13,000 שקלים. עם כל הכבוד, שילכו לבית ספר פרטי.

שילכו לבית ספר פרטי, לא בבית ספר ממלכתי.

אנחנו מעמיקים את הפערים. אני מכיר את הטענה הזו: מה אתה רוצה, אנחנו רוצים להשקיע בילדים שלנו. תתכבדו, תשקיעו בבית ספר פרטי, תעזבו את הממלכה. כמו שהרבה זרמים בחינוך העדיפו לקבל פחות כספים וללכת למסגרות ייחודיות. ואני מסיים במשפט. לכן, סוגיית תשלומי ההורים צריכה לקבל בסדרי העדיפויות, גם של שר החינוך, גם של שר האוצר ושרי הממשלה, עדיפות ראשונה,

אנחנו אי פעם נרצה למחוק את הפערים בחינוך. יישר כוח.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, המציעים קודם כול, על פי הוראות המשרד וחוזרי המנכ"ל, אין למנוע מתלמידים להשתתף בפעילויות בשל אי-תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות לשיתופם, כך כתוב בחוזר המנכ"ל, באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר. כמו כן, על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. יש גם לפרסם את דבר קיומו של תקציב המלגות בחוזר התשלומים המוסדי, וכן באתר האינטרנט הבית-ספרי ועל לוחות המודעות בבית הספר. בנוסף, אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר. הוראת מנכ"ל המשרד הינה כי יש לשתף את כל הילדים בשירותי הרשות המתקיימים בשעות הלימודים. נוסף על כך, הגורם המוסמך לגבות תשלומי הורים הינו הרשות המקומית, שהיא הבעלות על בית הספר, ומנהל בית הספר, הוא משמש שליחם. הנחיית משרד החינוך היא שאין לפנות אל תלמיד לגבי תשלומי הורים. יצוין כי חוק לימוד חובה קובע שהלימודים מתוקפו הם חינם.

קיימים כמה סייגים בחוק לימוד חובה ובחוק חינוך ממלכתי שמאפשרים גבייה של תשלומים מהורים עבור שירותים תוספתיים מעבר ללימוד חינם המתוקצב על ידי המדינה. תשלומים עבור טיולים הם תשלומים עבור שירותי רשות. וזה בא, כמו שנאמר בסעיף 6(ד) לחוק: גביית תשלומי רשות מתאפשרת מכוח סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה. תשלומים אלה הם עבור שירותים או פעילויות במסגרת הבית ספרית,

סל תרבות, השאלת ספרי לימוד, טיולים, מסיבות במהלך השנה ועוד. תשלומים אלה, כמו שאמר יושב-ראש ועדת החינוך הרב מרגי, מאושרים בוועדת החינוך של הכנסת מדי שנה עבור כל שכבות הגיל. במסגרת זו, הורים רשאים כי ילדם לא יצרוך את השירות המוצע ולא ישלם עבורו,

אם בחר לצרוך את השירות, כמו שהחוק אומר, עליו לשלם עבורו. הנושא שהועלה, אני לא יודע על ידי מכל שלושת המציעים,

חברת הכנסת פנינה תמנו, אבל אני בכל אופן אתייחס: הנושא שהועלה לסדר-היום נבדק על ידי בית הספר והפיקוח במחוז תל אביב. מבירור שנערך עלה כי נשלחה תזכורת לכלל ההורים להסדיר את התשלומים ולא נשלחה כל הודעת איום או אזהרה. אני מדבר מטעם המשרד, מה שהוא בדק. משרד החינוך,

כמו שאמרתי קודם, מעמיד מערך מלגות, וההורים הוזמנו לפנות לבקשת מלגה אבל לא עשו זאת.

אני נותן לך חומר, ובמקרה שמה שאני אומר פה לא נכון, תוכל לשפוט את העובדים שם,

אני אומר את מה שאני אומר מכוח בדיקה. יודגש כי כלל התלמידים יצאו לטיול ולא נמנעה מהתלמידה פעילות זו,

אני יכול גם לתת את התגובה של מנהלת בית הספר בקריית שרת בחולון, אם מעניין אותך, חברת הכנסת תמנו.

מחנך הכיתה תזכר את כל התלמידים לגבי התשלום. הוריה של התלמידה לא ביקשו מלגה וגם לא פנו לבית הספר בבקשה להסדר תשלומים. התלמידה יצאה,

כמו שהרב מרגי צעק בקריאות ביניים, התלמידה יצאה עם משלחת לפולין, וגם אז ההורים לא ביקשו מלגה. לבית הספר לא ידוע על קושי שמונע תשלום. דרך אגב, מאחר שאנחנו מדברים עם שם של משפחה, למשפחה יש חוב של 9,164 שקל לבית הספר, ובכל זאת עד כה לא נמנעה מהתלמידה שום פעילות. אני, בכל אופן, מה? עד הטיול הזה. הרי לפני רגע אמרת שהמורה, אסור לו לפנות בכלל לתלמיד לבקש כסף. עכשיו, תיארת לנו בתגובה של השטח שכן פנו,

אני מדבר על המשרד.

אבל אמרת שהם פנו, רק שהם פנו לכלל התלמידים, שזה עדיין לקוי ואולי אפילו יותר חמור. מספרים לכלל התלמידים שיש אפשרות לקבל מלגה.

מדברים על התשובה שלך, על זה שלא שילמו. זה שפנו לכולם, זה לא הופך את הפנייה, שאנחנו חשבנו שזה לתלמיד אחד,

מבירור שנערך עלה, כי נשלחה תזכורת לכלל ההורים להזיז את התשלומים. אני לא יודע ממי, אולי העירייה עשתה את זה. לא, אנחנו מדברים על מקרה שהילד קיבל. מחנך הכיתה תזכר את כל התלמידים לגבי התשלום. מה הוא עשה בזה? הוריה של התלמידה לא ביקשו מלגה, וגם לא פנו לבית הספר בבקשה להסדר תשלומים. התלמידה יצאה עם המשלחת. יכול להיות שהיו כאלה שעסקו בעניין הזה וגרמו לכך שהיא יצאה, אני חושבת שהיא לא מונגשת,

ויש שם הרבה מאוד הורים קשי יום, וגם הטופסולוגיה

עכשיו, או שיש מנהל עם לב, קודם כול, היא נסעה. אני לא קיבלתי התייחסות לעניין של ההנגשה. אני רק אומר שכולם נסעו.

שלא הסדירה את העניין הזה נסעה. אני מספר לך,

שהמשפחה חייבת הרבה כסף לבית הספר ועדיין זה לא הוסדר.

מבחינתי, זה יכול לעבור לוועדת החינוך לדיון. לוועדת החינוך. תודה לכבוד סגן השר,

אתם מסכימים לוועדת החינוך? אז אנחנו נצביע על העברת הנושא לוועדת החינוך. בבקשה, מי בעד?

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך נתקבלה. ארבעה בעד להעביר לוועדת החינוך, אין מתנגדים,

הנושא יועבר לוועדת החינוך. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התרבות והאומנות (תיקון מס' 2), התשע"ט 2018, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט, הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 4), התשע"ט 2018, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ט 2018. מסקנות ועדת החוץ והביטחון בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת איתן ברושי ונאוה בוקר בנושא:

מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בהצעתה של חברת הכנסת ניבין אבו רחמון בנושא: היעדר ייצוג החברה הערבית וציבור ההורים במועצה הלאומית לגיל הרך. תודה. תודה לסגן מזכירת הכנסת. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום בנושא: עמדת האוצר בכל הקשור להבאת עובדים זרים לקשישים סיעודיים,

11258, 11293,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, אדוני סגן השר, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני, יחד עם קבוצה של חברי כנסת, ביקשנו להעלות על סדר-יומה של הכנסת את הנושא הזה, שהוא באמת נקודה כואבת בתחום הסיעודי. אדוני סגן השר, אנחנו בדרך כלל מדברים על ההיבטים האחרים של הביטוח הסיעודי, של רפורמה כזאת או אחרת. צריך לברך על הרפורמה שנכנסה לתוקף עכשיו.

תוספת שעות שניתנה לחלק מהאנשים הקשישים הסיעודיים, רק שהבעיה היא שכנראה אין מספיק מטפלים שיוכלו לטפל באותם הקשישים, ולכן לא בטוח שהם יוכלו לממש את אותן השעות. רק היום אחד מחברי הכנסת בקואליציה, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אומר את שמו אז לא אגיד,

אני חושב שזה אחד מהוריו שנמצא במצב סיעודי, שמחפשים שוב ושוב ושוב מול הגופים המתווכים עובד שיוכל לבוא ולטפל באימא או באבא, אבל אין מספיק עובדים. זה נכון שאנחנו כל הזמן מסתובבים בעולם הזה של הסיעוד, מנסים לעשות תיקון פה,

לב-ליבה של הבעיה זה המחסור החמור בכוח אדם, וגם האיכות של כוח האדם שנמצא בתוך המוסדות וגם בחלק מהמקרים בבתים של אותם הקשישים.

רוב המטפלים הם מטפלים מסורים,

שעושים ככל יכולתם כדי לטפל בקשיש כהלכה, אבל יש הרבה מאוד מקרים שאנחנו רואים שהדבר הזה נפגע. אנחנו רואים שהדבר הזה נפגע גם בתוך בתי האבות. אני מזכיר לכנסת את התחקירים המזעזעים שהצלחנו לחשוף השנה, של הגיהינום הזה שקורה בחלק מבתי האבות, שמקבלים במשרד הבריאות פעם אחרי פעם ציונים גבוהים, אבל מתברר שמעבר להרי החושך זה ממש הגיהינום בהתגלמותו.

מה שיכול לפתור או לפחות להיות מפתח לפתרון, לעשות פה שינוי כיוון, היא היכולת להגדיל את מספר העובדים הזרים שיבואו ויעבדו בסיעוד. הרבה שנים, אדוני היושב-ראש, מגלגלים את הבדיה הזאת, שכאילו אם רק נחכה עוד קצת, יבואו הישראלים ויעבדו בתחום הסיעודי. אנחנו רואים שזה לא קורה, וצריך להיות רגע שבו ממשלה באה ואומרת: אוקיי, זה לא עובד, בואו נביא לפה עובדים או נלבין את אלה שנמצאים פה באופן לא חוקי, שיוכלו לטפל בקשישים שלנו. מה הועילו חכמים בתקנתם, אם עושים חוק שלא מתקיים בסוף במציאות, או שיש איזו ציפייה שיהיו עובדים שאני לא יודע מאיפה נביא אותם, ובפועל, בגלל מחסור של עובדים בבתי האבות, שאין מספיק מטפלים, וגם בגלל מחסור של עובדי סיעוד בקהילה, אז אלה העובדים הקיימים? ובזה אסיים, אדוני היושב-ראש: אלה העובדים הקיימים שכבר נמצאים בבתים של הקשישים ואתה יודע מה הם עושים? הם אומרים לקשישים: אתה צריך לשלם לי 5,000 שקל, אני רוצה 10,000 שקל. אם לא, אני אלך למישהו אחר בשחור. זה לא צריך להתנהל ככה אבל זה מתנהל ככה, בגלל שאין מספיק עובדים, אז חלק מהעובדים מנצלים את זה לרעה ומתנהגים באופן דרקוני כלפי הקשישים. אנחנו דורשים בעצם לחשוב מחדש על המדיניות, אדוני סגן השר, ולהתיר יבוא של עובדים זרים, כפי שאתם התחייבתם אחרי התחקירים שנחשפו בטלוויזיה.

תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי על העלאת הנושא. ישיב סגן שר האוצר יצחק כהן.

כל הקהל הקדוש מחכה לך. תודה, אדוני היושב-ראש.

אתה גם היית צריך להצטער שפרוש עזב. יש לנו כמה שאלות לשאול אותו לגבי ההנהגה.

הספרדים, לא נולדנו להנהגה, אנחנו נולדנו, הוא מאסטר ואנחנו slaves. אדוני סגן שר האוצר, הנושא הוא, כמה שזכור לי,

אם אתה לא נפגעת מהדברים של פרוש, אני ואיציק נפגענו, וגם דני סידה נפגע. אבל במשנה כתוב: הכול לפי המבייש והמתבייש. כן, אדוני היושב-ראש, היית צריך למחות ולא מחית. אתה רוצה שאני אמחה? בטח, כן.

אז אני מוחה על זה שכשהרב מאיר פרוש לא נמצא פה, אתה תוקף אותו,

ואתה צריך לעשות את זה כשהוא נמצא כדי שיוכל לענות. וכשהוא תקף אותי, גם אני לא הייתי לידו. אם אתה רוצה שאני אענה במקומו, הוא ענה, והוא פרסם שהוא לא אמר אף מילה, לדעתו, שהייתה בה פגיעה כלשהי. אבל אני חושב שבבמה הזאת, היות שזה רשמי מאוד, אז כולנו רוצים בכבודן של כל עדות ישראל. נכון, אתה צודק. חשוב מאוד שילמד את הפסוק האחרון שאמרת. זה חשוב מאוד.

צריכים להיות זהירים, כולנו צריכים להיות זהירים, זו לא פעם ראשונה. זו לא פעם ראשונה, ואני לא מבין למה אתה מגן עליו,

אתם אותה מפלגה וזה

כשהוא תקף את ההנהגה הספרדית, אני גם לא הייתי לידו. הוא גם עשה את זה כשאף אחד לא היה לידו. אבל אפשר עכשיו עדכון,

לא חשוב, לא הפסדת כלום.

לא, לא, לא, אנחנו רוצים להבין. תגישי הצעה לסדר. עכשיו אני מבקש תרגום ליידיש. כל הספרדים פה. קריאה: אל תתרגל. אמרתי לך, זה הכול לפי המבייש והמתבייש. לא נפגענו. סליחה, לא נפגענו. עמדת משרד האוצר באשר להבאת עובדים זרים לקשישים סיעודיים המאושפזים בבתי אבות. ידידי איציק שמולי, אני מודה לך על ההצעה לסדר-היום.

אציין כי כיום מועסקים עשרות אלפי עובדים ישראלים בענף הסיעוד המוסדי. עובדים אלה, המשתכרים שכר נמוך, עתידים להיפגע, תוך שחיקת שכרם, או לחלופין, להיפלט משוק העבודה, במידה שיוכנסו עובדים זרים נוספים לענף הזה. ואני בטוח שאתה לא רוצה שזה יקרה.

גברתי השרה, כי כיום המחסור העולה מצד נציגי המוסדות מוסבר בכך שהשכר המוצע לעובדים בענף זה נמוך, ואף עולה כי בתי החולים משלמים לעובדים כ-15% מתחת לתעריף.

בהשוואה לענפים שונים שבהם יש הסכמים קיבוציים ותמיכה ממשלתית, כענף הניקיון, השכר נמוך יותר, ועל כן המקצוע פחות אטרקטיבי,

עם זאת, ומתוך רצון לסיוע בנושא, אנו עמלים בשנה האחרונה על מנת למצוא פתרונות לסוגיה שמחד גיסא יסייעו בקליטת עובדים חדשים לענף, ומאידך גיסא לא יהוו פגיעה משמעותית בעובדים המועסקים כבר כיום בענף.

קבעה הממשלה מכסה ייעודית להעסקת עובדים פלסטינים בענף הסיעוד וכן פעלה לגיבוש מנגנון להעלאת שכר העובדים בענף.

בעזרת השם, עתידים לסייע למוסדות באופן משמעותי בקליטת עובדים נוספים לענף. ושוב, תודה על ההצעה.

אתה מציע להעביר לוועדה? מה שהוא רוצה. איזו ועדה? העבודה והרווחה. העבודה והרווחה. אנחנו נצביע עכשיו על ההצעה להעביר את הנושא של עמדת האוצר לגבי עובדים זרים לקשישים סיעודיים.

מי נגד? מי נמנע?

את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שבעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה תועבר לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: החלטת הממשלה על קיצוץ רוחבי, מס' 11291,

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. צר לי על כך שנושא כזה, שנוגע באופן ישיר לחייהם של אזרחי ישראל, לבריאותם, לעתידם, זוכה לדיון בכנסת כשהיא ריקה לחלוטין. נמצאת איתנו השרה רגב, השרה התורנית, נמצאים איתנו שני חברים מסיעת ש"ס, נמצאים איתנו חברי הכנסת מוסי רז ופנינה תמנו-שטה מהאופוזיציה. כל הכבוד לארבעתכם,

ולך כמובן, אדוני היושב-ראש. אבל ממש לא כל הכבוד לכל חברי הכנסת שלא נמצאים כאן כאשר אנחנו עוסקים, אדוני סגן השר, במאות מיליונים שיורדו מהמשרדים החברתיים. יש לממשלה הזאת פתרון קסם, כל פעם שצריך לפתור איזשהו עניין, לפעמים עניין יותר חשוב, לפעמים עניין פחות חשוב, שיטת הקסם: קיצוץ רוחבי.

כל פעם מקצצים,

בבשר החי של תקציב הבריאות. אומר לנו שר הבריאות בפועל, סגן השר יעקב ליצמן, שהוא מתנגד לקיצוץ במשרד הבריאות, כי זה יהיה קיצוץ שיפגע עוד יותר במערכת הבריאות, בצורה אנושה. וזה קיצוץ חמור במיוחד בתקופה הזו, עם תחילת תחלואת החורף, העומסים במחלקות. עמיתיי חברי הכנסת, איפה חיים חברי הכנסת? אתם לא רואים מה קורה בבתי חולים? אתם לא רואים את הזקנה שעדיין נמצאת, אדוני סגן השר, במסדרון? אתם לא רואים את המצוקה במערכת הרווחה? אתם לא רואים את הקשיים במערכת החינוך? אני שואל אותך, אדוני סגן השר: איך אתם מעבירים בכזאת קלות קיצוץ רוחבי? ואני אגיד עוד דבר, ואני אומר את זה לך,

איך זה הגיע לעולם? אתה עולה לדוכן עוד מעט. אתה תענה. אבל אני שואל אותך שאלה אחרת, אדוני. למה זה בא לעולם?

הרי אתה אדם רציני, ואתה אדם שבקי בעבודתו ועושה את עבודתו נאמנה, למרות שיש לנו לפעמים ויכוחים, איך אתם מביאים כזה נושא לממשלה כמה שעות לפני הדיון? השרים לא מתכוננים. אני מדבר עם שרים, אומרים לי: אנחנו לא יודעים איך לקצץ את זה. אבל הם מקצצים, כי פשוט החליטו. מחטף. זה מחטף. זה מחטף, ואנחנו מדברים באמת על חיי אדם. אנחנו מדברים באמת על פיקוח נפש. נו, דבר על השוטרים.

60,000, אני אומר: צריך לפתור בעיות. אני בעד לפתור בעיות, אבל לפתור בעיות, בואו תקצצו איפה שצריך לקצץ. קצצו בתקציב ההתנחלויות, יש איפה לקצץ. אני שומע שהצבא לא כל כך מתלהב לרכוש צוללות שראש הממשלה כל כך חפץ ביקרן. אם הצבא לא רוצה את זה, אולי תכריחו את ראש הממשלה בכל זאת לוותר על הצוללות שיקרות לו,

אבל לא קיצוצים רוחביים. לא קיצוץ בבשר החי, לא פגיעה בחולים, לא פגיעה במערכת הרווחה, לא פגיעה בחינוך. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת חנין. ישיב סגן שר האוצר יצחק כהן. סליחה, סליחה,

נמצא. ראיתי שלא נמצא אף אחד, אבל מוסי רז ככה מצטנע בצד, אז לא שמתי לב. האדישות של חברי הכנסת, גם היא גורמת לציבור להיות אדיש. מכובדיי, שני יושבי-הראש, גברתי השרה, סגן השר, חברי הכנסת, חברת הכנסת, הממשלה קיבלה החלטה לקצץ, למעשה מיליארדים, כדי לשלם תשלום שאני חושב שהיה צריך לעשות אותו. המעשה הוא נכון, הפיצוי לשוטרים, לגמלאי המשטרה. יש שתי אפשרויות לעשות את זה. יש אפשרות, שאני בטוח, סגן השר כהן, שאם זה היה תלוי בך, זה מה שהיית עושה, היית בודק מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, ואז אולי היית מוריד מדברים שלא צריכים אותם בכלל, שהם גורמים רק נזק, או מדברים שלא כל כך צריכים אותם. ובדברים חשובים מאוד, כמו אולי בריאות, חינוך, תחבורה ציבורית, לא היית פגוע בכלל. אולי אפילו יותר מזה, אולי אפילו אם הממשלה הייתה מפעילה טיפה אורך רוח, וגם האוצר שהגיש לה את זה,

אולי היו אפילו מחליטים שיש מיסים שלא נורא אם יעלו, כמו לדוגמה, סיגריות לגלגול וכל הקונצים האלה שאנחנו שומעים שקורים, וגם מיסים אחרים. אבל לא זה מה שנעשה. הממשלה החליטה שאין לה סדרי עדיפויות.

התנחלויות חשובות כמו בריאות, שירותי דת חשובים כמו רווחה, חינוך שווה כמו צוללות. אני אפילו לא קובע מה התשובה, מה חשוב יותר. אבל לבוא ולהחליט שכל אחד שווה באותה מידה, ומקצצים 1.3% בכל אחד מהדברים, זה פשוט פחדנות לשמה, בריחה מהמציאות לשמה. איך לא עמד שם אפילו שר אחד, או שרה אחת, שאמר: רגע, אל תיגעו במשרד שלי. הוא יותר חשוב. אני צריך עכשיו לדאוג לזה ולזה. איך לא קרה הדבר הזה? אבל אני רוצה להצביע על עוד דבר. אני רוצה להצביע על עוד דבר: בדרך כלל, כשאנחנו מקבלים את תקציב המדינה, אנחנו מקיימים עליו פה דיונים ארוכים במשך ימים ארוכים בוועדת הכספים, דיונים רבים פה במליאה. דיונים ארוכים, חברי הכנסת עולים, מדברים דקות, לעיתים שעות כל אחד.

הכול חלף כהרף עין, דיון קצרצר, בלי לקיים את כל סדר הדיון שאנחנו רגילים לו. זה אומנם כחוק, בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, כשמדברים על תקציב.

יש פה איזושהי אנומליה בבסיס שלנו, שאנחנו מכלים את זמננו באישורו של תקציב, ואז באות הממשלה וועדת הכספים, וממש בדקות של דיונים משנות ומעבירות מיליארדים ואפילו עשרות מיליארדים מצד לצד. אנחנו חייבים לשנות את השיטה הזו. שוכרן, מוסי. (אומר בערבית: אין אף אחד אחרי מוסי.) ינון אזולאי. אורי מקלב, אורי מקלב. אדוני היושב-ראש, מכובדתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שיש הבדל גדול בינינו לבין הציבור בהבנה של מה זה נקרא קיצוץ רוחבי. כשאומרים קיצוץ רוחבי ומדברים על 1.3%, זה נשמע כזה משהו קטן,

אפשר עוד לעבור על זה, וצריך לדעת שקיצוץ רוחבי זה קיצוץ כואב מאוד. הוא דווקא נוגע, כשבעל המשרד, כשהמשרד צריך לקצץ, הוא מקצץ בתוכניות שמיועדות במיוחד לתוכניות שיפור, לתוכניות עבודה שהמשרד השקיע, שהוא רוצה לתת מעבר לתקציב הקשיח, שבסופו של דבר זה דווקא האוכלוסיות החלשות, אלה מעוטי ההכנסה, או בכלל אלה שצריכים חיזוקים, מה זה שבאים למשרד, והמשרד צריך לקצץ? אפשר לשמוע את מה ששר הבריאות אמר: במה אני מקצץ? בפרויקטים חדשניים שעכשיו נכנסתי בהם. כשאומרים לקצץ, בזה אני מקצץ. במה אני אקצץ, בשכר? במה אני אקצץ, בבינוי, שבאמצע בנייה? ה"שפיל" שלהם הוא מאוד קטן, ואנחנו הולכים על קיצוץ, ובאמת זה גם כואב. בממשלה, אדוני סגן השר, השקעתם הרבה. אני חושב שהציבור ידע להעריך את זה, את הקדנציה הזו, בזה שלא היו קיצוצים, ולא היו פגיעות קשות, ואנחנו לקראת הסוף. מספרים על אותו יהודי שלמד, אני אחכה לתשובה שלך, שחיכה לסדר.

ואמר: אצל היהודים בליל הסדר יש הרבה אוכל, ויש אוכל טעים.

ואמרו את ההגדה, והוא ראה שזה לוקח זמן,

כשהגיע באמת האוכל, בסוף הדרך, הוא הפסיד את כל מה שהוא המתין. אנחנו צריכים גם לדעת שהקיצוצים האלה יפגעו באוכלוסיות החלשות באופן ישיר, באופן פוגע, ממוקד,

זה מאוד מאוד משתלב עם עוד דבר שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה, שזה נקרא, אולי לשתף אותנו? אורי, אורי, אורי, תירגע. תמשיכי, השרה רגב, יש זמן. קחי את הזמן שלך. תחייכי, תצחקי, היא יכולה לשתף אותנו. שימי על רמקול. כפי שגם אמרו קודמיי, זה קיצוץ כואב, שאנחנו לא יודעים, זה עובר מתחתינו, בגלל שכשאומרים למשרד לקצץ אז הוא מקצץ, ואנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו רק שומעים את זה אחר כך: מה ההשלכות הכבדות המשפיעות על הציבור, במיוחד האוכלוסייה החלשה, שקשה לה לספוג את זה, וזה הולך יחד. יש לזה הלימה עם ייקור המחירים. אנחנו היום עדים לייקור מחירים, מה שלא היה מ-2014, בצורה דרסטית ומהותית מאוד: גם בטונה,

קולה, תה, חברת ויסוצקי, סוגת,

דגנים, עוף טרי, גבינות, מאכלי חלב, מוצרי חלב, עליות שהן משמעותיות מאוד.

ראה זה פלא, כשאתה מקצץ במשהו, מעלה מחירים ב-4% איך שזה מגיע לקמעונאי ולצרכן ולקונה זה עולה פתאום ב-8%. למה עלייה של 4% במוצרי חלב צריכה להשפיע, בעלייה של 8%? הרי הפוך, ברגע שיש עלייה של 4%, הרווח שלך הוא יותר גדול. תמיד אפשר להגיד שיש הלוואות, מימונים. אדוני היושב-ראש, הקיצוץ הזה, שיהיה בעקבות הקיצוץ הרוחבי הזה, יחד עם עליות המחירים, שאנחנו עדים לכך שזה כבר בא לידי ביטוי בעלייה משמעותית בסל המוצרים שמשפחה צריכה לקנות, בעליות בליבה של המוצרים, במוצרי היסוד שמשפחה צריכה לקנות,

בבת אחת מביא אותנו מעידן שחשבנו שהוא יציב, לעידן של סחרור ועליית מחירים. אנחנו נמצאים עכשיו בסוף קדנציה. אני חושב שמשהו כאן לא הגיוני, ללכת לקצה ולהוסיף תוספות שכר כשהמשמעות היא קיצוץ כזה גדול.

אני מודה לך, חבר הכנסת מקלב. סגן שר האוצר של ממשלת ישראל, השר יצחק כהן. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, מי שישמע את הנאומים חוצבי הלהבות שלכם יחשוב שבאמת נעשה פה מעשה של קיצוץ אכזרי.

בואו נאמר לכם, ונסבר לכם את האוזן איך זה הגיע לעולם. הייתה פסיקה של בית המשפט לדיני עבודה וערעור של המדינה בארצי, ושניהם נדחו, והממשלה הייתה חייבת לכבד פסקי דין. גם ממשלה מכבדת פסקי דין. גם.

מכאן נולד הפרויקט הזה של תשלום רטרואקטיבי על היעדר ביטחון תעסוקתי אצל השוטרים, והיינו חייבים לשלם להם את זה, מכיוון שכנראה זה מגיע להם, וזה מה שנעשה.

מי שישמע את הנאומים שלכם יחשוב שבאמת לא קרה שום דבר. ואני אפרט, ברשותכם.

אדוני היושב-ראש: לפני שמדברים על ההחלטה לבצע קיצוץ רוחבי אסור לשכוח את ההקשר הרחב של המצב הכלכלי. בשנים האחרונות, ברוך השם, וגם השנה, כלכלת ישראל היא כלכלה חזקה, איתנה, יציבה וצומחת, ואת זה לא רק אנחנו אומרים אלא גם חברות הדירוג המובילות בעולם, שממשיכות להביע את אמונן בעוצמתה הכלכלית של ישראל בתחזיות לשנים הבאות. המצב המקרו-כלכלי הטוב של ישראל בא לידי ביטוי בצמיחה גבוהה של המשק הישראלי, שצפויה לעמוד השנה ובשנה הבאה על סביב 3.5% אגב, יש כאלה גופים בין-לאומיים שדירגו את זה ב-3.6% צמיחה, גבוה ממדינות רבות ב-OECD. שוק העבודה, מי מקשיב לי? שוק העבודה, שוק העבודה. שוק העבודה ממשיך להיות חזק ובתעסוקה מלאה, עם אבטלה ברמה של 3.5% בלבד תוך כדי שיעורי השתתפות ותעסוקה גבוהים, דבל'ה. במקביל לצמיחה, שממנה נהנים כל האזרחים, אנו רואים שנמשכת מגמת החלחול של הצמיחה לשכבות החלשות, תופעה אשר מייחדת את ישראל ממדינות מפותחות אחרות. האי-שוויון ברוטו יורד, והוא היום נמוך באופן משמעותי מממוצע מדינות ה-OECD, ויחד איתו יורד האי-שוויון נטו.

חלה גם ירידה בשיעור העוני, שמהווה נתון חיובי במיוחד בהתחשב בהמשך העלייה של קו מדידת העוני. זה נכון,

ודאי זה קשור, תקשיב טוב, שאלות בסוף, אני אענה לך על הכול. תרשום, אני אענה לך על כל שאלה. שנת התקציב 2019, מוסי רז, היא שנה של בשורה גדולה למשק. הוצאות הממשלה יגיעו לשיא של כ-397.4 מיליארד ש"ח, גידול נומינלי של 20.7 מיליארד ש"ח לעומת שנת 2018, גידול של כ-5.5%. דברים חסרי תקדים.

התקציב נבנה מתוך מחשבה על סדרי עדיפויות, כאשר לקחנו תקציבים במיוחד למקומות שמעניקים שירותים לרווחת הציבור ומעודדים צמיחה: חינוך,

לסבר את האוזן, גידולים בתקציב ב-2019, חשוב שתכיר, מוסי: תקציב לניצולי השואה גדל בכ-800 מיליון ש"ח לעומת 2018, גדל ב-20% 800 מיליון ש"ח, תקציב הביטוח הלאומי גדל בכ-4.1 מיליארד ש"ח לעומת 2018, כ-10% באמת, את אישה אינטליגנטית, תקשיבי עד הסוף. אינטליגנטית, אינטליגנטית. זה נכון מה שאתה אומר. אז תן לי לגמור, אם זה נכון, תן לי לגמור. אני אחזור בחזרה כי הפרעתם לי, ושהציבור ישמע, למרות שהפרעתם. תקציב לניצולי השואה גדל בכ-800 מיליון ש"ח לעומת 2018, גידול של 20%; תקציב הביטוח הלאומי גדל בכ-4.1 מיליארד ש"ח לעומת 2018, גידול של 10%; תקציב החינוך גדל ב-5 מיליארד ש"ח לעומת 2018, כ-9% גידול בחינוך, תקציב הבריאות גדל בכ-2.5 מיליארד ש"ח לעומת 2018, כ-7%; תקציב התחבורה גדל בכ-2.2 מיליארד ש"ח לעומת 2018, כ-12% גידול, תקציב ביטחון הפנים גדל בכ-1.2 מיליארד ש"ח לעומת 2018, כ-7%; תקציב ההשכלה הגבוהה גדל ב-700 מיליון ש"ח לעומת 2018, גידול של 7%. אדוני היושב-ראש, אני לא רואה את ההתפעלות שלך. אני חוכך בדעתי אם להתייחס.

הממשלה החליטה ביום ראשון האחרון על קיצוץ רוחבי במטרה לממן כמה החלטות חשובות, בין היתר תוספת שכר, שזה פסיקת בית המשפט, גם המדינה וגם הכנסת כנראה חייבות לקיים פסקי דין, חלף תוספת "היעדר קביעות" למשרתי מערכת הביטחון. מדובר בתוספת ששולמה לאנשי קבע בצה"ל, ולאחר מאבק משפטי ארוך שנים של השוטרים והסוהרים לקבלת התוספת הוחלט בממשלה, בחודש ספטמבר, על ניהול משא ומתן בין הצדדים על מתווה מוסכם, שאושר על ידי הממשלה. אני הייתי מעורב, הייתי אחד מאנשי הצוות. אני חייב לומר לכם שהסכם המתווה הוא טוב. הוא גם מביא רווחה ל-60,000 איש שחיכו לזה וגם מתחשב במתווה התקציבי של המדינה. תוספת מפקחי בנייה למניעת תאונות עבודה במטרה להילחם בתופעה של נפגעים הרבים באתרי הבנייה בשנים האחרונות. אתם ודאי מסכימים. חיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף עזה, תוכנית סיוע לתושבים ולרשויות המקומיות בסך של למעלה מ-500 מיליון ש"ח,

בשנתיים הקרובות. התוכנית כוללת הנחה בארנונה, תגבור מערך רפואת החירום, פיתוח אזור תעשייה, מיגון והצטיידות מרכזי יום, תגבור התמיכה לטיפול רגשי לילדים במערכת החינוך ועוד ועוד ועוד. ניהול מדיניות פיסקלית אחראית מחייב אותנו לבצע הפחתה רוחבית על מנת לעמוד במסגרות הפיסקליות הקבועות בחוק, ביעד הגירעון ובהגבלת ההוצאה התקציבית. זה מה שהסברתי לך.

על כן הוחלט על הפחתה רוחבית בתקציב הקניות של משרדי הממשלה בסך של כ-1.35% 1.35%,

בשנת התקציב 2019, ועוד 0.2% בשנת 2020. בנוסף, תחול הפחתה בשיא כוח האדם של כ-0.5%, חצי אחוז, ביחידות המטה, ו-0.25% ביחידות המספקות שירותים לאזרח.

חשוב לציין כי גובה ההפחתות שיבוצעו במשרדים נמוך משמעותית מהתוספות הגדולות שניתנו למשרדים, ובייחוד לשירותים החברתיים. כפי שאמרתי קודם, הגידולים בתקציבי 2019: ניצולי שואה, ב-800 מיליון,

5 מיליארד,

2.5 מיליארד, ביטחון הפנים, 1.2 מיליארד, תחבורה, 2.2 מיליארד. גובה ההפחתה כאחוז מהגידול: ניצולי שואה, 0.063%; חינוך, 2%; בריאות, 1.4%; ביטחון פנים, 8.3%; תחבורה, 2.9%. רפורמות ותוכניות כלכליות בשירותים האזרחיים, שאושרו לשנת 2019 מדגישות את המחויבות הממשלתית כלפי תחומים אלה: הגדלת קצבאות הנכות, הגדלנו משמעותית את קצבאות הנכים בסך כולל של 2.15 מיליארד ש"ח כבר משנת 2018, כך שגובה קצבת נכות יעלה מ-2,342 ש"ח בחודש לסך של 3,272 לנכה בדרגת 100% נכות, תוכנית הסיעוד הלאומית, במטרה להרחיב, לשפר ולייעל את שירותי הסיעוד הניתנים לקשישים, אישרה הממשלה את תוכנית הסיעוד הלאומית בהיקף של כ-900 מיליון ש"ח, וזה צפוי לגדול בהדרגה לכ-1.7 מיליארד ש"ח. התוכנית תיכנס לתוקף כבר במהלך שנת 2018, ותכלול הגדלה משמעותית של שעות הסיעוד הניתנות לקשישים בביתם, הכנסת טיפולי שיניים לקשישים במסגרת סל הבריאות, הגברת המעורבות של קופות החולים בשיקום ובטיפול בקשישים הסיעודיים בביתם והקלת נטל הביורוקרטיה, תוכנית "חופשות הלימוד" במסגרת תקציב המדינה לשנת 2019, הוקצו 320 מיליון ש"ח עבור תוכנית החופשות, שבמסגרתה גני הילדים ובתי הספר בכיתות א' ג' יפעלו במהלך עשרה ימים נוספים בחופשות התלמידים, במסגרת הדומה לפעילות המתבצעת כיום בצהרונים ובגני הילדים. התוכנית נועדה לתת מענה לפער הקיים כיום במשק הישראלי בין ימי חופשת ההורים לבין ימי חופשות התלמידים. התוכנית תעניק להורים ולתלמידים מענה בימי חופשות חנוכה ופסח, כך שבכל חג ייהנו התלמידים מחמישה ימי פעילות חינוכית.

צפויה להוביל להורדת יוקר המחיה למשפחות עם ילדים קטנים ותאפשר צמצום פערים בחברה הישראלית, הרפורמה לצמצום תאונות עבודה, על פי נתוני הביטוח הלאומי, כ-70,000 עובדים נפגעים בתאונות עבודה מדי שנה. איציק, אפשר לקבל את זה בכתב? תקרא את זה בפרוטוקול.

בשנים 2011 2016 היה זרם נפגעי העבודה כ-2% בממוצע מסך המועסקים במשק, קרי כ-2% מהמועסקים נפגעו מדי שנה בתאונת עבודה שדווחה לביטוח הלאומי ושולמו בגינה דמי פגיעה.

איתן ברושי, בשנים האחרונות כ-60 עובדים נהרגים מדי שנה בתאונות עבודה. התכלית של הרפורמה היא לצמצם באופן משמעותי את תאונות העבודה, בשיעור של 10% 25% בשנה, להפחתה משמעותית של הרוגים ופצועים.

פה יש ממשלה שפועלת ועובדת וצומחת, וכלכלה חזקה ויציבה,

מרחיבה, מוסיפה מיליארדים למשרדים החברתיים.

היינו צריכים לשלם,

בפסק דין של בית המשפט. אני חושב שגם אתם שמחים בכך שהשוטרים, ומערכות הביטחון,

אני לא יודע אם מישהו מכם היה מצביע נגד התוכנית הזאת.

על כל פנים, אלה פני הדברים, וכדאי לדעת שהאמת היא גם אופציה,

הופה. זה יפה. מה אתה מציע? אני מציע להסתפק, אבל מה אתם מציעים? הרב מקלב, מה אתה מציע? ועדת כספים. הרב מקלב מציע לוועדת כספים. אני מציע, אה, רק דיון במליאה. הוא מציע, הוא מציע, אתם מציעים רק דיון במליאה. דיון במליאה, בסדר, אחסן. דקה. מי מציע דעה אחרת? פנינה, והיא לא פה. דיון במליאה.

בעד, זה דיון במליאה, ונגד, זה הסרה. תשעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

להעביר את זה לדיון במליאה.

הצעה לסדר-היום בנושא: אפליה בין ערים ומועצות אזוריות בהטבות המס ומפת העדיפות הלאומית,

בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, סגן השר וגברתי השרה, אני מודה לחברים שנשארו ואני אקצר ואומר שסוף 2018,

היא סוף שנה גם בנושא מס והטבות. ועדת הכספים, שאני חבר בה,

הכינה כבר את הנושאים האלה, ואנחנו בשנה השלישית, ואנחנו נתקלים בשאלה שאני קראתי לה בהגדרה אפליה בין ערים ומועצות אזוריות בהטבות המס ומפת העדיפות הלאומית. אני אתן דוגמה, בשביל לקצר ולא לפגוע באף אחד, אבל נאמר העיר נהריה, שלאחרונה אישרנו לה שינויים, מרבית העיר נהריה היא מחוץ לקו תשעת הקילומטרים, שזה קו העימות בגבול הצפון. למרות זאת, כל נהריה וכל תושבי נהריה הם חלק מקו העימות, סליחה,

גם אם הם מחוץ לגזרה של תשעה קילומטר. מצד שני, מועצה אזורית, במקרה זה מטה אשר, יש לנו גם דוגמאות כאלה בגליל וגם תכף נגיד על עוטף עזה, מועצה אזורית פרוסה על שטח יותר גדול, כאשר יש לה יישובי גדר ויישובי עימות ועדיפות לאומית. אבל אני חושב שצריך לראות ביישובי המועצה, יישובים ערביים,

מושבים וקיבוצים, כאילו הם שכונות של העיר, משום שיש להם מערכות חיים משותפות, משום שבתי הספר, חלקם, במקרה זה,

בתוך קו האש. בית המועצה הוא בחזית של קו העימות, כנ"ל מרכזי יום לקשיש וכל השירותים האחרים. אבל זה לא רק זה. קשה מאוד לקיים מועצה אזורית, על כל המורכבות שיש, כשיש פערים ברמת היכולת של הקיום בין חברים ובין יישובים, וזה בא לידי ביטוי במכלול של נושאים, כבוד היושב-ראש. יותר מכך, מתפתחים יחסים קניבליים בין היישובים, משום שיש פער גדול, ולפער הזה יש משקל גם בהגעת תושבים חדשים וגם בהישארותם של הבנים, בתנאים שהם כולם באזורים סמוכים זה לזה אבל לא באותו מרחק מהגדר או מקו העימות. ראינו את זה עכשיו בעוטף עזה, ואני לא מדבר עכשיו על שאלת הפיצוי. קיבוצים כמו דורות וברור חיל, קיבוץ כמו עברון ליד נהריה, או גונן ולהבות הבשן בגליל העליון, שמתייחסים אליהם כמו אל קו עימות, הם בתוך גזרת העדיפות, הם תחת ההשפעה של כל מה שקורה, גם בגבול לבנון וגם בגבול עזה. אבל במדידות של מפות שונות, יש מרחקים שונים, עד כדי איום על היכולת ליצור רקמת חיים משותפת. צריך לומר שזה לא סביר ולא הגיוני שבמועצה אזורית שיש בה מרכיבים משותפים נוצרים פערים כאלה, שהם לא מוצדקים. אינני מתייחס לשאלות של מיגון ואני לא נכנס פה גם לדקות של פערים כאלה או אחרים, אלא לעיקרון. למה זה דחוף? משום שבסוף 2018 משתנות המפות, אבל החברים, התושבים של היישובים, הם לא זזים. אנחנו לא צוענים שעוברים כל שנה ממקום למקום. זה הבית של האנשים, של החברים. הם לא באים לקו לשלושה חודשים ועוזבים למוקם אחר, הם כל החיים בקו העימות. זה קו של חיים, ובאזור העדיפות הלאומית. לכן הדיון הזה דחוף וצריך למצוא פתרון, ולפני סוף השנה להסדיר את העיוות הזה, כדי לומר שדין יישובים כפריים במרחב הכפרי הוא כמו העיר השכנה. לא פחות. ובמקרה זה, המודל של נהריה הוא מודל ברור, כי נהריה מוכרת כיישוב שהוא יישוב ארוך ויש בו את החלוקה של קו התשעה קילומטרים, שזה קו גבול העימות בצפון, הוא מפריד בין שליש נהריה בתוך הקו ושני-שלישים בחוץ. זה נכון גם בדרום וגם בצפון. אדוני היושב-ראש, במצוות הקיצור, אני מבקש להעביר את זה לוועדת הכספים. מה אומר המזכיר? זה ייקבע בתקנון. מה התקנון קובע? אני מבקש ועדת הכספים.

מוסי רז יציע שזה יהיה בוועדת כספים. בסדר, בסדר.

אמרתי שאני מציע שזה יעבור לוועדת הכספים,

אתה צריך להציע דיון במליאה.

בתושייתו כי גדולה,

רוצה למקד את הדיון דווקא בוועדת הכספים. חברי מוסי רז. אני מודה לך, אדוני. סיימת את דבריך הנוקבים והחשובים. איציק, אתה עולה לענות בשם ממשלת ישראל? אתה יכול להישאר שם, איציק. איציק, תישאר שם. איפה, שר האוצר?

ינון, אני מבקשת ממך, אל תציע הצעות שהן לא רלוונטיות. יסבכו אותו.

יש רוב לקואליציה?

נגמר, תגיד לי, יש לך זמן, בוא נגמור היום. את יודעת מה מקומם? את התשובה הזאת השבתי לו לפני שלושה שבועות.

תיתנו לי את תיק שר הביטחון, אני,

זו עקשנות, מירי.

איציק, תגיד לו: את התשובה הזאת השבתי לך, מירי, אתם צריכים תמיכה? תיק שר הביטחון, המחוקק קבע,

אמרתי לך כבר כמה פעמים, גם לפני שלושה שבועות אמרתי לך את זה, המחוקק קבע כלל שלפיו לא מחלקים יישוב לעניין הזכאות להטבות, מכיוון שאין אפשרות תפעולית לבחון אם כל בית וכל דירה נמצאים בתוך,

גבולות אזור הפריפריה או קו גבול עימות. לא כך העניין לגבי היישובים המאוגדים במועצות אזוריות.

הגם שהוא משתייך למועצה אזורית, עדיין הוא ישות מוגדרת עם גבולות ברורים וזהות יישובית.

פריסה גיאוגרפית של מועצה אזורית רחבה בהרבה מזו של ערים שתושביהן זכאים להטבות מס. בחוק קיימת מגבלה של גודל היישוב המזכה, לכן לא מדובר בערים גדולות.

קיים שוני מהותי בין עיר לבין מועצה אזורית, ואין שום אפליה בהתייחסות שונה אל דברים שונים. יתרה מכך, אפליה עלולה להיווצר דווקא כאשר יישוב שאיננו זכאי להטבות, בשל מיקומו או דירוגו הסוציו-כלכלי או כל סיבה אחרת, נהנה מהטבות מס רק מכיוון שיישובים אחרים במועצה שלו זכאים להטבות מס.

בעת שיישוב אחר בעל מאפיינים זהים המשתייך למועצה אזורית אחרת לא יזכה להטבות מס. אדוני היושב-ראש, אותה תשובה בדיוק השבתי במליאה לפני שלושה שבועות לחברי ברושי באותה הצעה לסדר-היום. אני מניח שבעוד שלושה שבועות אנחנו עוד פעם נחזור בחזרה. ועדת כספים. נעביר לוועדה? בבקשה, מה אדוני מציע? רגע, נספור, כספים. כספים.

אנחנו עוברים להצבעה. (אומר בערבית: בעד,) לוועדת כספים,

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת כספים נתקבלה. בעד תשעה, אין מתנגדים, אין נמנעים. ועדת כספים.

אנחנו עוברים לנושא האחרון: מוכנות העורף בצפון ובדרום,

נדמה לי שאלי בן-דהן. אני מוכן שהרב יצחק כהן יענה

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, מי שנשאר פה. לפני ימים מספר שוחחה איתי אימא מודאגת, תושבת אחד המושבים בגליל, ובשיחה איתה הביעה את דאגתה העמוקה מכך שבגן הילדים של בנה אין מקלט, או כל מיגון אחר לשעת חירום. תושבת אחרת, זקנה סיעודית המרותקת למיטתה, פנתה גם היא וסיפרה שביתה מיושן וללא כל ממ"ד. מדובר במושבים הממוקמים במרחק של כ-2 קילומטרים בקו אוויר מגבול הלבנון. במלחמת לבנון השנייה ספג האזור הזה,

מאות טילים וקטיושות והיה בקו האש הראשון. דבר זה מלמד אותנו שעל אף היותנו למודי ניסיון במלחמות, אני אומר זאת בצער רב, לא הפקנו את כל הלקחים המתבקשים ולא דאגנו מספיק לכך שבמלחמה הבאה יהיו פחות נפגעים, שהעורף יהיה חזק יותר, חשוף פחות ומוכן יותר. גן ילדים שפועל ללא מיגון כלל, זאת רשלנות מסוכנת. זקנה סיעודית שנשארת ללא ממ"ד, אפילו כשעברו 12 שנים ממלחמת לבנון האחרונה, זה דבר בלתי נסלח. לא היה לי צורך לנבור יותר מדי בארכיונים כדי להבין את היקף התופעה וחומרתה, היות שרק במועצה האזורית מרום הגליל, מקום מגוריי, כמחצית מהמקלטים אינם ראויים לשימוש כלל ובמחצית התקנית, כביכול, אין את הציוד הנדרש לשהייה ממושכת. מנתונים שהגיעו אליי ממועצות אזוריות נוספות באזור קו העימות הצפוני, המצב לא שונה בהרבה. המקלטים בחלקם מוזנחים וחלקם מוצפים במים. אין בהם את הציוד הנדרש ומצבם לא יאפשר את קליטת האזרחים בצורה מיטבית ביום פקודה. נוסף על כך, מאות בתים באזור העימות מצפון ומדרום אינם ממוגנים כלל, היות שנבנו לפני שעבר החוק המחייב בניית ממ"ד בכל בית. אני אתן כאן סקירה תמציתית מדוח מבקר המדינה, שפורסם במאי 2018 ובדק את נושא מיגון היישובים. מהדוח עולה כי 26% מכלל האוכלוסייה, שהם למעלה משני מיליון תושבים, נמצאים ללא מיגון תקני. כלומר, ללא מיגון כלל. במגזר הלא-יהודי המצב חמור בהרבה ואחוזי התושבים שאינם מוגנים כלל עולה על 50%. מצב זה מעיד על הרשלנות בקרב הגופים הממונים ומעלה שאלות מהותיות על פעולותיהם של המשרדים השונים ביישום התוכניות הרבות למיגון העורף. בחודש יוני הודיעה הממשלה על הקצאת כ-5 מיליארד שקלים לתוכנית מיגון הצפון לאורך עשר השנים הבאות, כדי להתגבר על פערי המיגון. אין בידי נתונים מפורטים לגבי אישורי התקציב לתוכנית זו או לגבי העברות תקציביות בפועל, אך עם זאת בדיון שנערך ב-15 באוקטובר השנה בוועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף של ועדת החוץ והביטחון, נאמר כי השנה הועברו כבר 150 מיליון שקלים לטובת מיגון יישובי הצפון, כולם הוקצו לתוכניות מיגון ובשליש מהם כבר נעשה שימוש. בנוסף לכך, הועברו לאחרונה כ-136 מיליון שקלים המיועדים למיגון מלא של 21 היישובים צמודי הגדר בצפון, הנמצאים עד קילומטר אחד בקו אווירי מהגבול. יתר התקציבים שהובטחו נמצאים עדיין במשרדי הממשלה השונים, שעדיין לא הציגו תוכנית מפורטת לקידום מיגון הצפון. רבותיי, אויבינו מצפון ומדרום חורשי רעות כל הזמן.

משרדי הממשלה צריכים להביא ליישום התוכניות במהירות האפשרית, ובכך לתת את הזכות למיגון לכל אזרחי ישראל, בייחוד בקווי העימות החשופים לאש מהרגע הראשון, באופן המהיר ביותר.

אני מודה לך. סגן שר אחר, בשם ממשלת ישראל, יענה. לראשונה מאז פוטר סגן השר אלי כהן מתפקידו, אלי בן-דהן,

סליחה, אני חוזר, delete. לראשונה מאז פוטר סגן השר אלי בן-דהן מתפקידו, הוא עולה לנאום בשם ממשלת ישראל.

אחרי שהתמנה מחדש לתפקיד סגן שר הביטחון. נאאב וזיר אל-דיפע. נאאב וזיר אל-דיפע, נאאב וזיר אל-אמן, זה התרגום.

"דיפע" זה הגנה. הגנה זה בארצות הברית.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, פיקוד העורף מבצע את כלל התחומים אשר הוא מחויב להם מתוקף חוק, ובהם בקרה ומעקב אחר כשירות המקלטים הציבוריים בכל המדינה. הביקורות מבוצעות על ידי פיקוד העורף בשיתוף הרשויות המקומיות. האחריות על שמירת כשירות המקלטים ושיפורם היא באחריות הרשות המקומית, על פי תקנות ההתגוננות האזרחית, השתתפות רשויות מקומיות. פיקוד העורף משמש גורם מנחה מכוח סעיף 12(א) לחוק הגנה אזרחית, ומלווה את הרשויות המקומיות ברמה המקצועית. יש לציין כי גם לאחר שקלול כלל דפוסי המיגון הקיימים במרחב האזרחי, הכולל גם את כשירות המקלטים הציבוריים, עדיין קיימים פערי מיגון לכ-25% מכלל אוכלוסיית מדינת ישראל. מקלט ציבורי הוא דפוס מיגון אחד מתוך מגוון של סוגי מיגונים הקיימים לאוכלוסייה, ובהם ממ"דים, מקלטים פרטיים משותפים, וכאמור, גם מקלט ציבורי. יש לציין כי בשנים האחרונות הוכנו תוכניות רבות לקידום ושיפור של המיגון במדינה. פיקוד העורף, בסיוע הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה, מממש פרויקטי מיגון אלה, ובכלל זה שיפוץ מקלטים ציבוריים. בהמשך לכך, בהובלת שר הביטחון לשעבר ושר האוצר, אושר תקציב בהיקף של 150 מיליון שקל לשנת 2018 עבור צמצום פערי המיגון בצפון המדינה, עד למרחב 20 קילומטר מהגבול. התוכנית נמצאת בתהליכי ביצוע.

בהנחיית שר הביטחון לשעבר התקיימה עבודת מטה מרחיבה לבניית תוכנית למיגון צפון המדינה על לקו 45 קילומטר,

בין השאר, בחינת מענה מיגוני במרחב הפרטי, בניית ממ"דים, זהה לתוכנית המיגון שבוצעה בגזרת הדרום מענה מיגוני למרחב הציבורי, מוסדות חינוך, בריאות, רווחה ושיפוץ מקלטים ציבוריים. התוכנית הוצגה ואושרה על ידי הקבינט בחודש יולי 2018. בהחלטת הקבינט נקבע כי יוקצה תקציב בסך 500 מיליון שקל למיגון הצפון. נכון להיום, רק חלקו התקבל. תוכניות אלו ישפרו את המענה המיגוני על ידי שיפוץ

מיגון גני ילדים, מיגון מרפאות ועוד. מערכת הביטחון עוקבת ומפקחת שאכן התוכניות למיגון המתוקצבות והמאושרות, כאמור לעיל, יבוצעו כמתוכנן, ובכך נגן כראוי על תושבי ישראל באזורי הסיכון.

מה מציע השר? להסתפק בדברי השר?

הוועדות הרלוונטיות. איזו ועדה? חוץ וביטחון.

סגן השר מסכים. אנחנו עוברים להצבעה.

בבקשה, תגיע, סגן השר. בעד, זה להעביר לוועדת חוץ וביטחון.

בעד, אחד, אין מתנגדים, נמנע אחד. על חודו של קול, תרתי משמע. השאלה היא למה השרה מירי רגב לא תמכה ולא הצביעה, וזה כמעט נפל. אם הייתי מצביע נגדו, זה היה נופל. ובכן, ההצעה לסדר-היום, מוכנות העורף, עברה ברוב קולות לוועדת חוץ וביטחון, למרות שהשרה רגב לא הצביעה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, י"ח בכסלו התשע"ט, 26 בנובמבר 2018, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה. טורפא אל-ג'לסה.